בנאומים בני דקה, שיואילו להצביע על מנת שאוכל לקבוע. חבר הכנסת בילסקי ראשון, חברת כנסת יחימוביץ שנייה, אם היא מבקשת לדבר. נא להצביע. חבר הכנסת בילסקי כבר עומד נכון על משמרתו, ואנחנו מתחילים בנאומים בני דקה,

הראשון, חבר הכנסת בילסקי. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה.

בנוסף לכל הפעמים הקודמות, אני רוצה לדבר על תאונות הדרכים. אדוני היושב-ראש, אתה לוקח ברצינות את תפקידך כשר התחבורה. שר התחבורה של ממשלת הצללים, שר תחבורה יש לנו אחד. חבר הכנסת בילסקי, תמיד מתחילים מאיזשהו מקום. זה נכון, אני דווקא שמח בהתחלה שלי פה, אדוני היושב-ראש. הסיבה להרבה מאוד תאונות דרכים, כמעט הסיבה המרכזית, היא מעבר ברמזור אדום. אני לא יודע מה קורה לנו הישראלים. רולטה רוסית. כל אחד שנוסע ברמזור אדום, זאת אומרת שמישהו אחר נוסע ברמזור ירוק, וזה רק מזל אם הם לא נפגשים. איך אפשר למנוע את זה? אם נשים מצלמה אלקטרונית במקומות שיש שם צמתים מועדים לפורענות. ישראלי ממוצע שיחטוף 1,800 ש"ח אם האוטו שלו ייכנס באור אדום, הוא לא יעשה את זה. עד היום, עשר שנים, אנחנו מנסים להביא את המצלמות האלקטרוניות לפעולה בכבישי מדינת ישראל, ועדיין לא הצלחנו. אומרים לי, אדוני היושב-ראש, שאין תקציב. הייתי רוצה לשאול איך אפשר להגיד שאין תקציב כאשר מצלמות כאלה תכנסנה הון עתק לקופת האוצר ותכסינה מייד את עלותן. תודה רבה. תודה רבה, בבקשה, חברת הכנסת חוטובלי, ואחריה, חבר הכנסת נפאע. ביממה האחרונה הארץ שוב סוערת ורוגשת על גדוד חיילי "נחשון" שהניפו שלטים כי הם לא מתכוונים לגרש יהודים מביתם. אני רוצה לומר שהנפת השלטים הזו של החיילים היא אמירה מוסרית. היא אמירה מוסרית וערכית על תפקידו של צבא-הגנה לישראל. כדי שחיילים לא יעמדו בפני הדילמה המוסרית הזו,

יחד עם חבר הכנסת אריה אלדד, שזה עתה נכנס, הצעת חוק חשובה מאוד, חוק אחדות הצבא. חוק אחדות הצבא בא לקבוע עקרון יסוד: חיילי צבא-הגנה לישראל לא יהיו מעורבים בפינוי יהודים מביתם, כי זה חוטא למטרה הערכית והיסודית של צבא-הגנה לישראל, שבא להגן על יהודים ולא חלילה לגרש אותם מביתם. אני רוצה לומר משהו: אין כאן שום עידוד סרבנות, אנחנו בעד צבא-הגנה לישראל, אנחנו בעד שחיילים ימלאו את הפקודות, אבל לא בעד שהצבא יחטא ויהפוך לצבא שמשחית את אמות המידה המוסריות שלו בכך שיחטא לתפקידו, ובמקום להגן על יהודים יגרש אותם מביתם. הצבא הוא צבא העם, הצבא הוא הצבא של כולנו, והממשלה היא ממשלה של כולנו, בין שאנחנו מסכימים אתה ובין שאנחנו אפילו בוכים על החלטותיה. אוי לנו אם אנחנו נבוא ונאמר ונתיר איזשהו דבר, כי זה לחם חוקנו ועל כך אנחנו נתקיים או לא נתקיים. עם כל מה שיש אנחנו צריכים לפעמים, הצבא לא צריך

אני מתערב כאדם שחי פה בארץ 200 שנה, והרבה זמן התפללנו, וגם ניסינו לעשות שבאמת נגשים את המצב שבו נחיה כולנו יחד במדינה חופשית. חבר הכנסת נפאע, בבקשה. תודה, כבודו.

כאמור, לעובדה שלא מערערים אחרי החלטות בית-המשפט, אבל ראוי לציין שבשבוע שעבר שוחררו שלושת הצעירים מבית-ג'ן אשר הוכנסו לבית-סוהר בעקבות הקמת בתיהם מטרים ספורים מתוכנית המיתאר. בהזדמנות זו אני מחזיק בידי סקר שהוצג לפני ימים ספורים, ביום עיון שקיימה עמותה בראשותו של השר לשעבר מר סאלח טריף. הסקר הזה, השנה הוא השלישי במניין, קודם לכן היה סקר של אוניברסיטת חיפה ולפני כן בהרצלייה היה סקר כזה, בין 60% ל-70% מהדרוזים מביעים, בלשון המעטה, מורת רוח כלפי המדיניות הננקטת נגדם בכל התחומים. אני חושב שמן הראוי שחברי הכנסת ילמדו את תוצאות הסקרים האלה. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת נפאע. חבר הכנסת ביבי, ואחריו, חבר הכנסת פיניאן, סלח לי, חברת הכנסת רגב. אני מחזיק בידי את דוח העוני, ודוח העוני מדבר על עניים בישראל.

אדוני היושב-ראש, כל עני הוא 100% עני. יש כאלה מאות אחוזים, הרבה מאות אחוזים, כי אנחנו מדברים על עני. האם גם השנה ניקח את הדוח הזה ונזרוק אותו לפח לאחר שבוע, שבועיים? האם גם הפעם הכלבים ינבחו והשיירה תמשיך? אדוני, אני רוצה לומר לך, במיוחד זה פוגע, העניים במדינה, לפי הדוח הזה, נהיו יותר עניים, החד-הוריות נהיו יותר מסכנות, ובמיוחד אני רוצה לומר שהאנשים ששירתו את המדינה הזו, גמלאים של צבא-הגנה לישראל, משטרת ישראל, שב"ס, אני מדבר על האנשים הוותיקים, המבוגרים, עד שנות ה-60, אלה המסכנים. הם מרוויחים 1,500 ש"ח, הגמלה שלהם, אפשר לבדוק את זה. מה שאני מבקש, אדוני, שמישהו באמת, פה נמצא במקרה השר, יבדוק את הנושא, לא במקרה, הוא השר שהיום בא הנה ורוב היום מוקדש לו. עוד מעט תהיה שעת שאלות לשר הרווחה. אני מציע לך לחכות ולשאול שאלות, ויש לו בוודאי תשובות רבות, כי הוא כבר שר ותיק במשרדו. אז, אדוני, תרשום אותי לשאלה. אני ארשום אותך. חברת הכנסת רגב, בבקשה, ואחריה, חבר הכנסת בן-ארי. ערב טוב, יושב-ראש הכנסת, חברי חברי הכנסת, היום התפרסם סקר מיוחד שנערך בעבור כנס שדרות, הטוען כי חצי מהציבור רואה בעיירות הפיתוח ישראל השנייה, שבה גרים בעיקר עולים. רק שליש רואה בהן התיישבות חלוצית. רבים מהנשאלים לא רואים בעיירות הפיתוח מקום שכדאי לגור בו. שליש מהנשאלים טענו כי אם אחד מבני המשפחה יחליט לעבור להתגורר בעיירת פיתוח, הם לא יתמכו בו, במידה בינונית, ו-20% הודו שהם לא יתמכו בו כלל. איך לא? האזרחים במדינה קוראים לאורך שנים פרסומים כגון זה שפורסם הבוקר ב"ידיעות אחרונות" על אבטלה, על עוני ועל זכאות נמוכה לבגרות. האזרח מבין שהממשלה מדברת פריפריה ועושה מרכז. המדינה ששלחה את האזרחים להתיישב, להפריח את הנגב,

הצפון והדרום, תראו לאיזה מצב הגענו. באופקים משחקים שש-בש במקום לעבוד, מפעל נוסף נסגר, ואת מי זה מעניין? העיקר, מקיימים כנס בשדרות. שוב, מדברים פריפריה ועושים מרכז. מה קורה לנו? מה קורה לנו במדינה הזאת ולאן אנחנו רוצים להגיע? הממשלה חייבת לאמץ מדיניות ברורה וחד-משמעית באשר לפיתוח הפריפריה וחוסנה. תודה רבה.

חבר הכנסת בן-ארי, ואחריו, חבר הכנסת גנאים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ביום שבת הקרוב שעומד לפתחנו ימלאו 24 שנים לישיבתו של יונתן פולארד מאחורי סורג ובריח בכלא בארצות-הברית. אנחנו, שיושבים כאן, בתוך כנסת ישראל, ששלחה את פולארד למשימה שלו, יכול להיות שבטעות, יכול להיות שלא בטעות, עלינו לקחת את האחריות על גורלו המר של אח שנמצא במצב מאוד-מאוד קשה במשך, אני רוצה להזכיר,

מי שלא ישב יום אחד מאחורי סורג ובריח לא יכול להעלות בדעתו במה מדובר. אני רוצה לומר דבר שעולה אצלי מדי פעם כשאני שומע את המאבק למען גלעד שליט, שאני שותף לו בכל פה. אם היינו משקיעים 10% מהיכולות שלנו, 10% מהרצון שלנו, 10% מהאנרגיות שלנו, היינו משקיעים 10% בפומבי ולא מאחורי הקלעים ולא בהיחבא, אלא בפנים, להגיד לממשלת ארצות-הברית שהיא לא יכולה לנהוג בנו כאילו אנחנו הגרועה שבאויבות שלה. הדבר הזה לא יכול להיות. ולא יכול להיות שהיום ממשלת ישראל והדיפלומטיה שלנו ימשיכו להתנהל כך יום-יום ולעבור לסדר-היום. אם היינו משקיעים 10%, לא רק פולארד היה בבית, גם שליט היה בבית, כי האחווה שלנו היתה אמיתית. אחווה סלקטיבית היא לא אחווה.

כדי לדייק בעובדות, כנסת ישראל וממשלות ישראל עשו כל שביכולתן, ואפילו היה נשיא שהסכים, אבל הממשל באמריקה והחוקה האמריקנית מקשים עלינו. אבל צריך להמשיך לעשות זאת. יש איגרת של 108 חברי הכנסת אשר נשלחה, הייתי שמח אם היית אומר, רק אמרתי, לא עניתי לך. כמובן, המבחן היחידי הוא מבחן התוצאה.

לא רוצה להמשיך לפרט. חבר הכנסת גנאים, ואחריו, חברת הכנסת שלי יחימוביץ. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, דוח של הממ"מ של הכנסת שהוגש לוועדת החינוך, שהתאספה בשדרות, מוכיח שיש קשר בין ההישגים הלימודיים לבין העוני. הכוונה היא שככל שאתה עני יותר, ההישגים שלך נמוכים יותר. לפי הדוח הזה מערכת החינוך מנציחה את העוני ואת האפליה. לרגל יום העוני, רציתי גם להגיד שעל מדינת ישראל לעשות פניית פרסה וסוויץ' לדעת שהעוני הוא האויב מספר אחת. אני רוצה לצטט אחד מה"סחאבה" של הנביא מוחמד,

בערבית: לאו כאנה אלפקרו רג'ולאן לקתלתוהו, אילו היה העוני גבר, הייתי הורג אותו. היינו עכשיו בכנס, בפגישה לציון יום המאבק בעוני, ואחת המשתתפות, שגילמה את הבעיה, אמרה: אתם היושבים פה, במקום הגדול הזה, תשמעו את הבעיות שלנו. אז אני אומר: המקום הגדול הזה, אם לא יצליח להקל על סבלם של העניים ולפתור את בעיותיהם, לא יהיה גדול. תודה רבה.

חבר הכנסת פיניאן,

חברת הכנסת שלי יחימוביץ. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הפגיעה בפריפריה נמשכת, והפעם היא קשה מאוד והגיעה עד להיכל המשפט בירושלים. בשבוע שעבר החליטו שר המשפטים יעקב נאמן ונשיאת בית-המשפט העליון הגברת דורית בייניש להצניח שופט מירושלים לתפקיד נשיא בית-המשפט המחוזי בנצרת. המינוי נעשה בניגוד גמור להמלצת ועדת האיתור, שהם בחרו אותה. זו הפעם הראשונה שנבחר שופט בניגוד להמלצת ועדת האיתור. הבחירה היא הבעת אי-אמון בכל מערכת המשפט בצפון. היכל המשפט בצפון הצמיח שופטים מעולים שהביאו כבוד למערכת השפיטה בארץ. רק להבהיר, אין לי שום טענות נגד השופט שמונה, הוא נחשב למבריק שבמבריקים. אך מדוע צריך להביא שופט מירושלים לצפון ומדוע התעלמו מקביעת ועדת האיתור, שהמליצה לבחור אחד מתוך שני השופטים, שאחד מהם משמש ממלא-מקום נשיא בית-המשפט בנצרת?

אם אמרו רבותינו: עתידה ירושלים להגיע עד דמשק, אז בוודאי עד טבריה. זה לא טבריה, זה נצרת. רבותי, לא היתה כל הצהרה פוליטית פה. אמרתי מה שאמרו לפני אלפיים שנה. חברת הכנסת יחימוביץ, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת עתניאל שנלר. אדוני היושב-ראש, הערה בעניין הסרבנות. מדינת ישראל היא דמוקרטיה חזקה וחסינה. וצה"ל הוא צבא חזק. גם הדמוקרטיה הישראלית וגם צה"ל יכולים לספוג סרבנות בשוליים הקיצוניים, הן משמאל והן מימין. הם לא יכולים להרשות לעצמם שהשוליים האלה יתכנסו אל תוך המרכז ויהפכו לשיח קונסנזואלי. להרים שלטים במהלך טקס של יחידה לוחמת, מדובר בהכנסת השיח הפוליטי לתוך הזירה הקונסנזואלית של צה"ל, מעשה שלא ייעשה. גם העמקת הסרבנות בקרב ציבורים אגוצנטריים ואגואיסטיים שבוחרים שלא ליטול חלק במשימה הלאומית המשותפת של השירות בצה"ל, מסוכנת לא פחות. מדובר באנשים שלא מתגייסים לצבא לא כי הם פציפיסטים ולא כי הם אנרכיסטים ולא כי הם קומוניסטים, אלא כי הם פשוט אגואיסטים. גם נגד המגמות האלה אנחנו חייבים להיאבק. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת יחימוביץ. חבר הכנסת עתניאל שנלר, ואחריו, חבר הכנסת עפו אגבאריה.

השבוע התבשרנו בכאב על מותה הטרגי של תינוקת שמותה נקבע כמוות מוחי-נשימתי על-פי ההלכה היהודית. זה היה אירוע עצוב, כי לצערנו היא נפטרה והמשפחה סירבה למסור את איבריה ובכך להציל חיים. מובן שבית-החולים כיבד את רצון המשפחה. אבל ממש ברגעים האלה, שוב לצערנו, יש שני מקרי מוות מוחי, והפעם שתי המשפחות ניאותו להציל חיים במצוות תרומת איברים. ברגע זה מצילים חיים של אזרחי ישראל. על זה נאמר: כל המקיים נפש אחת כאילו הציל עולם מלא. בשניות הספורות שנותרו לי אומר שמבחינתי, כציוני-דתי, המדינה היא ראשית צמיחת גאולתנו. כל פעולה או ביטוי, ישיר או משתמע, כדעה פוליטית של חיילים בשירות פעיל, מהווים פגיעה בביטחון המדינה ורמיסה של אחד הערכים הכי גדולים שלי כציוני. מדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו, ואף אחד בשירות פעיל לא ירמוז אפילו שמותר לסרב פקודה. המדינה היא מעל הרצון של כל אחד ואחד מאתנו. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת עפו אגבאריה,

חבר הכנסת מולה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני שוב מוכרח לדבר על האלימות המתגברת בכל הארץ, ובמיוחד במגזר הערבי. בהמשך למה שהיה, לרצח של התלמיד מכפר-קאסם, בשבוע שעבר היה גם ירי לעבר מורה בעיר באקה. זה דבר מאוד מצער. אני מדבר על הדברים האלה, והיום היתה גם איזו התפרעות בבית-ספר בעילוט. אני חייב לחזור על זה שביקשנו ודרשנו מהשר לביטחון הפנים שישלול את אמצעי הלחימה, כלי נשק לא חוקיים וגם חוקיים. אנחנו לא צריכים אותם במגזר הערבי. תוציאו את הדברים האלה מידי האנשים כדי שלא יוכלו להשתמש בהם. אני חושב שזה הדבר הראשון שהממשלה יכולה לעשות, ויכולה לעשות טוב. הדבר השני, בקשר למה שהיה עם הילדים, רק היום נכתב בעיתון שב-50% מבתי-הספר אין מספיק יועצי חינוך. דבר כזה אפשר לתקן ועל הממשלה לעשות זאת.

תודה רבה. חבר הכנסת מולה. אמרתי, קראתי לך. חבר הכנסת מולה, חבר הכנסת שאמה וחבר הכנסת אלדד, ואחר כך נעבור לרשימה של המתווספים. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בשבוע שעבר התפרסם מחקר במכללה האקדמית קריית-אונו בנושא תעסוקת אזרחים במדינת ישראל במגזר רחב. המחקר בעצם אישש בדיוק מה שכל אחד מאתנו חש וידע. בנתוני המחקר, הראשונים שלא התקבלו למקום עבודה הם עולים מאתיופיה, השניים הם הערבים, והשלישיים הם המגזר החרדי. אני חושב שזה מראה לנו בעצם את תופעת הגזענות שיש בחברה שלנו, תופעת האי-קבלה של האחר,

מספיק סובלנות אפילו לקבל אקדמאים למקום העבודה. אני חושב שזה דבר בלתי נסבל. לא נוכל להשלים עם סיטואציה כזאת של אזרחים בתוך מדינת ישראל, שלמדו, שיש להם אותה השכלה אקדמית, שהולכים למקום העבודה ומתייחסים אליהם באיפה ואיפה. זה נורא עצוב, ואני מקווה שאנחנו נמשיך לגנות את התופעות האלה.

חברי הכנסת הערבים הצהירו כבר לפני 15 שנה שזה יתפתח, שברגע שיש אפליה, חוקקנו הצעת חוק אפילו. אני גואל עולם, אני מצטט את מה שאמרתם. בהחלט. לא, אבל העוני הולך, הייתי פה. ב-1992 הגיע ברכה, אני שמעתי את זה כבר אז. עוד מעט העוני, נדון בו באופן מיוחד אחר-צהריים שלם. היושב-ראש, העוני הולך ונעשה שחור יותר. שהלבנים לא ייקחו את זה כדבר שהוא מגן עליהם. גם העניים הלבנים לובשים שחורים. שלא ייקחו את זה כהגנה, מה שאמרת. רבותי חברי הכנסת, בבקשה. חבר הכנסת שאמה. העניים הלבנים לובשים שחורים. אדוני היושב-ראש, חברי חבר הכנסת ביבי דיבר על דוח העוני, שהוא מטריד, הוא מראה תמונה עגומה. אך אני רוצה לדבר על דוח אחר, על מדד השחיתות, שארגון השקיפות העולמי מפרסם שוב ומקבע בו את מעמדה של ישראל כאחת המדינות המושחתות בעולם המערבי. אם מגמה זו תימשך ואנחנו לא נתעשת, השחיתות תהפוך מאבן רחיים על צוואר המשק ומגורם המביא לאובדן אמון הציבור במערכת הפוליטית והציבורית, גם לאיום אסטרטגי על חוסנה החברתי והכלכלי של מדינת ישראל. לא יכול להיות שכל המדינות, או חלק מהמדינות הסובבות אותנו כאן במזרח התיכון, עם השנים מדלגות מעלינו במדד הזה, לא יכול להיות שישראל מדינה שמצליחה לפתור בעיות הרבה יותר מסובכות, לא מוצאת את סדר העדיפויות הנכון להילחם בתופעה הזו. ולצורך כך,

לא מספיק מלים נכונות ונחושות. צריך סדר עדיפויות, צריך משאבים לגופים הנלחמים בשחיתות. צריך יותר משאבים ליחידות הרלוונטיות במשטרת ישראל ולמבקר המדינה, ואני לא אגלוש הרבה מעבר לדקה, ראיתי את סימנך ובכך אסיים את דברי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת שאמה. חבר הכנסת אלדד,

ואחריו, חבר הכנסת נחמן שי. לפי סדר הגעתכם עכשיו. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, אתמול הרס צה"ל שני בתים סמוך לנגוהות. אם אנחנו זוכרים דיווח ששמענו במליאה לפני כשבועיים, נזקקו ל-400 שוטרים כדי להרוס מבנה בלתי חוקי בוואדי-עארה. ואני מניח שאם היו מגייסים 40 שוטרים, אפשר היה להרוס את הבתים בנגוהות אתמול, אבל העדיפו לשלוח את צה"ל למשימה. חיילים הניפו כרזות והם יושבים בכלא והיום הכותרות זעקו: לעקור את העשבים השוטים. אני תמה מיהם השוטים: החיילים שהניפו את הכרזות או אלה ששלחו חיילי צה"ל לבצע משימה פוליטית, להפוך את הצבא להיות קבלן של הריסות וגירושים בשליחות מנהיג מפלגה המתפרקת מאליה. תודה. לשם כך יש הצעת אי-אמון, ואפשר להפיל ממשלה שמבקשת מהצבא לעשות, אוי ואבוי אם אני הייתי אומר את הדברים האלה. אתה צודק.

אני חושב שאוי ואבוי אם אתה אומר ואוי ואבוי אם אני אומר. אוי ואבוי. אומר גם חבר הכנסת אלדד מה שעל לבו, אבל אוי ואבוי.

וזה לא חבר כנסת, הוא חבר כנסת שגם היה אחד מהמרכיבים הבכירים בצה"ל, לתפארת מדינת ישראל. בבקשה, חבר הכנסת נחמן שי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה להתייחס לדברים שכבר נאמרו על-ידי חברת הכנסת חוטובלי ועל-ידי חבר הכנסת אריה אלדד. לא יכול להיות שמהבית הזה תישמע איזושהי הגנה על חיילים בצה"ל שמכריזים מראש שהם לא ימלאו פקודה. ואני כבר אמרתי דברים אלה, ראית שזה יכול להיות. שילכו לכלא. שילכו לכלא, אני לא רוצה שילבשו מדי צה"ל בכלל. ואני חושב שהם מכתימים, החיילים האלה, ציבור גדול מאוד ויקר של חיילים בצה"ל, חובשי כיפות, תושבי התנחלויות, שאולי השקפתם הפוליטית במקום אחר משלי, ועדיין הם מהווים מרכיב חשוב בצה"ל ובביטחון ישראל. ועצם העובדה, לא יכול להיות שמהבית הזה תהיה קריאה,

חברת הכנסת חוטובלי, זה נאומים בני דקה, אין קריאות ביניים. אפשר לקיים דיון, והוא יתקיים. מחר יש הצעות לסדר-היום על עניין זה, והן יתקיימו. בבקשה, חבר הכנסת, אני אוסיף לך, הנה עוד 20, בסדר.

מאז ישיבת הנשיאות ועד היום היתה התפתחות נוספת, ולכן נדרשנו לעניין הזה היום שוב, אדוני היושב-ראש, כי זה באמת צועק. לא יכול להיות. אני שמחתי לראות שראש הממשלה היום, בביקור בחיל הים, גם כן הסתייג מהתופעה הזאת ובלשון מאוד-מאוד חריפה,

אני רוצה לשבח את מפקד החטיבה, שנקט במהירות, הפעם במהירות רבה, אמצעים נגד החיילים האלה, שלח אותם לכלא והוציא אותם מהיחידה הזאת, וכך צריך לעשות. אסור שבצה"ל ישרתו חיילים שמודיעים מראש שהם לא ימלאו פקודה. ברור שכשיגיע הרגע הם גם לא ימלאו אותה. זאת תופעה שאי-אפשר לקבלה. תודה רבה. חבר הכנסת מוזס,

ואחריו, חבר הכנסת מגלי והבה. אחריו, חבר הכנסת רוני בר-און, אחריו, חבר הכנסת חנין, ואחריו, חבר הכנסת טיבי. האם ברכה ביקש?

אז אחרי מגלי והבה בא ברכה, כי הוא היה פה לפני כן, ואחרי זה רוני בר-און.

חבר הכנסת מוזס. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חודש טוב ומבורך, ראש חודש כסלו. בירכתי בראשית הישיבה, ברשותך. מצטרף לברכה. הכנסת מציינת היום את יום המאבק בעוני. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והביטוח הלאומי יוצא שהמגזר החרדי הוא מהאוכלוסיות העניות ביותר. כדי לצאת ממעגל העוני, חרדים רבים יוצאי ישיבות השקיעו כסף וזמן רב כדי ללמוד מקצועות אקדמיים, אולם למרבה הצער, כשרצו למצוא עבודה, לפי מחקר שפרסמה המכללה האקדמית אונו, הזכיר את זה חבר הכנסת מולה, הם הופלו לרעה בקבלה למקומות העבודה. גם הצעות חוק שהיו בעבר, למתן ייצוג הולם לחרדים בשירות הציבורי,

אני חושב שבמסגרת המאבק בעוני, חובה להיאבק גם בתופעה המבישה הזו של אפליה כלפי אוכלוסיות עניות המעוניינות לצאת ממעגל העוני, ולעשות הכול כדי לשלבן בשוק העבודה. ולגבי העוני, אסיים בתפילת ראש חודש: חדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ולפרנסה טובה ולכלכלה.

אמן, כן יהי רצון. בבקשה, חבר הכנסת מגלי והבה, ואחריו, חבר הכנסת ברכה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שר הרווחה, היום התקיימה בכנסת, באחד האולמות, ישיבה בנושא העוני בישראל. צר לי להגיד לך, אדוני שר הרווחה, שאנחנו, כל מי שהיה שם וראה ושמע את מצוקת העוני של אזרחי ישראל, שלא יתפלא על ממשלה, שיודעת שהתל"ג של כל אזרח במדינת ישראל הוא מן הגבוהים, או בממוצע בעולם, והעוני אצלנו גדל. ועל כן, הממשלה חייבת למצוא תקציבים, מאלה שתכננה לעשות בהם שימוש אחר,

הכינוס הזה בא להוכיח לנו שעומד בפנינו,

כל מי שבבית הזה,

שמחייב אותנו לקבל החלטה, במיוחד אלה שיושבים ליד שולחן הממשלה, אדוני שר הרווחה, על מנת שיהיה תקציב לטפל בבעיית העוני בישראל.

אני מזמין אותך. יש היום שעה וחצי שאלות ותשובות לשר, יהיה גם דיון, שאלות חופשיות, לא שאלות מוכנות מראש. אני מזמין אותך, השר נמצא פה. אני אהיה פה, אבל, אדוני,

שהממשלה תאזין ולא תאטום את האוזניים. זכותך לומר כל דבר שאתה רוצה באותה דקה העומדת לרשותך. עכשיו חבר הכנסת ברכה,

חבר הכנסת רוני בר-און. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לברך את העמותות ואת חברי הכנסת שעמדו מאחורי ארגון הכנס היום

אין שום משמעות לחוק שכר מינימום וכבוד האדם. תודה רבה, אדוני.

250,000 משפחות שאחד מהאנשים שבהן מועסק,

נמצאות מתחת לקו העוני. אתה צודק, זה הדוח, ובוודאי השר יתייחס לזה. בבקשה, חבר הכנסת בר-און, ואחריו, חבר הכנסת דב חנין. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בשבוע האחרון היו שתי תופעות קשות של פורעי חוק, שניתנות היו למניעה באמצעות המדריכים הרוחניים, באמצעות כוהני הדת של פורעי החוק, במקום אחד כוהני הדת שיסו את פורעי החוק בחוק עצמו. אני מדבר על סרבנים מקרב החיילים. סרבנות היא סרבנות, חברת הכנסת יחימוביץ, ואין לה שוליים, משום שהשוליים תמיד הולכים פנימה. חוזרים הימים של הסרבנות, שהיתה פעם משמאל ואחר כך מימין. ובסרבנות צריך לטפל בכל חומר הדין.

פורעי החוק ביום שבת האחרון, החרדים, שתקפו, בעזות מצח, את בית-החרושת החדש או את המפעל החדש של "אינטל" חלק מהמפגינים. חלק מהמפגינים. פגעו אפילו בבית-הכנסת שהותקן במקום. שכחו שאם אין קמח אין תורה. עד שמביאים מפעל לירושלים, מפעל מהסוג של "אינטל", האנשים האלה קמו ויידו אבן במקום שמפרנס גם משפחות דתיות וחרדיות. והרבנים, כמו שאמרתי, במקרה של החיילים מדברים יותר מדי, ובמקרה של החרדים שותקים יותר מדי. תודה רבה לחבר הכנסת בר-און. חבר הכנסת חנין, ואחריו, חבר הכנסת טיבי, שיסיים את הנאומים בני דקה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. לפני שבוע אנחנו, אני מקווה כולנו, הזדעזענו מהדברים האיומים שהתפרסמו בשמו של רב בישראל, שקבע שמותר להרוג תינוקות של גויים מאחר ש"נוכחותם עוזרת לרציחה", ו"יש סברא" אני מצטט, "לפגוע בטף אם ברור שהם יגדלו להזיק לנו". מותר לפגוע בילדיו של מנהיג כדי למנוע ממנו לנהוג ברשעות, והוא מצא גם בהלכה שגם תינוקות של גויים שאינם עוברים על שבע מצוות יש שיקול להורגם בגלל הסכנה העתידית שתיגרם אם הם מוחזקים לגדול להיות רשעים כמו הוריהם. הדברים האיומים האלה הם דברים מזעזעים, אבל לא פחות מזעזעת העובדה שמתפרסמת היום בעיתון, שמשרד החינוך נותן כסף לישיבה שנקראת "עוד יוסף חי בשכם" שבהתנחלות יצהר, שבה מכהן הרב שכתב ואמר את הדברים האיומים האלה. האדם שכתב את הדברים האלה הוא מסית והוא צריך לעמוד לדין, ומשרד החינוך בישראל בוודאי לא יכול לתמוך ולא יכול להעביר מימון ציבורי למוסד שמעביר מסרים כאלה ומשמש במה לאמירות כל כך איומות. תודה רבה לחבר הכנסת חנין. ויסיים, אחרון, last but not least, חבר הכנסת, סגן היושב-ראש, טיבי. אדוני היושב-ראש, היה לי הכבוד ליטול היום חלק בכנס לציון יום המאבק הבין-לאומי בעוני. אני גם רוצה להודות לך על שאפשרת קיום יום כזה בכנסת. כולנו הסכמנו על זה. בנשיאות, אבל אתה המוביל. כפי שאמר חברי חבר הכנסת ברכה, העדויות האישיות הן הדבר החשוב ביותר, ואמרתי, ואני שב ואומר: יש לי רושם שמקבלי החלטות, לרבות חלק מהשרים, לא יודעים מה זה עוני, לא יודעים מה זה עניים, לא נחשפו לעדות ישירה או למגע ישיר עם משפחה ענייה. לכן קל יותר להטיל מס בצורת, מס על פירות וירקות, או להציג תוכנית כלכלית שמגדילה, מעצימה את הפער בין עניים ועשירים. היא מגדילה את מספר העשירים בארץ, ומגדילה גם את מספר העניים. עוני זה לא רק חסך כלכלי. הוא בעיקר משתקף בהישגים ירודים בלימודים, בעיות בשיכון, בעיות בקיום זמן פנאי וכו'.

לא בכדי שלושה מגזרים בעיקר,

חרדים ובעלי מוגבלויות, הם הקורבנות של מדיניות העוני. אולי יגיע היום, אני מקווה, שנציין את יום הניצחון על העוני. אבל עם מדיניות כזו, של ממשלה כזו, כנראה היום הזה עוד רחוק. תודה לכל אלה שעמלו על קיום היום הזה.

אבל לא צריך לרפות את ידיהם של העניים,

במסורת היהודית וגם במסורת המוסלמית נאמר: "היזהרו בבני עניים כי מהם תצא תורה". וכמה יש כאלה שנהיו אדירי עולם ובאו ממשפחות עניות. תודה רבה. רבותי, תם הנושא של נאומים בני דקה. אני מודה לכל החברים אשר השתתפו. אנחנו עוברים לנושא ציון המאבק בעוני במסגרת הצעות חוק לדיון מוקדם. חברי הכנסת, אדוני שר הרווחה, אשר ידיו רב לו בניסיון לפתור את הבעיות, אנחנו מציינים היום בכנסת, יחד עם יתר מדינות העולם, את היום הבין-לאומי למאבק בעוני. דוח העוני שפרסם לאחרונה הביטוח הלאומי מחזק את הביטוי המקראי "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ", שכן היקף המשפחות העניות בישראל דומה לזה שהיה בשנה הקודמת: מעל 1.6 מיליון בני-אדם, שהם 420,000 משפחות. אומנם חלה ירידה קלה במספרן, אבל מנגד התבררו נתונים מדאיגים ביותר: מצבן של המשפחות העניות הורע, הפערים בין עניים לעשירים גדלו, וגדל היקף המשפחות העובדות, כפי שאמר חבר הכנסת ברכה, בקרב אלו שמתחת לקו העוני, והן מהוות מעל 45% מתוכן. נכבדי, מציאות קשה כזו לא משנים ביום אחד. החוסן החברתי שלנו הוא חלק בלתי נפרד מהחוסן הלאומי, וקביעת יעדי עוני והמאבק בו חייבים להיות חלק אינטגרלי מסדר-יומה של הממשלה ומסדר-יומה של הכנסת. אבל, עד שאנחנו מנסים לשפר את המצב, בידינו לכל הפחות למנוע את החרפתו. הנה אנחנו מתבשרים לאחרונה על הכוונה להעלות באופן חד את תעריפי המים לבתי-האב בישראל. גם אם היטל הבצורת יוקפא ואפילו יעבור מן העולם, הרי כבר מונפת גזירה זו על כלל האזרחים, וביתר שאת על המשפחות מעוטות היכולת, גזירה שרבות מהן יתקשו לעמוד בה, ושמעתי בדאגה רבה את דאגתו של שר הרווחה, אשר התבטא בתחילת השבוע בעניין זה. משפחה שמתקשה להתקיים מהמעט שבידה, לעתים קרובות אפילו משכר עבודה במשרה מלאה, הרי שעל המצרך הבסיסי ביותר, על המים, היא עלולה לשלם מחיר יקר בהרבה, שיכביד עליה עוד יותר.

כשהוא מושת על עניים כעשירים, על נכים ובריאים, על עובדים כמובטלים ועל משתכרים כמקבלי קצבה, כולם כאחד, עלול להיות אף גרוע יותר מהעול שהטיל עליהן מס הבצורת, זיכרונו לא לברכה. בדרך זו אנו עלולים להביא במו ידינו להגדלת הפערים בחברה בשעה שאנחנו מחפשים כל דרך לצמצם אותם. עוד אני מהרהר בדברים והנה מתפרסמים ממצאי מחקר של הביטוח הלאומי המאששים את ההנחה וקובעים כי הייקור יביא לצירופם למעגל העוני של עוד 10,000 איש, כמחציתם,

אין די בהוספת מקומות תעסוקה או בקצבאות הניתנות ביד רחבה אם בה בשעה, בידנו השנייה, אנחנו עלולים להכביד על השכבות החלשות לטווח ארוך, באשר הן יתקשו לעמוד במעמסה, עד כדי ניתוק אספקת המים לביתן. כשם שנעשה מאמץ שלא לפגוע בכיס בכל מה שקשור למצרכי היסוד ולשירותים הבסיסיים כמו הירקות והפירות, צריך לחשוב באופן יצירתי לפני שמטילים על הציבור ייקור שהוא בבחינת מס אחיד, שיהפוך, הלכה למעשה, למס רגרסיבי, אפילו אם יוטל על הציבור בשתי פעימות.

אולי נכון יותר להפוך את הייקור למעין מס פרוגרסיבי, כך שיהיה דיפרנציאלי, וממילא צודק יותר, ויתחשב לא רק בגודל המשפחה ובמספר הנפשות בבית, אלא גם ברמת ההכנסה. אנחנו, כולנו, מחויבים לשים את לבנו ואל לבנו את מצוקת החלש בתוכנו, לא רק במלים יפות אלא במעשים, ולא רק ביום הזה, אלא בכל ימות השנה. הלוא כך הורה לנו הנביא ישעיהו, לא בצומות חפץ הבורא, אלא במודעות חברתית: הלוא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכיסיתו, ומבשרך לא תתעלם. אני מזמין את השר, שר הרווחה, לשאת את דבריו לציון היום הבין-לאומי למאבק בעוני. בבקשה, כבוד השר. אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, תודה לך, אדוני היושב-ראש, על דבריך הנכוחים ועל כך שקבעת את הדיון היום, ביום המאבק הבין-לאומי בעוני. היום הזה בעצם צוין בעולם לפני כחודש, להזדהות עם האנשים החיים בעוני. בשל החגים וכו', נשיאות הכנסת הואילה בטובה להיענות לפנייה לקבוע את זה להיום. אני רוצה לברך את הפונים שפנו במקור אלינו, פרופסור יונה רוזנפלד, חתן פרס ישראל לעבודה סוציאלית, וארגונים חברתיים, שבאו והעלו את היוזמה, ואני מודה להם, ולחברי הכנסת,

אדוני היושב-ראש, על כך שקבענו את היום הזה. אני חושב שהדיונים היום היו מאוד פוריים והיו מאירי עיניים מול מצב קשה ומורכב מאוד. התנועות שפעלו ברחבי העולם במשותף כדי להיאבק בעוני שואפות, בראש ובראשונה, להקנות לעניים כבוד עצמי, הכרה ביכולתם ובזכויותיהם, מודעות לגורל משותף ונכונות לפעול לשינוי המצב. לצערנו ולצערי האישי, קולם של האנשים החיים בעוני לא נשמע מספיק. קולם אינו נשמע היטב במערכת השלטונית, קולם אינו נשמע היטב בקרב ציבורים רחבים באוכלוסייה ובקרב שדרות נרחבות בעם. בואו נודה על האמת: אם ניקח אפילו את העולם התקשורתי שסובב אותנו, אז מה שמעניין זה מה שמוכר, ומה שמוכר יכול להיות "האח הגדול"

ויכול להיות יפים וחתיכים ואמיצים.

אבל סיפורים על עוני, לא מוכר ולא רייטינג. את זה צריך לומר, ולכן לעתים אנחנו נתקלים במצבים שהם באמת נדחים מעין הציבור. את המצוקות שלהם הם בוחרים לחוות על-פי רוב בשקט ובצנעה, אולי מחמת הבושה, אולי כיוון שאת כל כוחם הם מתעלים למלחמת הישרדות יומיומית. הפניות הרבות שאני מקבל, אדוני היושב-ראש, אל שולחני מדי יום, מרגשות, מכמירות את הלב, זועקות לעזרה, כמו אותו אב חד-הורי לנערה בת 15 שכותב לי: "אנחנו במצוקה כלכלית. אין לי אפשרות לרכוש לבתי מוצרי צריכה בסיסיים, גם ציוד לבית-הספר לא רכשתי לה. את הספרים היא שואלת מחברים. היא הולכת ללימודים עם קבקבים ואין לה נעלי התעמלות. אני מבקש עזרה עבור הבת שלי בלבד. אני רוצה שהיא תרגיש שווה בין שווים עד כמה שאפשר". וזה עוני שעוד לא מדבר על פת לחם ועל רעב. אני פוגש את המצוקות האלה בשטח. הן חוצות מגדרים, הן חוצות את המינים, את הדתות ואת העדות בישראל. אני אומר את זה כשר הרווחה והשירותים החברתיים בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים: יש עוני בישראל. הוא לא בעייתו של משרד כזה או אחר. זו בעיה לאומית שעל משרדי הממשלה כולם לחבור במשותף להתמודדות קולקטיבית, מלאה, באג'נדה מוסכמת, שקיימת, עיקרה קיימת, אך לא תמיד היא מתבצעת, ואני חושב שהיא צריכה ליהנות מגיבוי של הכנסת. המשבר הכלכלי העולמי גרר אחריו השלכות חברתיות קשות, שלא פסחו על רבים מאזרחי ישראל, והוא משפיע על העוני בדרכים שונות. בהתחלה הוא שחק את ההכנסות המופלגות של המאיון העליון ותרם,

לצמצום הפערים בחברה. אך בהמשך זינקה האבטלה, נסגרו מפעלים והפערים הכלכליים שבו העמיקו. השכר הריאלי ירד ועמו קו העוני.

המשבר הכלכלי גם לפי נתוני דוח העוני של המוסד לביטוח לאומי לשנת 2008, מחק את הצמיחה שהיינו עדים לה בתחילת שנת 2008. לפני כשבועיים,

פורסם דוח העוני, ולמרות שהדוח מצביע באופן כללי על יציבות יחסית בממדי העוני בקרב משפחות, בקרב קשישים, בקרב עולים חדשים ואפילו בקרב ילדים, הוא מצביע על תופעה קשה: בקרב העניים עצמם העוני העמיק והחמיר. מכובדי, בפני הקבוצות החלשות נמצאים קשיים עצומים בכל הקשור לניסיון להשתלב בעבודה ששכר הוגן בצדה. הקבוצות הללו סובלות לעתים מהעדר כישורים בסיסיים,

אורחות חיים, ריחוק ממקומות עבודה אפשריים והדרה חברתית ולאומית. במספרים יבשים: על-פי דוח העוני, בקרב משפחות עובדות העוני נותר יציב ולא עלה. אבל בזאת לא ניתן להתגאות, היות שלעומתם, אנו עדים לעלייה בשיעורי העוני בקרב משפחות שאינן עובדות. בין הקבוצות שניתן לאפיין אותן ככאלה אני שם דגש במיוחד על משפחות חד-הוריות. לצערנו, למרות ששיעור המשפחות החד-הוריות על-פי הדוח ירד מ-2007 ל-2008, הרי שאלה שנותרו במעגל העוני נעשו עניות יותר ובאופן חד וברור. אני רואה את זה בפניות הציבור, אני רואה את זה בלשכות רווחה,

בעיקר עם נשים חד-הוריות, במיוחד גרושות או פרודות, שלא מקבלות מזונות וזכאיות, על-פי הביטוח הלאומי, ל-2,500 שקל קצבה עד סף הכנסה מסוים.

אין מנוס אלא משינוי קונספציה לגבי מקבלות ומקבלי הבטחת הכנסה, ובמיוחד חד-הוריות וגרושות המקבלות מזונות. אני סבור שיש להוביל שינוי לחוק, אני סבור שיש להוביל שינוי לחוק. חבר הכנסת בר-און, כשהיית שר האוצר, השינוי לחוק הזה שהביא דוד טל נבלם. חבל שנתחיל להתווכח. אני ניסיתי להביא כסף מהביטחון לרווחה,

הצעת החוק של דוד טל, להעלות את התקרה של ההכנסה לחד-הוריות. אני מתכוון לנסות ולהוביל במסדרונות הממשלה,

שינוי לחוק שיאפשר למשפחות חד-הוריות להשתכר מעבודה יותר ממה שהן משתכרות היום, במקביל להמשך קבלת קצבת הבטחת הכנסה לפרק זמן, במטרה להשתלב בשוק התעסוקה ולצאת ממעגל העוני. זה המודל הנכון, זו הנוסחה הנכונה, ואני מבקש שניתן יהיה לי להמשיך לדבר. חבר הכנסת בר-און, היה ויכוח ביניכם,

אם אתה מקשיב אתה דווקא יכול להיות גאה. יש שיפורים שאתה יכול לקחת לזכותך. אני לא רוצה לקחת לזכותי כלום. חבר הכנסת בר-און, עם כל הכבוד,

אני יכול להתווכח אתך מכאן עד לשם איפה אתה עצרת יוזמות חברתיות. אני לא רוצה לעשות את זה, כי אני חושב שעלינו לכבד את המושב הזה ואת הדיון הזה. דוח העוני הצביע על שיפור במצבם של ערביי ישראל. למרות הגידול הדמוגרפי, אנו עדים לירידה מובהקת בעוני בקרב מגזר זה, אבל בואו לא נחגוג מוקדם מדי. עדיין מדובר,

במגזר שבו העוני עולה, ובאחוזים ניכרים, על העוני בקרב הציבור היהודי. אכן, מצבן של כ-10,000 משפחות הוטב, וניתן לייחס זאת בצורה מובהקת ליציאה לתעסוקה. גורם זה מקבל חיזוק הודות לעלייה של 4% בשיעור המועסקים במגזר הערבי בין 2007 ל-2008. מי שמטיח האשמות בציבור הערבי, שהוא כביכול לא רוצה לצאת לתעסוקה, אני מציע לו לפשפש היטב בנתונים. אני סבור שיש תקרות זכוכית וחומות זכוכית ודלתות זכוכית, שבולמות יציאה לתעסוקה והשתלבות של בני המגזר הערבי בתעסוקה, וביום שאני אראה בבורסה לניירות ערך חברה בורסאית גדולה מנוהלת על-ידי מנכ"ל מהמגזר הערבי, סמנכ"ל, חשב או סמנכ"ל שיווק, אני אדע שחל שינוי גם בנושא הזה. ישנם תהליכים של אקדמיזציה וישנו צורך אמיתי לעודד תעסוקת נשים, לשבור מחסומים פנימיים בתוך הקהילה הערבית, לאפשר מעבר מיישוב ליישוב ולאפשר,

התמודדות עם סוגיות מורכבות כמו סוגיית ריבוי הנשים, הפוליגמיה, במגזר הבדואי, וגם שם אנחנו מנסים להנהיג פעולה מקיפה. לאחרונה נכנס לתוקפו חוק לרון, תיקון חוק הביטוח הלאומי, שמאפשר לנכים לצאת לתעסוקה ולהמשיך לקבל קצבת נכות. זו מהפכה אדירה נוכח העובדה שכיום רק 8% ממקבלי קצבאות נכות יוצאים לתעסוקה, דהיינו כיס עוני נוסף. במלים פשוטות: כל אדם נכה שלא היה בתעסוקה ויוצא היום לתעסוקה וחוצה את האוקיינוס, בשל מחסומים פסיכולוגיים, ונכנס לתעסוקה, הרי הוא יוצא ממעגל העוני, כיוון שהוא גם משתכר וגם מקבל את הקצבה. אני מאוד מקווה שנראה שינוי משמעותי גם באיכות החיים וגם ביכולת התפקוד התעסוקתית של נכים רבים שחיכו לחוק הזה. בגלל זה החזרתם קצבאות ילדים. אני מאוד גאה שהחזרנו קצבאות ילדים לילד שני,

אני סבור שזה רוב מניינו ובניינו של הציבור בארץ. אני סבור שכאשר מעלים תשומות,

לציבור בישראל, במיוחד מעמד הביניים והביניים-הנמוך, אין שום בעיה להעלות קצבאות ילדים לילד שני, שלישי ורביעי. אני לא מדבר על תמריץ שלילי במשפחות גדולות, ואני לא מדבר על תמריץ שלילי ליציאה לתעסוקה. אני חושב שהתמהיל שעבר בממשלה הזאת הוא תמהיל מאוזן וטוב, במיוחד בהתחשב במשבר הכלכלי שבתוכו אנחנו נמצאים, ואפרופו הערתו של היושב-ראש, אני עוד אתייחס אליה, לגבי מחירי המים. כמובן, אכיפת חוקי עבודה היא אחד הכלים הנוספים, יחד עם מס הכנסה שלילי, שיש להחיל אותו בכל הארץ ולהעלות את ההכנסה הפנויה לנפש מלמטה, כמו גם הפעלת תוכנית "אורות לתעסוקה" בכל הארץ, שלצערי נבלמת שלא בשיקול נכון וזו טעות. אני חושב שניתן ללכת על-פי פרמטרים כמו שנהוג במדינות אחרות, של עידוד קצבאות עם תעסוקה. כל אלה ואחרים יכולים להוסיף הכנסה פנויה לנפש ולהוציא משפחות רבות ממעגל העוני. אני גם חוזר על עמדתי, שהיה נכון להתמודד עם סוגיית העוני הבין-דורי, נושא שהממשלה, הציבור, האוצר, בנק ישראל, האקדמיה, לא מתמודדים אתו נכון, במיוחד ביכולת לצבור הון מינימלי בסיסי או לחסוך מדור לדור. לפני כחודש יצאנו, עמיתי השרים בנימין בן-אליעזר ואבישי ברוורמן ואנוכי, לשימוע ב-OECD, ארגון המדינות המפותחות, שישראל רוצה ומעוניינת להשתלב בו. מומחי הארגון גילו התמצאות בפרטי פרטיה של המדיניות החברתית בארץ ושאלו שאלות נוקבות. הם התייחסו בדאגה למאפיינים הלאומיים,

המובהקים של העוני בישראל וקבעו שהעוני שלנו ממוקד בעיקר בקרב קבוצות המיעוט, הערבים והחרדים. אומנם העוני, כפי שצוין ב-OECD, בקרב ילדים הוא הגבוה ביותר מבין מדינות ה-OECD, וזהו אתגר ממעלה ראשונה שלנו וזה תמרור אזהרה, אך אציין שבקרב קשישים אנחנו קרובים יותר לאמצע המדרג, וזה אומר שמדיניות ממשלתית חברתית נכונה יכולה לעשות שינוי. זה לא אומר שאנחנו הגענו אל המנוחה והנחלה בתחום הזה. אני שמח שלאחרונה הסכים ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בניגוד לממשלות קודמות ושרי אוצר קודמים, להוביל את הפתרון שהצעתי בתחום הביטחון התזונתי. בתחום הביטחון התזונתי אנחנו נתקלים בשוק פרוץ, כאשר אנחנו רואים בעיה של ביטחון תזונתי, של העדר ביטחון תזונתי, של התלבטות של משפחות עניות בין אוכל לחלופה אחרת. זאת מציאות אמיתית, שפתחה פתח לארגונים שמחלקים מזון ללא בקרה, ללא פיקוח, חלוקה לא צודקת, ללא יתרון תזונתי כלשהו. אנחנו הסכמנו על מיזם לאומי, באמצעות מכרז שיצא לכמה ארגוני גג, יחד עם ה"ג'וינט", לניהול ובקרה של השוק הזה, כדי לעשות צעד שיש בו סולידריות חברתית עם מרכיב תוספתי נוסף למאבק בעוני. אנחנו נתקלים בנושא הזה לא אחת, הוא עולה המון, והגיע הזמן שלא נתעלם ממנו ושנסיר את הכתם הזה מעל פניה של החברה הישראלית. עכשיו אני רוצה לומר שיחד עם כל אלה, הגיע הזמן גם לחשיבה נוספת בנקודת מקרו. הכלכלנים שלנו, במיוחד בהיכלות האוצר ובנק ישראל, מתמקדים אך ורק במבחן אחד, שנקרא התמ"ג והתל"ג, התוצר המקומי הגולמי והתוצר הלאומי הגולמי. לאחרונה יש בכל מיני פינות של כדור-הארץ חשיבה יוצרת נוספת, שקובעת שיש צורך, בתקצוב הלאומי, לקחת בחשבון גם סוגיות של רווחה חברתית. אנחנו רואים פערים בין התקציב הלאומי בארץ למדינות ה-OECD בתחומי הרווחה. לאחרונה פרסמו שלושה כלכלנים, שניים מהם חתני פרס נובל, דוח מרתק, בהזמנתו של נשיא צרפת, ובו הם טוענים שהתל"ג,

הוא לא המבחן היחידי. צריך ללכת למה שנקרא רווחה חברתית, welfare societal, ואני חושב שכאשר בונים תקציב וכאשר דנים בו צריך לראות כיצד משתלבות בבניית התקציב טובת הכלל והרווחה החברתית. ההחלטה על ייקור תעריפי המים,

ב-40%, התקבלה בלי שהתקיימו כל היוועצות או דיון עם משרד הרווחה, עם המוסד לביטוח לאומי, כדי לבחון את המשמעויות. אני שלחתי אתמול לראש הממשלה מכתב, ואני אקריא אותו למען הסדר הטוב, שעל-פי החישובים שנערכו במינהל המחקר והתכנון בביטוח הלאומי, ההוצאה הממוצעת של משפחה בישראל על מים, קודם להתייקרות הצפויה של 40% בשנת 2010, עמדה על 114 ש"ח לחודש, ואילו ההתייקרות צפויה להגדיל את ההוצאה בכ-46 ש"ח. שונות ההוצאה בקרב העשירונים יחסית קטנה. העשירון התחתון מוציא 100 שקל לחודש על מים, התוספת צפויה להגדיל את הוצאותיו ב-40 שקל, לעומת זאת, העשירון העליון מוציא 140 שקל לחודש והתוספת צפויה להגדיל את הוצאותיו ב-55 שקלים. דהיינו, אנחנו רואים שהעלייה הבולטת תהיה דווקא בקרב המשפחות החלשות, מרובות הילדים והעניות יותר. אני חושב שמבנה התעריפים של העלאת תעריפי המים היום נותן העדפה,

למשרדים על פני משקי-בית, ויש צורך לקיים דיון מקיף ולבנות מבנה תעריפים אחר. אני אומר אפילו משהו שאולי לא יהיה פופולרי: אני חושב שהיטל מים והיטל בצורת על מי שיש לו גינה ומי שרוצה לבזבז יותר, הוא יותר מוצדק חברתית מאשר העלאת תעריפי המים הבסיסיים. ואם היה נכון, צריך למצוא את האיזון הראוי בין זה לבין זה, ובלבד שלא ניתן היום, במצב הקיים, כשאנחנו נלחמים בעוני ורוצים למנוע ממשפחות להידרדר לעוני, חלילה, אנחנו צריכים למנוע העלאת תעריפי מים, שתשפיע בצורה כל כך משמעותית על סל ההוצאות המשפחתי, ואשר על כן ביקשתי מראש הממשלה והשרים הרלוונטיים דיון חירום בממשלה. לסיום, אדוני היושב-ראש, וחברי וחברותי חברי הכנסת, אנו יכולים לברך על כך שישראל היא מדינת רווחה, המכירה במחויבותה לרווחת אזרחיה ולשיפור איכות החיים שלהם. אנו מממשים אחריות זו הלכה למעשה באמצעות רשת חוקים חברתית מרשימה מאוד, ועם המוסד לביטוח לאומי, שהוא הגרעין המרכזי של הביטחון הסוציאלי, ומפעילים חינוך חינם, סיוע בשכר דירה, ביטוח בריאות ממלכתי ועוד ועוד. אבל בזאת לא די. עלינו לשאוף ולהוביל לכך שלאוכלוסיות החלשות תהיה רמת קיום סבירה והוגנת שתאפשר להם לחיות בכבוד ולמצות את זכויותיהן ושאיפותיהן. ואנחנו חייבים לשבור את הרף הזה, ש-20% מהמדינה הם ציבור מתחת לקו העוני. יש להפחית את ממדי העוני, ויש לעשות זאת בתנאי שכר הולמים, וזאת האחריות של המדינה גם למימוש התוכניות הללו וגם לאכיפת החוקים, כדי להבטיח את יישומן של התוכניות הללו. יש יעד ממשלתי, יש סדר-יום למיגור העוני, ואני מקווה שכולנו נתגייס ביחד, כמשימה חוצת מפלגות, לעמוד באתגר למול המשימה הלאומית, האנושית והמוסרית מהמעלה הראשונה הזאת.

תודה לאדוני השר. אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת,

יש לך כמה הודעות. ואחר כך, חברי חברי הכנסת, התחלנו סדר-יום. סליחה, כשמתחילים סדר-יום, מן הראוי להמשיך אותו. יושב-ראש ועדת הכנסת יכול לעשות את זה אחרי שמסיימים. למה זה צריך להיות כך? אני לא הייתי, נכון שליושב-ראש ועדת הכנסת יש פריווילגיה לעלות ולהודיע מתי שהוא רוצה, אבל עם כל הכבוד, התחלנו סדר-יום,

חברת הכנסת רוחמה אברהם, אני זוכר שכשאת היית יושבת-ראש ועדת הכנסת, זוכר היטב,

כשהתחלנו סדר-יום, סדר-יום מתחילתו עד תומו נמשך, בלי הפרעות. תוותר. תודה לחברי חבר הכנסת רוני בר-און. בבקשה, אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, כמה הודעות. אדוני היושב-ראש, יש פה מדור בדיחות, פריצה לרשת שאני רוצה שהשר יתייחס אליה: הממשלה תוריד מסים כדי לעודד צמיחה. זה לא הממשלה, זה בשעת השאלות.

זה לא הממשלה של בוז'י, זה הממשלה הקודמת. מה פתאום? בוז'י לא ייתן לזה יד. אתה יודע, זה קורה לפעמים. בוז'י וברוורמן לא ייתנו לזה יד. טוב, עבור חברת הכנסת אברהם אני אתחיל בהודעה על חילופי אישים בוועדת הכנסת, מטעם סיעת קדימה, במקום חבר הכנסת אילן גילאון, יכהן חבר הכנסת חיים אורון. הודעה על חילופי אישים בוועדת החוץ והביטחון, זה על המכסה של, זה על המכסה של סיעת קדימה. הודעה על חילופי אישים בוועדת החוץ והביטחון: מטעם סיעת ש"ס, במקום חבר הכנסת דוד אזולאי, שכיהן כממלא-מקום קבוע, יכהן חבר הכנסת אמנון כהן כממלא-מקום קבוע. הודעה שלישית: ועדת הכנסת קבעה כי ועדת הפנים והגנת הסביבה תדון בהצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (כהונת סגנים בעיריית ירושלים), התשס"ט 2009, פ/1440/18, של חברי הכנסת אורי מקלב, דוד רותם, אברהם מיכאלי, זאב אלקין ומשה גפני, לשם הכנתה לקריאה ראשונה. הודעה רביעית: ועדת הכנסת קבעה בישיבתה היום, למעשה, ישיבתה אתמול,

כי ההצעה לסדר-היום בנושא: מאבק ראשי הרשויות בדרום בתחנת הכוח הפחמית, של חברת הכנסת רחל אדטו, הצעה מס' 1253, תידון בוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בראשותו של חבר הכנסת דב חנין, שהוקמה לצורך דיון בהצעות לסדר-היום בנושא: זיהום האוויר באזור חיפה ואחוזי התחלואה הגבוהים בקרב תושבי האזור ובמיוחד בקרב הילדים. הודעה חמישית: הכנסת החליטה בישיבתה ביום רביעי, י' בחשוון התש"ע, 28 באוקטובר 2009, להעביר לוועדה משותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת החינוך, התרבות והספורט הצעה לסדר-היום בנושא: הפיקוח על מערך ההסעות לילדים, של חברי הכנסת מגלי והבה ואורי מקלב. בכפוף להוראות סעיף 16(א) ו-16(ב) לתקנון הכנסת, ועדת הכנסת קבעה כי הוועדה תהיה בת שישה חברים, שלושה מכל ועדה, בראשות יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה: מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה, חברי הכנסת דוד אזולאי, יעקב אדרי וציון פיניאן, וחבר הכנסת דוד אזולאי ישמש כיושב-ראש, מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט, חברי הכנסת זבולון אורלב, אלכס מילר ורונית תירוש. הודעה אחרונה, אדוני היושב-ראש, שמחייבת הצבעה. אני מתכבד להודיע בזאת על הוספת ממלאי-מקום קבועים בוועדות הכנסת בהתאם לסעיף 9ב לתקנון הכנסת, כדלקמן: מטעם סיעת קדימה: בוועדת הכלכלה, חבר הכנסת חנא סוייד וחברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ, בוועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת רוברט טיבייב,

התרבות והספורט, חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ. בוועדת החוקה, חוק ומשפט, חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא. מטעם סיעת הליכוד: בוועדת הכספים, חבר הכנסת כרמל שאמה וחבר הכנסת דני דנון. אבקש את אישורה של הכנסת להודעה זו.

תודה ליושב-ראש ועדת הכנסת. אנחנו עוברים להצבעה על הודעת יושב-ראש ועדת הכנסת, ההודעה האחרונה. מי שבעד כמובן יצביע, ומי שמתנגד, גם יכול. הצעת ועדת הכנסת להוסיף ממלאי-מקום קבועים בוועדות הכנסת נתקבלה. בעד, 25, נגד, אין, וגם אין נמנעים. לפחות קדימה עושה את מה שמפלגת העבודה מסרבת לעשות, לתת ממלא-מקום לאחד מהערבים. קדימה נתנה, מפלגת העבודה לקחה את האדמות. אתה, חבר הכנסת טיבי, סגן יושב-ראש הכנסת, אל תגלה את כל הקלפים פעם אחת. אני רק מציין עובדה. פנית ליושב-ראש הסיעה שלנו? יושב-ראש הסיעה, אהוד

ההצעה של יושב-ראש ועדת הכנסת התקבלה ואושרה. זה הגיע, ולשמחון. אבל יש לנו יושב-ראש סיעה חדש. חברת הכנסת יחימוביץ וחבר הכנסת טיבי, תודה רבה.

עכשיו אפשר לפנות אליו עוד הפעם.

חברי חברי הכנסת, בציון יום המאבק בעוני, ועוברים להצעת חוק פ/1356, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, יש הצעות לסדר-היום בנושא הזה.

אני עובד לפי מה שתקנון הבית הזה מחייב, ולפי סדר ותוכנית עבודה. זה מה שיש, ואנחנו נתקדם.

התוכניות האלה, בעצם הצעות החוק, הופכות להצעות לסדר-היום.

מזמין את חבר הכנסת שלמה מולה, ראשון המתדיינים. אני הבנתי, חבר הכנסת מולה, שאתה מסכים שזה יהיה הצעה לסדר-היום.

אז מתי ההצעות לסדר-היום? זאת הצעה לסדר-היום. זאת הצעה לסדר-היום, הראשונה. הצעות חוק שהופכות להצעה לסדר-היום. בבקשה. יש לך עשר דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, ראשית כול אני רוצה לברך ולהודות ליושב-ראש הכנסת, למזכיר הכנסת ולעובדי הכנסת, ולחברי חברי הכנסת דני בן-סימון וזבולון אורלב. כשאנחנו ביקשנו לפני כמה חודשים לציין את יום העוני, אמרנו שמדינת ישראל לא מציינת את יום העוני הבין-לאומי, אני חושב שעשה נכון יושב-ראש הכנסת שנענה לבקשה שלנו. אנחנו קיימנו היום דיונים בוועדות הכנסת. אני רוצה גם להודות בהזדמנות זו ליושבי-ראש הוועדות ולחברי הכנסת שנטלו חלק. ויתירה מזה, בעיקר לארגוני העולים שיושבים ביציע האורחים, אני רוצה להודות לכם על שהבאתם לנו הרבה מאוד מחקרים ונתונים, שבאמת מראים את העולם שבו אנחנו נמצאים. אדוני השר, לפני שאני מציג את החוק, אני שמעתי, ובאמת הקשבתי לך בקשב רב, את ההתייחסות שלך ליום הזה. אתה אמרת: מדינת ישראל היא מדינת רווחה, ואני רוצה לומר לך שאני חושב שמדינת ישראל הפסיקה להיות מדינת רווחה מזמן מזמן. כנראה אי-שם במשרד ראש הממשלה או ליד שולחן הממשלה, כנראה עדיין לא אמרו להם שמדינת ישראל היא כבר לא מדינת רווחה. אילו לא הייתי מודע לקיצוצי התקציב, אדוני השר, להיטלי המסים שאתם מעמיסים על השכבות החלשות, לקיצוצי התקציב שאתם מעמיסים על הרשויות המקומיות, לקיצוצי ההשכלה הגבוהה והחינוך והרווחה, הייתי אומר: הנה, יש ממשלה חדשה בישראל ובירושלים, שמיטיבה עם האוכלוסיות החלשות. אבל מה לעשות, המציאות טופחת על פנינו. אנחנו יודעים היום כמה מסים מוטלים על אזרחי מדינת ישראל. כאשר מטילים מע"מ באופן גורף על כל האוכלוסייה, ללא הבחנה, מי שנפגע זה האוכלוסיות החלשות, אלה שידם אינה משגת, כשאנחנו מדברים על קיצוצי התקציב הרוחביים, מי שנפגע זה אותן אוכלוסיות חלשות. ולכן, לבוא ולהגיד שהממשלה הזאת, ממשלתו של בנימין נתניהו, היא ממשלה שבאמת מיטיבה עם האוכלוסייה החלשה, אנחנו פשוט מבלבלים את הציבור, וגם מבלבלים את עצמנו. אדוני היושב-ראש, חשבתי שהדבר הבסיסי ביותר לאדם, למי שנמצא במאבק יומיומי, חשבתי שהיום, דווקא במסגרת יום העוני, נדון בהצעת חוק התכנון והבנייה. חשבתי שהצעת החוק הזאת תבוא להיטיב דווקא עם אלה שלא מגיעים למחסה, לדירה, לא מצליחים להגיע לקניית דירה בעצמם, דווקא עם אלה שהמדינה לא מסבסדת מזמן, דווקא עם אלה ששירתו בצבא-הגנה לישראל שלוש שנים בתקופה הכי הכי משמעותית בחייהם, וחשבתי שהמדינה תיטיב עמם. חשבתי שאותם צעירים או סטודנטים, אחרי שהם שירתו שלוש שנים שירות צבאי איכותי, כשהם באים לגור בסביבה יותר טובה, תהיה להם האפשרות לשכור דירות במחירים יותר זולים, והם יוכלו לקבל סבסוד יותר משמעותי, כדי שבאמת באמת יוכלו להגיע לדיור מוזל יותר. תראו מה קרה. ביקשתי במסגרת הצעת החוק לשנות את החוק כדי שיהיה דיור בר-השגה, דיור המיועד למכירה או להשכרה במחיר מסובסד לקונה או לשוכר, לזוגות צעירים ולסטודנטים חסרי דירה. מה אנחנו עושים, אדוני היושב-ראש? ברגע שאנחנו לא מאפשרים לזוגות הצעירים ללכת קדימה, ברגע שאנחנו לא מאפשרים להם להגיע לדירה, לאותם סטודנטים שגם לומדים, גם משרתים בצבא, ברגע שאנחנו לא מאפשרים להם לקבל דירה או לשכור דירה במחיר מוזל, אנחנו כבר מתחילים את העוני, את הקושי לאנשים האלה להמשיך להתאמץ. זה נכון שחלק מהם יצליחו לפרוץ את מעגל העוני, יוכלו להתרומם ולהמשיך, אבל אחדים, שידם אינה משגת, ממשיכים להיות למטה. ולכן חשבתי שדווקא במסגרת הקצאת המשאבים בעקיפין, שהממשלה, אם היא תאפשר להם, תיתן לרשויות המקומיות להפקיע קרקעות, ובמקומות האלה יהיה אפשר לבנות דיור ציבורי, דיור מסובסד, והזוגות הצעירים יוכלו לשכור דירות בקלות או לקנות דירות בקלות.

אדוני השר, הממשלה באה ואומרת: אנחנו לא בעד זוגות צעירים, הממשלה אומרת: אנחנו לא בעד סטודנטים, הממשלה אומרת: אנחנו דווקא לא רוצים לתמוך באלה שבסופו של דבר המעמסה החברתית על הכתפיים שלהם. איך יכולה להיות, אדוני היושב-ראש, הצעת חוק כל כך חברתית חוץ מהצעת החוק הזאת? אני לא ביקשתי שהמדינה תיתן עכשיו כספים במזומן. כל מה שאמרנו זה שבמקום להפקיע את הקרקעות בשביל בעלי הון, שבסופו של דבר יבנו עליהן דירות יקרות מאוד, רצינו דווקא שהמדינה תסבסד, שיהיה דיור יותר זול, יותר נגיש לאותן אוכלוסיות. אבל מה לעשות? לפי מה שאנחנו יודעים ורואים, אני חושב שהממשלה הזאת כן היתה צריכה להיענות, אדוני השר, אבל במסגרת המשך ההתעללות של ממשלות ישראל דווקא באוכלוסיות שלא מצליחות לפרוץ את מעגל העוני, גם שם אנחנו אומרים: לא. שמעתי ואני שומע כל הזמן את ידידי הטוב, דניאל בן-סימון, מספר שכשהיה עיתונאי,

הוא היה מסקר את הפריפריה. פעם חשבתי שכשמדובר בפריפריה, מדובר בפריפריה מבחינה גיאוגרפית, אבל זה לא. אדוני היושב-ראש, פריפריה זה לא רק קריית-שמונה,

או ירוחם. פריפריה זה קריית-משה ברחובות, פריפריה זה שיכון הוותיקים בנתניה, פריפריה זה לוד, פריפריה זה עיירות קטנות של בדואים, של ערבים.

כשאתה מסתכל אם באמת המדינה לוקחת את העוני כנושא וקובעת סדר עדיפויות אמיתי כדי לקרב את האזרחים לפרוץ את מעגל העוני, התשובה היא לא ולא ולא. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד לך שהעוני הוא לא גזירה מן השמים. כל אדם שנברא נברא שווה, אבל מה שקורה כאן, שהמדינה לא מייצרת הזדמנויות שוות לילדים מגיל צעיר. ההבדל בין ילד שנולד לאדם בעל יכולת, בעל הון, ובין ילד שנולד בשכונת מצוקה, שניהם אותם הילדים, אבל ההוא שיש לו כסף כן יוכל לשלוח את הבן שלו לחוג, לבית-ספר פרטי, ישפר אותו בחונכים, והילד ההוא שידו אינה משגת, ויכול להיות שהוא ילד של עולה מאתיופיה או מחבר העמים, או יכול להיות ילד ערבי, או יכול להיות יליד, צבר, ילד שנולד כאן, ברגע שאין יכולת של ההורה לסבסד את הלימודים, שם מתחיל העוני. אדוני היושב-ראש, העוני איננו גזירה מן השמים. העוני הוא עניין של סדר עדיפויות. זה נכון בממשלות ישראל, אני לא רוצה להגיד רק הממשלה הזאת, הממשלה הקודמת. זה לא נכון להגיד. ממשלות ישראל לדורותיהן בנו להן מערכת של אפליה מכוונת של אוכלוסיות מסוימות, של רשויות ושל אזורים מסוימים. ולכן אל נתפלא כשבאחוזי האבטלה, באחוזי העוני נמצאים במעגל הראשון העולים החדשים, אזרחי מדינת ישראל הערבים, אוכלוסיות בפריפריה, האוכלוסיות שהוריהן הגיעו בשנות ה-50, התחילו מאפס את החיים, ואותם ילדים שלא נתנו להן מזמן הזדמנויות. לכן אולי הגיע הזמן באמת, אחרי 60 שנה, שנעמוד מול המראה, נביט בעיניים של אזרחי מדינת ישראל, ונגיד שיש פה אי-שוויון מובנה. ממשלות ישראל לדורותיהן אטומות, ולכן קשה לנו לפרוץ את מעגל העוני. אדוני היושב-ראש, היו מפלגות כאלה, וכנראה גם ימשיכו להתקיים, שבאו אל אזרחי מדינת ישראל חודש לפני הבחירות, שטפו אותם בהבטחות מפה ועד להודעה חדשה, אמרו להם: אנחנו נשיג לכם דירה, לסטודנטים: ניתן לכם דיור ציבורי, לאלה שאין להם: ניתן לכם משכנתאות מועדפות, נסבסד לכם חינוך איכותי יותר. אבל ברגע שאותן המפלגות או נציגיהן מגיעים אל כורסת עור הצבי של ממשלת ישראל, הם אינם נמצאים בסביבה, אפילו לא עונים לטלפון של אנשים, אזרחי המדינה שמצלצלים אליהם. אולי במפלגה שלך לא עונים. אדוני השר, אני, אצלכם לא עונים לטלפון. אדוני השר, תיכף אתה תעלה ותשיב למציע. יש לי דווקא הערכה אליך וכבוד רב, אבל אני רוצה להגיד לך שאי-אפשר לבוא ולהגיד שממשלות ישראל קבעו את סדר העדיפויות. גם אתה היית שר בהרבה מאוד ממשלות. לא ראינו שקו העוני יורד, לא בממשלה הזאת ולא בממשלה הקודמת, שגם בה היית חבר.

אני מציע שכולנו נהיה צנועים, נסתכל בעיניהם של אזרחי ישראל ונגיד: אנחנו צריכים לקבוע סדר עדיפויות אחר למען אזרחי מדינת ישראל. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת שלמה מולה. ישיב לו השר בוז'י הרצוג. יצחק.

בהחלט. השר יצחק הרצוג, בבקשה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, אכן, דבריו של חבר הכנסת מולה, בלי ההקשר הפוליטי, יש בהם הרבה טעם בכל מה שקשור בסוגיית הדיור הציבורי. הייתי שר השיכון, ואני מסכים לחלוטין עם זה שהיום יש כשל שוק קשה מאוד בתחום הדיור הציבורי.

מכיוון שמלאי הדירות הלך ואזל בשל מבצעי מכירת הדירות בדיור הציבורי, והעובדה שלא ניתנה חלופה, ניתנה חלופה באמצעות שכירות ארוכת טווח ודמי שכירות בדיור הציבורי, והיום התעריפים, הגם שהם הועלו בשלהי הממשלה הקודמת, עדיין לא מספיקים כדי הצורך לעומת הביקושים בשוק.

יש צורך להקצות קרקעות לבניית דירות בדיור הציבורי. אזכיר לכולם שבחוק מינהל מקרקעי ישראל, בחוק המפורסם על הרפורמה במינהל, נכנס סעיף מבורך, שאושר בוועדת הכלכלה, על כך שתהיה העדפה בהקצאת קרקעות לדיור ציבורי.

התבקשתי על-ידי שר הפנים להשיב ולומר שבימים אלה ממש שוקדת ועדת השרים לרפורמה בתכנון ובנייה בראשות ראש הממשלה, יחד עם שר הפנים ומשרד השיכון, להביא רפורמה שתעודד בצורה מובהקת וברורה בניית דירות בדיור ציבורי, לא רק בשיכונים אלא גם בדיור בר-השגה לאזרחים, ישנן כמה וכמה חלופות, כדי להקל בהפשרת קרקעות, לצורך בניית דירות בדיור ציבורי והעמדתן לרשות הציבור.

כמו שכבר אמרתי, אכן מלאי הדירות במרכז הארץ לא קיים, היקף שכר הדירה הניתן לא מספיק, ולכן יש צורך לפתור את הבעיה הזאת בהקדם. על כך שוקדת הממשלה בימים אלה.

מה השר, בעצם, אשאל את חבר הכנסת מולה: אתה מסכים שזו הצעה לסדר-היום?

אפשר להעביר זאת לוועדת הכספים של הכנסת או לוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

גם לקליטת העלייה. לכן אני מציע שנשיאות הכנסת תחליט לאיזו ועדה זה ילך.

תודה לשר יצחק הרצוג. אנחנו עוברים להצבעה על ההצעה. מי שבעד, כמובן בעד דיון בוועדה, ומי שנגד, להסיר מסדר-היום. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 18, נגד, אין, ונמנעים, אין.

אני קובע שההצעה בנושא חוק התכנון והבנייה (תיקון, הפקעה לצורכי דיור בר-השגה), התשס"ט 2009, תעבור לוועדת הכנסת, ושם יוחלט באיזו ועדה היא תידון. חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום שלנו: הצעת חוק פ/223, הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר-שלם), התשס"ט 2009. אני מזמין את חבר הכנסת זבולון אורלב, יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט, וישיב לו השר יצחק הרצוג. זו הצעה לסדר בסוף? אדוני יכריז. תיכף נשמע את המציע. אצה לך הדרך. אדוני,

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השר, הנושא שאנחנו נדון בו בדקות הקרובות הוא פינוי אזור כפר-שלם. לאחר מלחמת הקוממיות המדינה שיכנה בכפר-שלם משפחות רבות של עולים, ו-400 משפחות מהן עדיין גרות במקום בתנאים הרבה יותר גרועים מאלה שבמחנות הפליטים ברצועת-עזה. מי שמסתובב במתחם כפר-שלם שוכח שהוא נמצא שתי דקות ממרכז תל-אביב. קשה לו מאוד להאמין, הוא מסתובב במתחם שנראה מחפיר, מביש, ואיננו ראוי למגורי אנשים ואזרחים במדינת ישראל.

הכנסת חוקקה לפני למעלה מ-40 שנה את חוק בינוי ופינוי אזורי שיקום. מאז נעשו ניסיונות לפנות את המתחם, ואומנם במהלך השנים פונו מאות משפחות בצורה מסודרת. אבל כאמור, עדיין נותרו במקום 400 משפחות. חשוב להדגיש שלאחר פינוי של מאות משפחות השתלטו שם על נכסים עבריינים, מסיגי גבול, אנשים בלתי ראויים. על אלה אינני מדבר. על אלה חלה חובת המדינה ורשויות המדינה לפנות אותם בחוק. אין להם שום זכויות במקום. חשוב להדגיש שאנחנו מדברים על אותן 400 משפחות שהמדינה הפנתה אותן לשם, והתיישבו בעידוד ממשלתי. לאחר מאות פינויים מוצלחים בשנות ה-90, לקראת סוף שנות ה-90 הואט מאוד הליך הפינוי, בין היתר משום שגורמי השלטון, משרד השיכון, חברת "חלמיש" התל-אביבית, משום שאותם גורמים האמונים על הפינוי והשיקום הפסיקו להציע פיצויים ראויים לתושבים, שינו את הקריטריונים והפחיתו את הזכויות של אלה שמעוניינים בפינוי. לאחרונה היו כמה אירועים שבהם בוצעו פינויים מחלקים שונים של כפר-שלם, וזאת ללא שהובטחה זכותם של המפונים לפיצויים נאותים, וכמה פינויים מאוד לא נעימים גם עלו לסדר-היום בכלי התקשורת, שעשו כאן מלאכה חשובה: לחשוף את בעייתם של תושבי כפר-שלם. אותם מפונים, כמובן, מצאו את עצמם בן לילה ללא קורת גג. הצעת החוק שאני מדבר בה הוגשה על-ידי חברי כנסת רבים בכנסת הקודמת, והוביל אותה חבר הכנסת גלעד ארדן, היום הוא השר להגנת הסביבה וגם השר המקשר בין הממשלה לכנסת. אף-על-פי שממשלת אולמרט לא כל כך אהבה את החוק ואף-על-פי ששר הבינוי והשיכון דאז לא כל כך אהב את החוק הזה, זאב בוים היה אז שר הבינוי והשיכון, בכל זאת הממשלה התרצתה, ושר הבינוי והשיכון התרצה משהבין שיש קואליציה רחבה בכנסת שחוצה מפלגות וחוצה עניינים קואליציוניים ואופוזיציוניים, והעבירו את החוק בקריאה טרומית. נוסף על כך, הוועדה לענייני ביקורת המדינה בכנסת הקודמת, שהיתה לי הזכות לעמוד בראשה, גם דאגה לביקור של הוועדה, והשתתף בו מי שקדם לשר הבינוי והשיכון זאב בוים, מי שקדם לו היה חבר הכנסת מאיר שטרית. ובאותו ביקור גם הצלחנו לגייס את התודעה והתובנה של שר הבינוי והשיכון מאיר שטרית וגם של ראש עיריית תל-אביב רון חולדאי לבעיה. כולם הבינו שכך אי-אפשר להמשיך. במסגרת הקריטריונים הקיימים, שכאמור הורעו מאוד בסוף שנות ה-90 ובראשית שנות ה-2000, אי-אפשר להמשיך ולפנות את המתחם, שהוא כתם אנושי מביש בתל-אביב. על כן, כאמור, הצעת החוק בנוסחה המדויק, כפי שהונחה על שולחן הכנסת על-ידי בראשית הכנסת הנוכחית, ונדמה לי שהוגשה גם על-ידי חברי כנסת נוספים, ויושב כאן חבר הכנסת דב חנין ועוד חברי כנסת שהיו מאוד פעילים בעניין הזה,

בתיאום עם ועד התושבים, שהוא ועד תושבים חוצה מפלגות, מימין ומשמאל, דתיים וחילונים, ימנים ושמאלנים, שכולם התגייסו למטרה אחת ועבדו אתנו באופן ענייני. לכן, כאשר יזמנו את היום הלאומי למאבק בעוני, כמו שצוין, יחד עם חבר הכנסת שלמה מולה ויחד עם חבר הכנסת דניאל בן-סימון, ביקשנו מחברי הכנסת הצעות חוק שיובאו לדיון ביום הזה, מתוך הנחה שביום הזה יש בכל זאת איזה רצון טוב, איזה פתח של רצון טוב להיכנס לדיונים רציניים בכמה מוקדים שמאוד מעיקים ומעיבים על מפת העוני במדינת ישראל. הייתי משוכנע שהצעת חוק שעברה בממשלת אולמרט, אין שום בעיה, שהיא תעבור בממשלה גם הנוכחית.

שחלק משרי הממשלה היו חתומים על החוק הזה בכנסת הקודמת. אז אומרים לי, חבר הכנסת מולה, שדברים שרואים מכאן לא רואים משם. אני אומר לשרים: אל תהיו פוזלים, אל תהיו שרים פוזלים, זו תכונה מגונה. אדם צריך להסתכל ישר. אני מצפה מאיש ציבור שיהיה ישר והגון. הוא יכול להגיד: תשמע, לא עכשיו. הרי אין כאן בעיה פוליטית, אין פה בעיה מפלגתית, יש בעיה אנושית ממדרגה ראשונה. ואני מבטיח, הרי בסופו של דבר הבעיה תיפתר והיא תיפתר באופן שיצטרכו לשנות את הקריטריונים, והיא תיפתר באופן שיצטרכו לחזור לאותם קריטריונים טובים שהביאו אז לפינוי המוני. מדוע צריך להגיע למצב הזה, אינני יודע, אבל זה דבר שמעלה סימן שאלה. כשאנחנו מדברים על יום המאבק בעוני, האם אנחנו באמת מוכנים לעשות דברים שיביאו לצמצום העוני? שאלות בסיסיות מאוד. אני יודע שכולם יגידו שהם מוכנים לעשות, אבל הבעיה היא לא רק המוכנים. כשאדם אומר שהוא מוכן, הוא צריך לעשות. אני לא רואה כאן שהממשלה מציעה פתרון אחר. לו היו באים ואומרים: תשמע, הצעת החוק שלכם, כאמור, היא חוצה את כל המפלגות, היא לא הצעה ראויה, היא עולה המון כסף ואין לנו הכסף הזה. אגב, לדעתנו, יכול להיות שלהצעה הזאת אין שום עלות, כיוון שהזכויות שזכיינים יקבלו לבנות באותו מתחם, עוד כמה קומות או עוד כמה מגדלים, יביאו את המימון לפיצוי המפונים. לא בטוח שיש להצעת החוק הזאת איזושהי עלות, לא הוכח עדיין. אבל לו היו אומרים: תשמעו, יש לנו פתרון אחר, באנו בדברים עם ועד התושבים מכפר-שלם והגענו אתם להסכמות. רבותי, איך אומרים? אני לא יכול להגיד שאני מוריד את הכובע, אני יכול להגיד שאני מוריד את הכיפה הסרוגה. אני אוריד את הכיפה הסרוגה, אני אצדיע לממשלה ואני אשבח את השר הזה. אבל זה לא המצב. צר לי לומר לכם, שמאז שהפסיקו את הדיונים בהצעת החוק, איש מהממשלה לא דיבר עם הוועד. כל אלה מהשרים שהצביעו בוועדת השרים לחקיקה, איש מהם לא הרים טלפון, לא ביקש פגישה, לא ערך סיור, לא התעניין אם יש דרך אחרת לחלץ את אותן 400 המשפחות מהמצוקה הנוראה, מחיים, כפי שאמרתי, ברמה של פליטים ברצועת-עזה, אולי אפילו גרוע מזה. לכן אני חושב שחובת התשובה היא לא עלינו, חובת התשובה כאן על הממשלה כדי שנבין, אם לא בדרך הזאת, מהי הדרך שבה חושבת הממשלה לפנות. הואיל ואני חבר קואליציה,

זה מה שרציתי לשמוע, אדוני. יש לך כל הכלים לעשות את זה.

כנראה למפלגה עם שלושה מנדטים אין את כל הכלים, צריכה להיות מפלגה עם 13 מנדטים, עם ארבעה מורדים ושניים מתנדנדים, עם חמישה שרים ושני סגני שרים. אז אולי יש כוח, אני לא יודע. כבר אמרתי, כששר הביטחון השיג 2 מיליארדי שקלים למערכת הביטחון, הצעתי לגדעון סער: תתחלף אתו ואז נקבל 2 מיליארדי שקלים למשרד החינוך.

תמיד הוא ישיג את הכסף, כי נענים לו בגלל סיטואציה פוליטית ידועה. אבל אני לא רוצה להכניס כאן פוליטיקה, כפר-שלם זה לא עניין של פוליטיקה.

מאחר שוועדת השרים התנגדה, האפשרות היחידה להעלות את זה לתודעה היא על-ידי כך שאני אסכים שההצעה הזאת תהפוך להצעה לסדר-היום, אלא אם כן השר יתחרט ברגע האחרון ויגיד שהוא מסכים שזה יישאר הצעת חוק. אני בטוח שהוא יצליח לשכנע אותי להשאיר את זה כהצעת חוק ולתמוך בה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת זבולון אורלב, ואנחנו באמת הופכים את זה להצעה לסדר-היום. אני מזמין את השר יצחק הרצוג לענות. אחר כך נקיים הצבעה. אדוני היושב-ראש, אני משיב כאן מטעמו של שר השיכון.

אכן זה יהפוך להצעה לסדר-היום. האמת היא שלדעתי הצעה לסדר-היום היא גם המסלול הנכון, מהטעם הפשוט שאז יהיה דיון בוועדה ונציגי המינהל יצטרכו, טוען חבר הכנסת אורלב, שהם בכלל לא מדברים עם ועד התושבים, להתייצב שם ולומר את דברם. אני אקריא את תשובתו של שר השיכון, שאני חושב שהיא שופכת אור על המצב הקיים: כפר-שלם הוא שכונה בדרום-מזרח העיר תל-אביב, הידועה גם בשם סלמה. מתחילת שנות ה-60 של המאה הקודמת מבקשת המדינה לפנות את השכונה על מנת לבנות חדשה תחתיה. כחלק מהרצון לפנות את תושבי המקום, נתקבלו החלטות מועצה, הכוונה למועצת מינהל מקרקעי ישראל, שעניינן פיצוי המחזיקים בקרקעות, אף שאין הם בעלי זכויות בקרקע. יש להדגיש שבמהלך השנה פונו ופוצו רוב תושבי השכונה. אני מזכיר שעובדת שם חברת "חלמיש", חברה שמשותפת לממשלה ולעיריית תל-אביב, ושנים היא עסקה שם בפינוי, בפיצוי ובבינוי, בתהליכים מאוד טובים. בשנת 2004 אישרה מועצת מינהל מקרקעי ישראל, בהחלטה 995, הסדר עם חברת "חלמיש" לעניין פינוי, שיווק ופיתוח של הקרקעות שבניהול המינהל בכפר-שלם. הצעת החוק מקנה זכויות שעשויות לעלות אף על ערכה של זכות הבעלות. למשל, על-פי הצעת החוק, יכול להיות שיינתן פיצוי בגין נכס אחד לכמה זכאים, וזאת ללא קשר לערך הנכס. בהתאם לחוק רשות מקרקעי ישראל, מועצת מקרקעי ישראל היא אשר קובעת את מדיניות הקרקעות ולפיה פועל המינהל, הרשות.

ככל שיש להסדיר נושא זה, יש לעשות זאת במסגרת החלטות המועצה. וכאן אני מגיע לעיקר, חבר הכנסת אורלב. המינהל שוקד בימים אלו על תיקון להחלטת המועצה 995, ובו מציע המינהל להגדיל באופן משמעותי את הפיצוי לזכאים על מנת שיתאפשר להם לכל הפחות לרכוש דירות מגורים באזור. על-פי הצעת הפיצוי, למשפחת זכאים בת שלוש נפשות עשוי הפיצוי להגיע לכדי מיליון שקל. יש לציין כי ההצעה אינה מאפשרת הענקת פיצוי למי שאינם זכאים ואשר מקרוב באו, כמו שאתה דיברת. הצעה זו טרם תואמה עם משרד האוצר. הפגישה בנושא תיערך בשבועות הקרובים. יש לציין כי על-פי כל ההערכות, הצעה זו לא תותיר יתרה חיובית מהקרקע לאחר שיווקה, וכל ערך הקרקע יוצא לפיצוי התושבים. אשר על כן אני גם מציע שבדיון יובאו נציגי האוצר,

"חלמיש", הדיירים, וברגע שאתה תכנס את כולם, אני בטוח שזה יאיץ את התהליך, שיגיעו להסכמה על ההצעה הזאת וניתן יהיה לצאת לדרך בהחלטת מועצה. תודה רבה. תודה לשר יצחק הרצוג. לאיזה ועדה אדוני רוצה שנעביר? אני מניח שלוועדת הפנים. לוועדת הכלכלה.

אנחנו עוברים להצבעה. מי שבעד מצביע בעד העברת ההצעה לסדר-היום לוועדת הכלכלה. מי שנגד,

עוברים להצבעה.

בעד, 14, נגד, אין, נמנעים אין. אם כך, אני קובע שההצעה לסדר-היום: בינוי ופינוי של אזורי שיקום, כפר-שלם, תעבור לדיון בוועדת הכלכלה. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת חוק פ/1248, הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון, מניעת פיטורים מחזוריים), התשס"ט 2009, של חברת הכנסת שלי יחימוביץ וחבר הכנסת חיים כץ. תנמק מהמקום חברת הכנסת שלי יחימוביץ. אדוני היושב-ראש,

מכיוון שההצעה נוגעת, בהחלט, אני מקבל. אני לא רוצה לעשות את זה כתקדים, אבל לפנים משורת הדין. מכיוון שזו הצעת חוק אנחנו לא יכולים לחרוג, אבל אני אתן. יש לנו מסגרת דיון בנושא בהמשך, אז אולי אתן לך יותר זמן, אבל אני לא רוצה לחרוג מנימוק מהמקום ולהפוך את זה, אז מה התשובה, שאני לא יכולה לעלות לדוכן? אוקיי, אבל זה כמובן ירד מהמכסה של מפלגת העבודה.

אין לי בעיה של מכסה. אין לך בעיה של מכסה, בבקשה, תעלי.

ואני בטוח שהדברים שלך יישמעו מכל מקום. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש. כפי שאמר חברי השר יצחק הרצוג, אני אפנה ליושב-ראש סיעת העבודה, שר הביטחון אהוד ברק, ואבקש את רשותו להשתמש במכסה. חשבתי שרצית

כי ההצעה שלו היתה גם להעביר אותו תפקיד, חברי איתן כבל מציע לתווך בינינו במשא-ומתן. אדוני היושב-ראש, ראשית אני רוצה להודות לוועדת השרים לחקיקה על כך שתמכה בהצעת החוק ברוב גורף,

כשהבנתי שהצעות חוק אחרות נדחו בוועדת השרים והפכו להצעות לסדר-היום, תודתי גדולה שבעתיים, שכן מדובר בחוק באמת חשוב וקריטי ביחסי עבודה במשק. מדובר בהצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון, מניעת פיטורים מחזוריים). בהצעת החוק מוצע, כי עובד שעבד שתי תקופות מחזוריות של שמונה חודשים בשתי שנים רצופות, יראו אותו לעניין פיצויי פיטורים כאילו עבד באופן רציף. אם החוק הזה יעבור את כל שלבי החקיקה,

זה יהיה ניצחון במאבק באחת משיטות ההעסקה היותר-נצלניות שיש היום במשק, אחת משיטות ההעסקה היותר-מחוללות העוני שיש, ויש הרבה, העסקה באמצעות קבלנים, חברות כוח-אדם, חוזים גלובליים נצלניים וכן הלאה. אבל השיטה של פיטורים

מעסיקים בן-אדם במקום עבודה, זקוקים לו באותו מקום עבודה, הוא גם מקצועי ומיומן באותו מקום עבודה. אבל מפטרים אותו אחת לשמונה, תשעה חודשים.

שולחים אותו הביתה אחת לכמה חודשים ושבים ומעסיקים אותו, וחוזר חלילה. מעסיקים ומפטרים, מעסיקים ומפטרים, וכל זאת על מנת שלא ליצור רצף של זכויות, שלא ייווצרו יחסי עובד ומעביד וכדי שהעובד לא יהיה זכאי לצבירת זכויות סוציאליות וזכויות פנסיוניות ופיצויי פיטורים אם הוא יפוטר. השיטה הזו נהוגה בהרבה מאוד מקצועות במשק. התוודעתי אליה לראשונה לפני כארבע שנים, כשסייעתי לעובדי הניטול ברשות שדות התעופה, שנקטו עיצומים. אותם עובדים, סבלים, שסוחבים את המזוודות אל בטן המטוס וממנו, עבודה מאוד קשה, והם היו מפוטרים אחת לתשעה חודשים, שוב ושוב, גם אם הם עובדים שנים רבות בנתב"ג. מתברר שהשיטה הזו פועלת גם לגבי מקצועות מעמד ביניים, למשל מורים ומורות. מתברר שיותר ויותר מורים כבר לא מועסקים באמצעות משרד החינוך או עיריות. הם מועסקים באמצעות חברות כוח-אדם שיש להן כל מיני שמות יפים, ואותן חברות כוח-אדם משתמשות במורים כדי שילמדו, ככל המורים בבית-ספר, אבל לקראת החופש הגדול מפטרים אותם. שלושה חודשים הם פשוט לא מקבלים שכר,

ואז הם מוחזרים ומועסקים באותו בית-ספר, ואין להם שום רצף של זכויות סוציאליות. מדובר בעבדות. הצעת חוק זו, של חברי יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה חבר הכנסת חיים כץ ושלי, באה כדי למשוך את השטיח מתחת לאינסנטיב של המעסיק להעסיק בצורה נצלנית כזו. ברגע שהמעסיק ידע שממילא הוא צריך לשלם פיצויי פיטורים וממילא נצברות הזכויות הפנסיוניות, כבר לא יהיה לו עניין כל כך גדול לשוב ולפטר את העובד שוב ושוב. אני מבקשת מחברי להצביע עבור ההצעה הכל כך צודקת הזו, ואני מקווה שהיא תתקדם במהרה במהלך שלבי

כדי שעובדים שסובלים קשות מצורת ההעסקה רבת העוולות הזו, יינצלו ממנה ויתחילו להיות מועסקים כמו בני-אדם בעלי זכויות וכבוד.

תודה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ. יש לנו אותה הצעת חוק שהצמדנו אותה, של חבר הכנסת דב חנין. בבקשה, חבר הכנסת דב חנין. אחר כך נצביע. קודם אני משיב. בהחלט, ההצבעה תהיה בנפרד, לכל אחד מהמציעים. בבקשה, חבר הכנסת דב חנין. לא שומעים אותך משם, אני מזמין אותך לפה. לא על חשבון המכסה. לא על חשבון המכסה, אני רוצה שיהיה לך מיקרופון ושישמעו אותך. שניהם עם כוונות טובות. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. בתשובה לשאלתך, חבר הכנסת עזרא, אף אחד לא העתיק מאף אחד. ההצעה שלנו נושאת "פ" יותר מוקדם, אבל לעומת זאת חברת הכנסת שלי יחימוביץ הציגה את ההצעה הזו, העלתה את ההצעה הזו, כבר בכנסת הקודמת. מהבחינה הזו יש שיתוף פעולה בין חברי הכנסת. הצעת החוק הזו היא הצעה ששותף להובלתה,

חבר הכנסת שלמה מולה. חברת הכנסת יחימוביץ נימקה את הדברים בהרחבה כאן. אני לא אחזור על הדברים, אני רק אומר שהתופעה הזו, שבה מעסיקים מתחמקים מקיום החובה שלהם להבטיח תנאים סוציאליים, להבטיח פיצויי פיטורים, בין היתר לפגוע בתנאים סוציאליים אחרים שתלויים בוותק, השיטה הזו של הפיטורים המחזוריים הפכה בתחומים מסוימים של העסקה למכת מדינה, ולכן אין מנוס אלא התערבות חדה וברורה של המחוקק. הצעת החוק הזו בעצם הופכת את מי שמפוטר במתכונת הזו למי שמבחינת המערכת מתייחסים אליו כאל מי שעבד ברציפות, ובכך אנחנו מגינים גם על הזכויות לפיצויי פיטורים וגם על זכויות סוציאליות אחרות. התיקון הזה בא כדי למנוע שימוש לרעה בחסות החוק, בראייה אמיתית של פרקי ההעסקה הקצובים והקצרים כתקופת עבודה מצטברת, שלאורה תתקיים הזכות לפיצויי פיטורים מצד אחד, ומצד שני הזכויות הסוציאליות הנוספות. מצבו של העובד הנפגע מפיטורים מחזוריים אסור שיהיה שונה מהותית מדינו של עובד רגיל שפוטר. לכן אני מצטרף לדברים שאמרה פה חברת הכנסת יחימוביץ לפני, אני קורא לכל חברי הכנסת לתמוך בהצעה הזו, ואני מקווה שאכן נביא אותה להשלמה במהירות כדי שהדברים האלה יהיו בספר החוקים של מדינת ישראל.

תודה לחבר הכנסת חנין. אני מזמין את השר יצחק הרצוג. חבר הכנסת חנין,

היתה לך זכות לדבר מהדוכן ולא מהמקום, אז הרווחת פעמיים.

אמר שאין לו על חשבון המכסה,

אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, מציעה ומציע יקרים, אכן הממשלה תומכת בהצעת החוק, בשתי הצעות החוק, בכפוף לתיאומי נוסח עם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, קרי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, משרד האוצר ומשרד המשפטים, ותוך התייעצות עם ארגוני העובדים וארגוני המעבידים. אני חושב שחשיבות החוק הזה אינה מוטלת בספק, ואם כבר מדברים ביום המאבק בעוני, הרי זו דוגמה קלאסית למצבים שבהם אנחנו רואים פתאום משפחות שנזרקות באחת למעגל העוני, בהעדר כל זכויות סוציאליות שהן, תוך כדי ניצול אכזרי וציני של מצבו של העובד, שהוא ראש המשפחה, המפרנס של המשפחה. העובדים שעליהם מבקשת הצעת החוק להגן, העסקתם מתבצעת בחלקים מהשנה, בתקופות קצובות, והם מפוטרים ומתקבלים לעבודה באופן רנדומלי, ותקופת ההפסקה שבין העסקה להעסקה עולה על שלושה חודשים. עובדים אלה אינם נכנסים לקטגוריה הרגילה של עובדים עונתיים, כיוון שהגדרה של עונה היא פונקציה של מהות העבודה, כמו עובדים עונתיים בחקלאות, ולא של סדרי עבודה קבועים על-ידי המעביד. לכן העובדים האמורים אינם זכאים באופן אוטומטי לפיצויי פיטורים. הזכאות כאמור תלויה במידה רבה בהגשת תביעה לבית-הדין לעבודה, ולכולנו ברור על מה מדובר. לכן הממשלה תומכת בעיקרון המוצע בחוק. יחד עם זאת, התיאומים בין הממשלה, ארגוני המעבידים וארגוני העובדים נדרשים בעיקר כדי להגדיר מיהו אותו עובד מחזורי אשר יהיה זכאי לפיצויי הפיטורים, מהי תקופת ההעסקה שתזכה אותו בפיצויי הפיטורים ואם יש להתייחס בהצעת החוק לשיעורי פיצויי הפיטורין. אני מניח שהמציעים יאשרו את הסכמתם לאמור, ואני מאחל הצלחה למחוקקים, שישלימו את עבודת החקיקה.

תודה לשר הרצוג. תודה פעמיים, גם על ההצעה, שאתה מסכים להעברת החוקים החשובים. אנחנו עוברים להצבעה נפרדת. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, מסכימה לתנאי השר?

חבר הכנסת דב חנין?

שניהם מסכימים, אנחנו עובדים להצבעה על שני החוקים בנפרד. צריך למען ההגינות לציין שחברת הכנסת שלי יחימוביץ, חבר הכנסת חיים כץ, חבר הכנסת דב חנין, חבר הכנסת שלמה מולה וחברי כנסת נוספים היו המציעים.

מצביעים על ההצעה הראשונה. 20 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון, מניעת פיטורים מחזוריים), התשס"ט 2009, עברה בקריאה טרומית ותועבר להכנה לקריאה ראשונה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק פ/1126,

בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

כך, אני קובע שהצעת חוק פיצויי פיטורים

מניעת פיטורים מחזוריים), התשס"ט 2009, עברה בקריאה טרומית, והיא תועבר לוועדת העבודה, הרווחה

החברתית

עמיתי חברי הכנסת, התפיסה החברתית הזאת, עבר זמנה ובטל קורבנה. במציאות שבה אנחנו חיים היום יש אלמנים רבים שצריכים לקבל את אותה הגנה ואת אותן זכויות, ברמה העקרונית, שמקבלות האלמנות. אין שום סיבה, למשל, שבקרנות הפנסיה הוותיקות אלמן מקבל 50% מזכויותיה של האלמנה. אנשים מפרישים את אותם כספים, משלמים את אותם סכומים, ובכל זאת, כאשר האשה הולכת לעולמה, אותו אלמן שנשאר אחריה מקבל משום מה רק 50% מהכסף, אותו כסף ששולם. עמיתי חברי הכנסת, גישה מתקדמת, גישה פמיניסטית, שרוצה לתת לנשים את מלוא הזכויות בחברה, רוצה ליצור שוויון מרבי בזכויות החברתיות ובמעמד החברתי בין נשים לבין גברים, צריכה לתקן גם עיוותים מהסוג הזה, עיוותים מהסוג הזה שבהם, כמו שאנחנו רואים את המצב היום, האלמנים הם המקופחים, הם הנפגעים, ללא שום הצדקה חברתית, ללא שום בסיס, ללא שום היגיון וללא שום צדק. לכן, עמיתי חברי הכנסת, התחיל עוד בקדנציה הקודמת מהלך שהיו שותפים לו חברי כנסת רבים מסיעות שונות בבית הזה, שמטרתו היתה לחוקק שוויון זכויות בין אלמן לאלמנה, להגדיר שוויון זכויות בחוק הביטוח הלאומי, להגדיר שוויון זכויות לאלמנים גם בקופות ובקרנות הפנסיה הוותיקות, וליצור בסופו של דבר מצב שגם פנסיונרים-גברים וגם פנסיונריות-נשים יוכלו לממש את מלוא הזכויות החברתיות שמגיעות להם, מלוא הזכויות החברתיות שבגינן הם שילמו. הרי גם כשאנחנו מדברים על קרנות פנסיה וגם כשאנחנו מדברים על ביטוח לאומי, אנחנו מדברים בסופו של דבר על סכומים שאנשים שילמו לאורך כל חייהם, ואין שום סיבה לאחר פטירתה של האשה או לאחר פטירתו של הבעל לפגוע ולקחת מהאנשים חלק מהזכויות וחלק מהסכומים שהם צברו. עמיתי חברי הכנסת, אני מכיר היטב את הוויכוחים שהתנהלו בכנסת הקודמת בנושא הזה. אני שמעתי גם את המספרים שהופרחו על-ידי משרד האוצר. המספר האחרון ששמעתי היה 1.4 מיליארד שקלים בשנה. אדוני שר הרווחה והשירותים החברתיים, אני מטיל ספק במספרים האלה.

כמי שמאוד מעורב בנושאים האלה וגם מחויב לסוגיה, שאינה קלה להסדרה, אני לא טוען שמדובר במשהו שהיום או מחר נוכל לפתור אותו במחי יד, אדוני השר, אני משוכנע שבדיקה יותר רצינית ויותר מעמיקה תראה שלא מדובר בסכומים כל כך דמיוניים. אבל גם אם מדובר בסכומים ניכרים, בסופו של דבר אלה סכומי כסף שאנשים שילמו. הם לא שייכים לא לאוצר, עם כל הכבוד, וגם לא לשום משרד ממשלתי אחר. אם זה הביטוח הלאומי, זה כספים של אנשים, וגם קרנות וקופות הפנסיה הוותיקות אלה כספים של אנשים. אלה הכספים שאנשים חסכו והם צריכים להגיע אליהם וצריכים להגן עליהם גם בעת זיקנה, ולא משנה לצורך העניין הזה אם מדובר באלמן או מדובר באלמנה. עמיתי חברי הכנסת, לא במקרה הנושא הזה עולה במסגרת יום העוני. הוא עולה במסגרת יום העוני גם מכיוון שחלק ניכר מהאנשים העניים בישראל הם אנשים בגיל הפנסיה, במקרים רבים אנשים שעבדו כל חייהם, עבדו קשה כל חייהם, ורק כאשר הזדקנו, נפטרה האשה, מגיע האלמן ורואה את הסעיף הקטן בחוק או בהוראות קופת הפנסיה הוותיקה, שבעצם שולל ממנו חלק גדול מהסכום שהוא חשב כל הזמן שיעמוד לרשותו בעת מצוקה ובעת צרה. עמיתי חברי הכנסת, אני אומר שהדברים האלה הם דברים שאנחנו לא יכולים להשלים אתם. אני יודע שזה עיוות היסטורי, זה לא משהו שהוא מהתקופה האחרונה, אבל גם עיוותים היסטוריים צריך לתקן. אדוני השר, אני יודע שוועדת השרים לענייני חקיקה לא תמכה בהצעת החוק הזאת, ולכן, בהידברות אתך הסכמתי שההצעה תהפוך להיות הצעה לסדר-היום, לא כדי שהעניין ייקבר,

אלא מתוך רצון אמיתי לנהל דיאלוג ולהתקדם לפתרון. יכול להיות שהפתרון לא יהיה פתרון של "זבנג וגמרנו", יכול להיות שלא במהלומה אחת מיידית נביא את הישועה, אבל, אדוני השר, התקווה שלי והבקשה שלי ממך, שבאמת תיקח את העוול הזה לא רק לתשומת הלב, שאני יודע שהיא קיימת, אלא לטיפול, במובן הזה שזה דבר שאנחנו צריכים, חייבים וגם יכולים לשנות. אני מאוד מקווה שאנחנו לא נחזור, חס וחלילה, בכנסת התשע-עשרה למצב שמישהו יצטרך להעלות שוב את הצעת החוק הזו. אני מקווה שהכנסת השמונה-עשרה תהיה הכנסת שתעשה את השינוי הגדול הזה, גם אם יתמהמה בוא יבוא,

יש הסכמת ממשלה לחוק הזה? אין הסכמת ממשלה, לכן אנחנו הופכים אותה להצעה לסדר-היום, אבל התקווה שלי,

חבר הכנסת חנין, החוק הזה לא עבר בכנסת הקודמת?

בכנסת הקודמת הוא עבר בקריאה טרומית. עבר, עבר, עבר. עבר בקריאה טרומית.

אני אסביר.

אני אשמח ללמוד.

אני זוכר שהייתי פה והצבעתי אתך. נכון, נכון. אדוני השר, אני אומר את הדברים באמת בפנייה אישית אליך. אני אומר את זה מתוך היכרות עם אנשים שהחוק הזה יכול, מסכים אתך,

נכון. וכיוון שכולנו מסכימים שזה עוול נורא, בואו לא רק נציין את הדברים בפני עצמנו אלא נעשה מעשה כדי לשנות את הדברים. תודה רבה, אדוני.

יש הצעה דומה,

לכן אתה עדיין לא משיב, של חבר הכנסת מגלי והבה, באופן עצמאי, והוא מבקש גם להעלות את הצעת החוק שלו.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, כשאנחנו באים לדבר על הזכויות, הרבה, דרך אגב, בעבר ניסו לתקן את העוול הזה, אדוני היושב-ראש, כאילו שזה לא נוגע לנו, כאילו אנחנו לא נגיע למצב שנצטרך, מה שלאורך שנים האנשים חסכו ועמלו בקרנות האלה, על מנת שיגלו תופעות שכשצריכים לקבל מה שמגיע להם, יש אפליה ברורה. במיוחד כשאנחנו מדברים על הצעת החוק של האלמנים והאלמנות. לתומי, אני בכנסת הקודמת שאלתי כמה מחברי הכנסת, שאמרו לי: מה, לא ידעת את זה? אמרתי: אני לא ידעתי שיכול להיות אותו מעמד לשני אנשים שחסכו שנים בקרן פנסיה שלהם, וכשבאים לממש את הזכויות שלהם אנחנו רואים את הפער בין מה שמגיע לך ומה שאתה מקבל בפועל. וחבר הכנסת דב חנין, שנימק את הדברים, הרבה אנשים פונים אלינו ואומרים: איך זה יכול להיות? מדינה מתוקנת, שמדברת וכל היום נלחמת על שוויון זכויות בהרבה תחומים, אבל בזכות אלמנטרית שהחוק נתן לנו, הזכויות להיות שווים בפני החוק, כשהפיצויים מגיעים לנו אז פתאום יש פער, ופער שצריכים לתקן אותו. ולכן, כשהלכנו על הצעת החוק, אני שמעתי גם את השר יצחק הרצוג עכשיו אומר: אין עוול יותר גדול מהדבר הזה, אבל לצערי ועדת השרים החליטה, אני לא יודע מפחד מה, לא לאשר את הצעת החוק הזאת ולפתור את הבעיה אחת ולתמיד. אני מאמין שחברי כנסת שמרגישים את האחריות יעלו את זה עוד פעם ועוד פעם.

אני לא מבין למה הממשלה או השרים, יכול להיות החשבונות, אז תמיד ימצאו את התקציב שאנחנו צריכים אותו. כשאנחנו מדברים בכסף, לא עושים לנו טובה, זה כסף שאנחנו השקענו, זה כסף שאצל חלק מהמשפחות אפילו ירד מהפרנסה שלהן. הוא יודע שהוא כל חודש משקיע בקרן הזאת. וכשאתה בא לקבל את הפיצויים שלך, אז אתה רואה שאתה לא מקבל מה שמגיע לך. אז איפה השוויון ואיפה הצדק? ולכן, אני, האמת, התלבטתי בהתחלה כשהציעו, אדוני היושב-ראש, שזה יעבור להצעה לסדר-היום, לדון בבעיה, לדון בסוגיה. בפעם הקודמת כמה חברי כנסת שהציעו נכשלו בלהעביר את החקיקה, אני לא יודע מה יוסיף לנו כרגע שאנחנו מעבירים את זה בהצעה לסדר-היום. אם המשמעות היא, אדוני השר, לדון על זה ולהגיע למסקנות שאנחנו מכירים אותן,

ולהגיע לסכומים האמיתיים, כמה הפיצויים האלה שמגיעים לאזרחים העונים על ההגדרה הזאת, אז את זה אפשר להשיג בלי לעשות על זה דיון. ואם המטרה היא להגיע לפתרון, אז בבקשה, נשמע את ההתייחסות, איך אדוני רואה את הפתרון, או הממשלה, הפתרון לאחוז גדול מהאוכלוסייה. אף אחד מאתנו לא צריך לעמוד כל הזמן כנחקר מטעם אותם אנשים ששלחו אותנו לכנסת, אותם אנשים שיש להם בעיה והם שואלים מדוע אין שוויון כשאנחנו מדברים על פיצויים. ואני סומך על הנתון, כביכול, שהממשלה הרי אפשר למצוא את התקציב הזה, אם מדובר ב-1.4 מיליארד או במיליארד שקל,

זה לא העניין. העניין הוא מדוע הכסף שאנחנו חסכנו, אנחנו משלמים אותו, לא מגיע לנו, ואין שוויון זכויות, וזה בפער של 50% כפי שהסברנו.

אני מקווה, אדוני השר, שנקבל תשובה ונגיע לפתרון הסוגיה הזאת. אני מאוד מודה לך.

אני אמשיך להחליף אותך, כי הוא צריך לשאול אותך אם אתה מסכים.

אני מבין שחבר הכנסת חנין הסכים להעביר את זה להצעה לסדר-היום.

זה לא מחייב את חבר הכנסת מגלי והבה, אף-על-פי שההצעה שלו היתה סמוכה להצעות, זאת אומרת, היא נגררת להצעתו של חבר הכנסת חנין. הוא יכול להשאיר את זה כהצעת חוק, רק הוא יקבל את התשובה של הכנסת. אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, הנושא מוכר וידוע, אבל יש פה ערבוביה מסוימת,

לכן יש פה גם איזה אי-הבנה. יש שני נושאים שנוגעים לאלמן לעומת אלמנה.

דרך אגב, בשניהם, חבר הכנסת והבה, אני מנסה להשיב לך.

בשני הנושאים הללו אני מסכים לחלוטין,

בכנסת השש-עשרה אני הצעתי את אותה הצעת חוק.

ואז ניגפתי על-ידי הליכוד.

בכנסת השבע-עשרה הציע את זה אורי אריאל, וניגף על-ידי קדימה. עכשיו מציעים את זה חברי כנסת אחרים, וניגפים בפני ממשלת ליכוד. זאת המציאות המרה שעוסקים בה, ואני צריך פשוט למפות את הסוגיה. יש אלמנט אחד שעלותו מאוד גדולה, וזה נוגע לקרנות הפנסיה הוותיקות, לתקנון שלהן. ושם היתה עתירה לבית-משפט, ובבית-משפט נקבע שעל הקרנות להשוות את התנאים, ועד היום זה לא יושם, אין לי מושג למה זה לא יושם, אני לא יודע, זה קשור לאוצר, לטענות משפטיות על פרשנות פסק-הדין. ולכן אני מציע, היות שאנחנו מדברים על הצעה לסדר-היום, להפנות את זה לדיון רציני בוועדה שנחליט כדי שיבואו גם נציגי המינהלת של קרנות הפנסיה הוותיקות, גם משרד המשפטים, מי שעוסק בפרשנות של פסקי-הדין של בית-המשפט העליון, ונדע. מכאן מגיעים לסכום מיליארד. החוק המוצע כרגע הוא אחר, הוא מדבר על קצבת שאירים של הביטוח הלאומי, והוא מבקש להשוות את תנאי השאירים של אלמן לאלמנה, כיוון שאלמנה מקבלת יותר, ועלותו 150 מיליון שקל. אנחנו נמצאים במצב שבו האוצר, משיקולים תקציביים, מתנגד בתוקף לחוק, ומה שקרה הוא שבעקבות מהלך שהובילו חברי הכנסת דוד אזולאי ואורי אריאל, התחלנו תהליך הידברות עם האוצר ועם הביטוח הלאומי, לראות אם ניתן בצורה רב-שלבית ליצור השוואה. אני אומר עוד שבממשלה הקודמת, בוועדת שרים,

בוועדת שרים לענייני גמלאים, בראשותו של השר איתן, קם נציג האוצר ואמר: אם זה מה שאתם מבקשים, אני מבקש אם כך שיורידו את התנאים של האלמנות לאלמנים. אחר כך הם ביקשו בחוק ההסדרים לעשות את זה, כאחת הגזירות המטורפות,

ולכן, הגיע הזמן שהדיאלוג יהיה רציני. אחת ההצעות שעולות היא להעלות את התקרה. הרי מה החוק הזה קובע? היום קובע החוק שמעל תקרת הכנסה מסוימת, אלמן לא ייהנה מאותם תנאים כמו אלמנה. זה מה שקובע החוק, מעל 4,000 שקל בערך הכנסה. אנחנו מבקשים להעלות את התקרה ולעשות אותה סבירה, בוודאי לאלה שנמצאים במצוקה כלכלית יותר גדולה, כדי לעשות יותר צדק ואיזון. יש לנו דיון בשבוע הבא עם שני חברי הכנסת הללו. ב-25 בחודש אני כמדומני בכנסת, וננסה לבנות מודל, ננסה להגיע להבנות גם עם האוצר, ואני אביא לאוצר את דברה של המליאה, שהגיע הזמן לקדם, לפחות בשלבים, כמו שאומר חבר הכנסת חנין, את הנושא.

אני מציע שזה יהיה הצעה לסדר-היום, כפי שסוכם, כדי שתיבחן הזרוע השנייה של בית-המשפט, של פסק-דין שקבע את זה, וכדי לראות היכן הנושא נמצא.

לכן אתה מציע להעביר את זה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

הרי בסופו של דבר זה לא מתקציב המדינה, זה מהביטוח הלאומי. לא, אבל זה תקרת ההוצאה, זה ברור. תמיד יבוא לתקרת ההוצאה, בוודאי, כי אתה מוציא כסף. בוודאי, תקרת ההוצאה. אני יכול להעיד שגם שר העבודה בקי, שהיה בכנסת השש-עשרה היה אחד מחברי הכנסת היותר- מוצלחים, למרות שהעסיקו אותו בסיעת העבודה כמצליף. לכן, רבותי חברי הכנסת, גברתי חברת הכנסת יחימוביץ, מאז הם החליטו לבחור חברי כנסת טובים במפלגת העבודה. עכשיו אני מבקש מכם להצביע. האם חבר הכנסת חנין מסכים שזאת תהיה הצעה לסדר-היום?

מסכים. על הצעת החוק. כן. יש לי רק בעיה אחת, חבר הכנסת מגלי והבה, שברגע שחבר הכנסת חנין מסכים, האם אתה יכול להיות צמוד להצעה לסדר-היום והצעת חוק. אני מניח שלא, כי זה לא הוגן לגמרי. זה שזה לא הוגן, זה עניין של אתיקה. יש פה חוקי משחק, אלא אם כן כבוד השר יאמר לי שחבר הכנסת מגלי והבה הסכים להצעה לסדר-יום.

חושב שחבר הכנסת מגלי והבה הסכים. אתה לא מאפשר לנו את הדיאלוג הזה. אתה לא רוצה את הדיאלוג, אז לא תהיה, יש לי רק בעיה אחת, סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת מגלי והבה, כי אני כרגע מחליף אותך, אז אני צריך לשקול שיקול דעת מאוד מעמיק ועמוק. חבר הכנסת חנין, אתה הגשת הצעת חוק. הואיל והגשת הצעת חוק וזו הכותרת בסדר-היום, יכול היה חבר הכנסת מגלי והבה להצמיד את הצעת החוק שלו,

והנה, הבסיס לדיון בהצעת החוק של מגלי והבה הוא ההצעה שלך. ברגע שההצעה שלך, בהסכמה עם הממשלה, הפכה להיות הצעה לסדר-היום, כי הרי יש חוקי משחק בין אופוזיציה לקואליציה, ודאי. כי אז היה אומר השר: אני לא מסכים שזה יעלה היום. אני מודיע לך שכבוד השר צודק מאוד בחששותיו, כי נדמה לי שיהיה לו רוב מוחלט פה לדון על זה כהצעת חוק. אני אצביע אתך, כי צריך לכבד כללי משחק. אבל נדמה לי שזה לא יספיק. חבר הכנסת חנין, בבקשה.

למען הסדר אני רוצה לומר שלא התחייבתי שזאת תהיה הצעה לסדר-היום, אבל פנה אלי השר ושוחחתי אתו. לא עניתי לו, אבל כיוון שגם לא אמרתי חד-משמעית שאני לא מסכים לזה, הבנתי את רוח השיחה ואני בהחלט מנסה לכבד את כללי ההידברות שבינינו. אדוני היושב-ראש, כדי למנוע, כל מה שאני רוצה לשאול אותך, וזאת השאלה שאני מחויב לשאול כדי לשמור על כללי המשחק: האם אתה מבין שהצעת החוק שלך לא עמדה על סדר-היום פה אלא הסכמת שתהיה רק הצעה לסדר-היום? זאת השאלה היחידה. אם אתה אומר לי מה שהתחלת בתחילה, יש לי פה יועץ מצוין, חבר הכנסת אורון. אם אתה אומר לי שאתה העלית זאת כהצעת חוק בלי שום הסכמה עם הממשלה והסכמת הרגע, חבר כנסת מגלי והבה אומר: הוא הסכים וזה לא מחייב אותי. אבל אם אתה תאמר לי שאתה מראש הסכמת עם השר ולכן השר לא ביקש להביא לכאן את כוחות הממשלה על מנת שיתמכו, לממשלה יש כוחות? אדוני, הקואליציה היא כוחות הממשלה לכאורה. אדוני היושב-ראש, אמרתי את הדברים בצורה מדויקת. ההצעה הובאה לכאן כהצעת חוק, אבל כיוון ששוחחתי עם השר ואני לא אמרתי לו שאעמוד על זה שההצעה תמשיך להיות נדונה כהצעת חוק, אני מוכן לקבל שההצעה שלי תהיה הצעה לסדר-היום.

כיוון שחבר הכנסת והבה רוצה, כי אחרת השר היה יכול לבקש תשובה והצבעה במועד מאוחר יותר. השאלה אם זה בדיעבד או מלכתחילה. חבר הכנסת נסים זאב, למה להתרגש? אדוני היושב-ראש, אתה הגעת להסכמה, גברתי סגנית יושב-ראש הכנסת, לעת עתה אני שולט יפה מאוד בעניינים.

חבר הכנסת חנין לחזור בו מההסכמה שהוא נתן, או את חבר הכנסת והבה שאתה לא תצביע אתו. אני אומר שאם חבר הכנסת והבה רוצה להצביע על הצעת

חבר הכנסת אורון,

אחד מהם הוא חבר טוב מאוד שלי, עם דעה מוחלטת לכיוון אחר משלי, שגם אם הם יושבים פה או שם, הם לא ישתנו. יש כאלה שלא רואים מכאן מה שהם רואים משם. מה אני יכול לעשות? אדוני היושב-ראש, אני מבקש הערה קצרה. חבר הכנסת נסים זאב, איך אני יכול שלא לאפשר לך? אדוני היושב-ראש, אתם לא מתבוננים. יש כאן הצעת חוק השוואת זכויות בין אלמן לאלמנה. מכיוון שאני לא רוצה לקפח את הזכויות של דב חנין, אני דואג לו מאוד, אז גם לא יכול להיות שהצעת החוק של מגלי תעבור ושל דב חנין לא, כי יש פה השוואת זכויות בין אלמן לאלמנה, שמעתי, תודה רבה. עכשיו, להלן, אז מכיוון שיש הסכמה לא להעביר את זה היום, זה לא פייר מה שנעשה פה.

אני אומר לשר ולחבר הכנסת חנין: תודה רבה,

אני אומר לך, חבר הכנסת והבה, שלי אין שום אפשרות למנוע ממך להצביע את החוק עכשיו.

נוצר פה מצב שאנחנו מייצרים איזשהו אי-אמון, כפי שביטא זאת חבר הכנסת אורון, כיוון שהיה ברור לכולם, כולל לי שבאתי הנה, שמדובר בהצעה לסדר-היום. אני אומר לך שאם אתה אומר לי: לא ידעתי על ההסדר ביניהם ואני עומד על כך שזאת הצעת חוק, אני אומר שאני מסכים כרגע להסיר אותה מסדר-היום, זאת אומרת למשוך את הצעת החוק ולהביא אותה בשבוע הבא עוד פעם,

אם אתה אומר לי להצביע, אני אצביע. אבל יש כאן איזשהו דבר, אני לא אומר טעם לפגם, אבל יש בו הרגשה לא טובה.

תודה, אדוני היושב-ראש. השר הרצוג יושב פה ואני עומד כאן עם ההצעה שלי. לא השר הרצוג ולא דב חנין, אף אחד לא פנה אלי בנושא. אני ידעתי שהנושא עולה ביום רביעי ולא היום. הופתעתי והייתי בתורנות,

אני מוכן להעלות את זה ביום רביעי. הבעיה היא אחרת. תשמע, אדוני, לא יכולה להיות הגינות מצד אחד. אם השר הרצוג יגיד שדיבר אתי או פנה אלי או ללשכתי בנושא, אני מצדיע לו, אבל אף אחד לא פנה. סגן יושב-ראש הכנסת, יש לי הערכה רבה אליך. הוא לא פנה אליך משום שהוא לא ידע בכלל שיש הצעה. זה אני העליתי את ההצעה שלך, כי היא נסמכת. אמרתי למזכירות: במקום יום רביעי, הצעה זו דומה להצעתו של חנין, להסמיך אותה מייד להצעתו של חנין. אני לא ידעתי על ההסדר ביניהם. ההסדר כשר לחלוטין.

אומר גם המזכיר שבימים מיוחדים,

כאשר הצעות חוק מובאות לכנסת בימים מיוחדים, בדרך כלל אנחנו מאשרים אותן תוך הסכמה, כי אחרת לא היינו מעלים אותן. אני אומר לך שייקוב הדין את ההר. התקנון לא מאפשר לי לבוא ולומר לך: תראה זאת כהצעה, קודם כול, אתה צודק מבחינת הדרישה. חברת הכנסת רוחמה אברהם, הדברים האלה עלולים לשבש את חיינו בכנסת. מחטפים עלולים לשבש את חיינו בכנסת. אני אומר לך, ייקוב הדין את ההר. אם אתה תאמר לי להצביע, אני אצביע. בסדר, אני מבקש להצביע.

חבל על הזמן. חברת הכנסת אברהם, אחר כך אל תבקשו הבנות. זה מה שאני אומר. אין לי בעיה. פה יש טעות בתום לב של השר. השר לא ניסה ליצור מצב שבו יהיה לו יתרון.

מה שברור הוא שחבר הכנסת והבה לא ידע. אני הכנסתי את הצעת מגלי והבה כי היא נסמכת להצעתו של חנין. אני גם לא ידעתי. אני אומר לכם בצורה המפורשת ביותר: לא התכוונו פה לעשות איזשהו מחטף בניגוד לדעתה של הממשלה, אלא אם כן היו באים ואומרים לי שפה יש משהו בניגוד לדעתה של הממשלה, ייתכן מאוד שלא הייתי מעלה זאת היום אלא רק מחר.

קרה, זה טרומית? חבר הכנסת ישראל חסון, אני רוצה להסביר לך. יש דברים שמעכשיו ולהבא, יום שלישי כזה, לא תהיה אף הצעה. אין בעיה. אפשר לשבור את כל כללי המשחק. גם אתה כבר נותן עצות לחברי כנסת? אתה, תפקידך לנהל את הסיעה כמנהל הסיעה. אתה לא יכול להתערב בדיון ולהתחיל לצעוק פה במליאה,

כמו שגם נציגת הליכוד לא יכולה לעשות, ואמרתי לה את זה פעם. עכשיו אני אומר לכם, רבותי: יש דברים, it can`t be done. בפרלמנט הבריטי זה לא יהיה, אבל אני אענה לך: מה שמעל כולנו זה התקנון. חבר הכנסת אלקין, בבקשה. אדוני היושב-ראש, נאמר בישיבות נשיאות הכנסת, וזה לא פעם ראשונה, זה קורה לגבי כל ימי שלישי, ואני אמרתי את זה מפורשות בנשיאות,

עומד כאן מזכיר הכנסת והוא יכול לאשר את זה: שאנחנו מסכימים שבמסגרת הדיון הזה של יום המאבק בעוני יעלו להצבעה רק חוקים שהממשלה מסכימה להם. תרשה לי להעיר לך, אני אתן לך עצה טובה: בפעם הבאה שאתה מסכים שלא יעלו דברים שלא מסכימים עליהם, תדבר עם כל האנשים שהם על סדר-היום. אני אומר לך חד-משמעית, אני מקבל את דבריך. הדברים שלך ברורים. לא היינו מעלים, ביום חג או ביום ציון לא היינו מעלים דברים קונטרוברסליים.

הדברים ברורים לי לחלוטין. ולכן, ההחלטה להשאיר את זה על סדר-היום היתה רק על דעתו שזה יהפוך להצעה לסדר-היום. הבנתי, אבל לפעמים יש טעויות של כל המרכיבים, כולל מזכירות הכנסת, שהצמידה את זה.

זאת מסגרת הדיון וזה הנוהג בכנסת, מסגרת הדיון נקבעת על-ידי התקנון. אתה יכולת לבוא ולומר לי: אדוני, אנחנו לא מסכימים שעניין זה יעלה ביום שלישי כי הצעות של יום שלישי אינן הצעות מוקדמות. אכן אמרתי את זה למזכיר הכנסת, אם הוא מוכן,

לא נכון. להצעת החוק של מגלי והבה, חבר הכנסת אלקין, הסכמת בלי שנתת את דעתך.

להצעת החוק של מגלי והבה לא הסכמתי. זה דיון של עשר דקות עכשיו?

שמעתי, חברת הכנסת, את רוצה לחטוף? ניתן לך את ההזדמנות למחטף, אין בעיה. בבקשה, חבר הכנסת כבל, אחרון הדוברים. עכשיו אנחנו מצביעים.

הוא רוצה להצביע, מצביעים. מה אפשר לעשות? אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ברשותכם, קצת צרם לי כל העניין. קודם כול, בוא נגדיר את זה, אדוני היושב-ראש, שאלקין וחבורתו משלמים בדיוק את מה שהם עשו. כתוב בספר יהושע, טוב.

תן לי. גם אם זה לא נעים, תן לי להשלים. כתוב בספר יהושע: "כאשר עשיתי כן שלם לי אלהים". אבל יחד עם זאת, אני מנצל את ההזדמנות הזאת כי באמת זה לא דברים שעושים אותם. אף-על-פי שבקדנציה הקודמת,

כמעט כל הצעה הם העבירו בדיוק בסיטואציות כאלה,

נכון. לא בדיוק כאלה, דומות. אתה יודע, זה לא בתקופת המזוזואיקון, זה רק לפני פחות מחצי שנה. יחד עם זאת, אני רוצה לפנות לחבר הכנסת מגלי והבה, ואני אומר את זה, בבקשה, בואו לא נשבור את הכלים גם כשעומד כאן היושב-ראש, ובואו למרות הכול, כי אם הם ירצו לעצור את זה, יעצרו את זה אחר כך. אני תומך בחוק הזה, אבל יחד עם זאת אני מנצל את הבמה כדי לומר שהם לא יתחסדו, אבל אל תהיה שותף לזה.

אדוני השר, עם כל ההבנה, אדוני יושב-ראש הקואליציה, עם כל ההבנה, באמת, לפעמים אני אומר "כל ההבנה" בלי שאני מבין. אני מבין בהחלט את האי-הבנה כאן. חבר הכנסת מגלי והבה, התקנון מגבה אותו, ואף-על-פי שחבר הכנסת ברכה דיבר בהיגיון, נדמה לי שחבר הכנסת חנין לא יכול לחזור בו.

לא חוזר בי. ובכן, אנחנו מצביעים על הצעה לסדר-יום של חבר הכנסת חנין. מי בעד להעביר? אתה מסכים לוועדת העבודה והרווחה? לא, לא. לא לוועדת העבודה והרווחה? זה הצעה של השר, הצעה לסדר-היום. חבר הכנסת אלקין, לאט-לאט. מי בעד להעביר את ההצעה לסדר-היום לדיון בוועדת העבודה והרווחה, הצעתו של חבר הכנסת חנין, שהיא הצעת חוק הביטוח הלאומי שהפכה להיות הצעה לסדר-היום? מי בעד, מי נגד, מי נמנע? נא להצביע. מי שנגד הוא בעד להסיר.

26 בעד, אין נגד ואין נמנעים. אני קובע שבכוח ה-26 העברנו זאת כהצעה לסדר-היום לדיון בוועדת העבודה והרווחה. לפחות שנדע את האמת. בבקשה, אדוני, הוא יכול לדבר לרמקול, הוא לא מנוע. לפחות שיהיה לפרוטוקול, שיהיה להיסטוריה. אדוני המזכיר, בבקשה.

שערכתי עכשיו עם מנהלת מזכירות הכנסת, נמסר לי באופן ברור כי במהלך היום מזכירות הכנסת עדכנה את עוזריו של חבר הכנסת והבה שסדר הדברים בימים מיוחדים, וכך גם בהצעה שלו, שצמודה לזו של חבר הכנסת דב חנין, הצעות שאינן מקבלות את הסכמת ועדת שרים לחקיקה, הופכות במהלך הדיון להצעות לסדר-היום. תודה רבה. חבר הכנסת מגלי והבה, האם זה משנה את דעתך? אני רק רוצה להגיד, כאילו מציעים פה שהעוזרים, או, לא, לא, לא. העוזרים קיימים בתקנון מבחינת הצורך שלי לתת להם אישורי כניסה לכנסת.

אם השר או העוזרים שלו פנו אלי, חבר הכנסת, חבר הכנסת מגלי והבה, הכול ברור לנו, אין לי בעיה. אני שואל אותך עכשיו שאלה פשוטה, ואומר לך: גם אם העוזרים שלך ידעו ואתה לא ידעת, ואתה אומר, תגיד לי מה אתה רוצה. אתה רוצה להצביע?

עזוב, בשביל מה? אבל בשביל מה? מה הטרגדיה פה?

אדוני היושב-ראש, אני יכול לומר משהו? אתה יכול לומר, אבל בשביל מה? אני פונה אליך,

חבר הכנסת והבה, למה לכם לסבך את מזכיר הכנסת, שלא אמר מלה אחת שלא נאמרה? הוא אמר: נאמר לו על-ידי, שעדכנו את עוזריו של מגלי. או כן, או לא. הוא לא אמר שהוא אמר את זה. חבר הכנסת והבה, אני פונה אליך במלוא האחריות: אני הצעתי מתווה כדי שנגיע יחד למטרה המקווה. יש תהליך, יש פגישה בשבוע הבא, אני אזמין אותך, אבל אני מבקש ממך לא לשבור פה קודים. אני באתי לפה בהבנה איך בדיוק יתנהל הדיון,

יש קודים ברורים שכולם הבינו אותם. חבר הכנסת מגלי והבה. אני רוצה שתהיה שותף לתהליך הזה. תבוא, תהיה אתי עם האוצר. אל תהיה נגדי. בגלל העימותים האלה אי-אפשר להעביר אף פעם את החוק הזה. אני מבקש ממך, אני מציע שההצבעה,

שתדחה את ההצבעה. אני מציע שבהסכמה, אתה אל תחזור בך מהצעת החוק.

אני מציע לך, עכשיו גם בתור חבר בנשיאות וחבר שלי, אני מציע לך כך:

לעמוד על כך שהצעת החוק היא הצעת חוק, ואתה מסכים יחד עם הממשלה לדחות את ההצבעה עליה, לאחר דיון אתם. אתה רוצה להצביע עכשיו, אנחנו נצביע. זה הכול. מיצינו את העניין. מיצינו את העניין. יש פה רבים מחברי הכנסת, אני אומר לך, שרוצים להצביע לגופו של עניין אתך. עם זה, פה יש מצב שאנחנו שוברים כללי משחק.

יש איזה תיחום של זמן, השר הרצוג? ב-25 בחודש יש דיון עם חברי הכנסת אריאל ואזולאי אצלי, עם האוצר והביטוח לאומי, לנסות לבנות את המתווה, השר תומך בעניין הזה. האוצר לא נותן לו. אבל אני לא יכול לעשות דבר כזה ככה. זה רק ימשוך את האוצר. אנחנו נעמוד במצב שבו אולי, אם היינו יכולים, אדוני היושב-ראש. בבקשה, אדוני. אתה הרי ותיק. אני ותיק, אני לא רוצה שכאילו המשחקים האלה, שמישהו מנסה לייחס אותם לצד זה או אחר של האולם המכובד הזה, אני רק רציתי לחזור, וגם לפרוטוקול: לא השר הרצוג, לא אף אחד מעוזריו, לא המזכיר, לא אף אחד מהמזכירות, פנה אלי.

אבל אני, כיוון שאני רוצה שכללי המשחק יימשכו וההגינות תימשך, הקואליציה ממילא דורסנית, לא יעזור לנו שום דבר. עם ישראל, אזרחי ישראל, צופים בנו, רואים. למען ההגינות אני מוכן ללכת לקראת ההצעה של השר, בן פורת מגלי.

ואני מקווה שלוח הזמנים עם השר יהיה קצר, ואנחנו נהיה שותפים. תרשה לי להודות לך. להודות לך. אני אומר לך שזה לימד אותנו בימים מיוחדים לא להצמיד הצעות. לא להצמיד ולא לאפשר. אבל תודה רבה לך, חבר הכנסת מגלי, תודה. אני מודה גם לחברי סיעת קדימה, אשר ראו, לא מצביעים. לא מצביעים על הצעת מגלי, ולכן, בוודאי, הוא אמר בצורה מפורשת, אני מקווה שהיושב-ראש יעזור לנו בדיונים האלה. אני אשמח מאוד לעזור לכם בדיונים האלה, משום שאני לא מבין את ההיגיון בלהתנגד לחוק הזה, במגבלות שהציג חבר הכנסת חנין. אני מאוד מודה לחבר הכנסת מגלי והבה. אדוני היושב-ראש, הכנסת, המושב הקודם התאפיין בשבירת כללי משחק, ואני מקווה, בהחלט. אני ראיתי, אני מוכרח לומר לכם שאני מקבל בהערכה רבה את החלטתו של חבר הכנסת מגלי והבה, בעזרת כל חברי סיעת קדימה, לשמור על כללי המשחק, גם כאשר לפעמים נדמה להם שכללי המשחק לא נשמרים כלפיהם. אדוני היושב-ראש, לא, לא. אין פה דיון עכשיו בעקבות דיון. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום בנושא יום העוני, הצעות לסדר-היום שמספרן 1501,

אני מזמין את חבר הכנסת ציון פיניאן, אני.

חברת הכנסת רוחמה אברהם ראשונה. אין לי שום בעיה. לכבוד ההתנהגות המופתית שלכם, אני לא מגביל אתכם בזמן, אבל לא יותר משבע, שמונה דקות. בסדר? בבקשה.

היושב-ראש, אני חושבת שמה שנעשה פה בבית הזה בדקות האלה מצביע על דבר אחד: שבכל זאת, אף-על-פי שיש קואליציה דורסנית שלא מאפשרת לבית הזה להתנהל, ואף-על-פי שהיא משנה כללים תוך כדי משחק, בכנסת הנוכחית, חוקים ממשליים, אנחנו הוכחנו פה בגרות. חבר הכנסת מגלי והבה, אני מברכת אותך על עצם העובדה שהחלטת שלא לשבור את כללי המשחק, וקדימה הוכיחה כאן שבכל מקרה היא אופוזיציה אחראית. אבל עם זה, אי-אפשר להתעלם מהעובדה שבאמת יכולת להגיע למצב שקהל גדול מאוד יודה לך על עצם העובדה שהכנסת חוק לצנרת, וזה היה חשוב מאוד. שוב הממשלה, הקואליציה, נתפסה במערומיה, שהם לא היו מוכנים שוב. אבל אנחנו, באופוזיציה, יש לנו אורך רוח, יש לנו סבלנות, ואין לי ספק שנגיע לעוד מצבים כאלה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני לא רואה פה את שר הרווחה. אה, סליחה. כששר הרווחה בא והציג את נושא העוני, הוא התעלם מדבר אחד. זה שר שהיה גם בממשלה הקודמת שר הרווחה, ואני באופן אישי מעריכה את פועלו, מוקירה את פועלו, ויודעת שהוא אחד השרים הבולדוזרים של הממשלה הנוכחית. עם זה, בואו נודה על האמת: ממשלת קדימה התוותה קו אחד אדום, שלא פוגעים לא בחינוך, לא ברווחה ולא בביטחון. והממשלה הנוכחית, הפלא ופלא, מה קרה? השר הרצוג, השר הרצוג, מייד אני בא. אני לא אדבר עד שלא תיכנס. תראה, לא יכול להיות שאני כאן, ביקשתי דקה. לא יכול להיות שאני כאן, זה הקולגות שהייתם פעם.

מרעיפה עליך שבחים, אם אתה רוצה, אני מוכנה להמתין לך, אבל חשוב לי שתשמע.

אם זו שיחה שאיננה סובלת דיחוי, אני אמתין.

אבל אני אומר: לא יכול להיות שהממשלה הנוכחית באה כביכול ומציגה פה הישגים של דוח העוני לשנת 2008, כאשר ב-2008 מי שניהל את כל הסוגיה החברתית הזאת של הלחימה בעוני המחפיר הזה שיש במדינת ישראל היה הממשלה בראשות קדימה, ואתה, אדוני השר, היית חלק בלתי נפרד ממנה. מה שלי מפריע באופן אישי, אדוני השר, זה שהממשלה הזאת לא רק שהיא הוקמה, ימים ספורים, אלא אפשרת למשרדך לעבור קיצוץ רוחבי,

בהינף יד, מה שלא היה קודם, בממשלה הקודמת. אני רוצה להזכיר לציבור, וגם לחלק מחברי הכנסת שנמצאים כאן, מה הממשלה בראשות קדימה עשתה למען המלחמה לצמצום העוני בישראל. אני רוצה להזכיר את כל הטיפול בסוגיית הסיוע לניצולי השואה. אני לא בטוחה שהזכרת אותו, אדוני השר, אבל בפעם הראשונה ב-60 שנה שמדינת ישראל, מאז שהיא הוקמה, ניתן סיוע לניצולי השואה. בזכות מי זה? כמובן, בזכות ממשלת קדימה. אבל מעבר לעובדה הזאת, אנחנו גם פעלנו להטבת מצבם של כל הקשישים במדינת ישראל, גם זה לא נאמר. לא נאמר שהוקמה מועצה לאומית לכלכלה בראשותו של פרופסור מנואל טרכטנברג, שעשה עבודה נפלאה, ובשיתוף פעולה עם שר האוצר, רוני בר-און, עם בנק ישראל ועם משרדי הממשלה השונים, והתוכנית שקראו לה: צמצום העוני תוך עידוד הצמיחה. היעד הראשון שלה היה צמצום תחולת העוני ל-17.2% לעומת 20.2% עד 2010. עמידה ביעד הזה גם היום, אדוני השר, תעלה מעל לקו העוני כ-60,000 משפחות, שזה אומר בממוצע 242,000 נפשות, ומתוכן 115,000 ילדים. אין ספק שעמידה ביעד, רק ביעד של התוכנית, שהיא כבר הונחה והיא כבר למעשה פועלת, העמידה הזאת תחזיר את העוני לרמה שהיתה לפני כעשור. היעד השני היה הגדלת שיעור התעסוקה בגילים של 25 64 ל-71% עד לסוף שנת 2010, לעומת כ-68% היום. עמידה ביעד הזה, אדוני השר, תביא לכניסתם של למעלה מ-92,000 עובדים חדשים בגילים 25 64 למעגל התעסוקה. ואין ספק שהיא תעלה את שיעור התעסוקה בישראל לרמתו הממוצעת במדינות המפותחות בעולם. השגת יעד התעסוקה צפויה להוסיף בין 1.3% ל-2% לתוצר המקומי הגולמי, שהם בין 8 ל-12 מיליארד שקלים, ולהביא תוספת משמעותית בהכנסות המדינה ולחיסכון בתשלום הקצבאות. אבל, הממשלה הזאת, כרגיל, חוזרת לעידן הקצבאות. הממשלה הקודמת השקיעה בתוכנית 400 מיליון שקלים ליישום מסקנות הוועדה. אנחנו אמרנו, ואני חוזרת ואומרת, אנחנו אמרנו: ילדינו הם עתידנו, לא רק בשנת ה-60, אלא זה היה כמדיניות. חברי חברי הכנסת, אם הממשלה הנוכחית לא תמשיך בתוכנית ותשקיע משאבים, איזה עתיד יובטח לילדים האלה? אבל אי-אפשר לדעת מה נתניהו מתכנן, מתי הוא יתקפל, מתי הוא ישלם לישיבות עוד 400 מיליון שקלים, או לישראל ביתנו עוד 200 מיליון שקלים, אדוני השר. אבל, שוב אני חוזרת, הרי אי-אפשר לדעת מה עוד נתניהו מתכנן ומתי הוא יתקפל. רק אתמול הוא התקפל לישראל ביתנו, לאיווט, עם 200 מיליון שקלים למשרד העלייה והקליטה, ולפני כמה ימים הוא התקפל לש"ס עם 400 מיליון שקל לישיבות, ש"ס ואגודת ישראל,

או בקיצור, כמה עוד הוא ישלם כדי להחזיק את הממשלה המנופחת הזאת, המנופחת והכי גדולה שהיתה בתולדות מדינת ישראל. במקום להפנות, אדוני השר, תקציבים למלחמה בעוני, למשל, שזאת תוכנית חשובה מאוד, הוא מפנה את אותם כספים להישרדות פוליטית. אני רוצה להזכיר, זה לא היה לפני הרבה זמן, בערך שמונה חודשים: כותרות העיתונים זעקו, תשדירי הבחירות, גם שפורסמו: נתניהו מבטיח להוריד מסים באופן דרמטי. כך הובטח לפני הבחירות לכולנו. עוד אמרו שנתניהו מבין בכלכלה. אמרו גם שנתניהו למד מהניסיון ולא יפגע בחלשים.

רגע אחד אחרי הבחירות, חברים יקרים, המציאות מוכיחה שממשלת ישראל פתחה במלחמה כלכלית נגד מעמד הביניים והשכבות החלשות. אחרת לא אני ולא אף אחד מקרב חברי יכולים להסביר את כל הצעדים שאנחנו רואים יום אחר יום. נתניהו מעלה את המע"מ. נתניהו מנסה להעלות את המע"מ על הפירות והירקות. נתניהו מתנגד להכרה בהוצאות מס על מטפלת. נתניהו מעלה את מחירי הבנזין. נתניהו מעלה את מחירי הסיגריות. נתניהו מנסה להטיל מס בצורת. ויישר כוח, חבר הכנסת פיניאן, אתה היית אמיץ מאוד כאשר נלחמת בסוגיה הזאת מקרב הקואליציה, ויישר כוח על כל מה שעשית. כנראה אתה מבין ללבו של הציבור יותר, מול האטימות של הממשלה הנוכחית הזאת, ויישר כוח על זה.

נתניהו מעלה את מחירי הביטוח לאופנועים. וכל זה, חברי חברי הכנסת, רק בשמונה חודשים. ולכם אני אומרת שידו עוד ארוכה, והוא עוד יעלה גם את מחירי הליסינג, ועוד ועוד. והציבור שואל, לאן הכסף הולך? הציבור שואל על מה הוא משלם מס ועוד מס. ואני אומרת לכם, יש דבר אחד שנתניהו לא נוגע ולא ייגע בו, יש דבר שנתניהו שומר עליו מכל משמר, והוא על הממשלה המנופחת והבזבזנית ביותר בתולדות ישראל. 39 שרים וסגני שרים לכלום ולענייני שום דבר. הציבור משלם על הלשכות שלהם, על רכבי השרד שלהם, על המקורבים, על הג'ובים, ועל הג'ובים של המקורבי-מקורבים. על הכול משלם האזרח הקטן. ואני שואלת אותך, האם זה סדר העדיפויות, אדוני השר? האם זה מה שימנע את העוני?

חברי חברי הכנסת, כי המסקנה של כולנו, ונדמה לי שגם השר אמר אותה,

שבקרב העניים העוני רק יחמיר ויעמיק, והפער רק ילך ויגדל, ומעמד הביניים, לצערי הרב, בתקופה הנוכחית רק ילך ויישחק. מה שאנחנו רואים היום זה ראש ממשלה אדיש, אנחנו רואים היום מדיניות ממשלתית אטומה, שכל תכליתה זו הישרדות פוליטית. האם זה מה שאנחנו רוצים כאן בבית הזה? אני כבר מסיימת, אדוני היושב-ראש, אף-על-פי שניתנו לי עשר דקות כי זה על חשבון זמנה של קדימה. היום פורסם סקר של מכון "דחף", בהזמנת הפורום לציון היום למאבק בעוני. הסקר הזה מדבר על עצם העובדה שקרוב ל-50% מהישראלים חוששים, אדוני השר, חבר הכנסת עמיתי לסיעת קדימה, לא, אתה לא הוגן שאתה מפריע לי. אני רוצה שהוא יקשיב לסקר.

צריכה לסיים. לא, אני לא סיימתי. קרוב ל-50% מהישראלים חוששים שמדיניות הממשלה תוביל אותם אל מתחת לקו העוני. קרוב ל-75% מהציבור אינו מביע ביטחון במצבו הכלכלי, ומטיל את האחריות למצב העניים בישראל על הממשלה. וזה אומר עליך, אדוני שר הרווחה. רק רבע מהציבור, שזה 26%, מביע תחושת ביטחון במצב הכלכלי. רבותי, אדוני השר, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, תזכרו: הציבור לא טיפש. הוא כבר חש חוסר ביטחון כלכלי עם מדיניות הממשלה הזאת. יכול מאוד להיות שמה שיקרה בסופו של דבר הוא שנתניהו ישרוד, אבל אין לי ספק, אין לי ספק שהציבור ישלם. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת רוחמה אברהם. אני מזמין את חבר הכנסת מוחמד ברכה, בבקשה. ואחריו, חבר הכנסת ציון פיניאן.

רבותי חברי הכנסת, אדוני השר, יש ממד של צביעות בזה שיש מצעד של אנשים שמדברים על העוני ביום המאבק בעוני ולמחרת היום הם יכולים להצביע עם הממשלה על כל גזירותיה וכל

הממשלה הזו, על-פי סדר-היום שהיא קבעה כבר מהיום הראשון, היא לא ממשלה שתילחם בעוני אלא ממשלה שתבצע עינוי מסיבי לעניים. ממשלה שהתחילה את דרכה ביום השבעתה עם 30 שרים ותשעה סגני שרים, ממשלה שאחת ההחלטות הראשונות שהיא קיבלה כביכול כדי להיאבק במשבר הפיננסי הבין-לאומי, היתה להעמיד 20 מיליארד שקל לרשות הבנקים, בזמן שהיא ממאנת להקציב 200 מיליון או 300 מיליון לסל הבריאות. היא לא מוכנה להעביר כספים לרשויות המקומיות כדי לשלם משכורות. היום התוודענו לנתון המדהים והכואב, ש-46% מהעניים במדינת ישראל הם אנשים עובדים. זאת אומרת, מקום עבודה עדיין אינו ערובה לפרנסה ולחיים בכבוד. אחר כך הגיעו להמצאה של מס הבצורת. מס הבצורת אינו מס בצורת, זה רק שם למס שדרכו גונבים כסף מהאנשים. באותו יום שראש הממשלה ניאות להקפיא את המס, יצאו ידיעות שמאוששות את הכוונה של הממשלה להעלות את מחירי המים בתחילת השנה הבאה ב-40%. זאת אומרת, זה לא מס בצורת. זה מס שיצא לו שם לא טוב, אז מחליפים לו את השם וקוראים לזה בשמו האמיתי, שזה העלאת מחירי המים. יכול להיות שהעלאת מחירי המים לא תפריע לאותם אנשים שמחזיקים בגן ביתם בריכת שחייה, אבל זה יהווה מעמסה על אותם אנשים שחיים מתחת לקו העוני, אותם אנשים שחיים סמוך לקו העוני, קצת מעליו, 10 שקלים, וכמובן על אותם אנשים שחיים עמוק עמוק מתחת לקו העוני. הממשלה הזאת היא ממשלה קשוחת

והיא ממשלת ההון. את זה כבר אמרנו?

גם תשלומי ההעברה שכביכול המדינה משלמת

להעלות את רמת חייהם של האנשים שחיים מתחת לקו העוני, תשלומי ההעברה, אם שמים אותם בצד, התמונה של העוני במדינת ישראל נעשית קשה יותר ועמוקה יותר.

עושים את ההשוואה בין יהודים לערבים בעניין של נתוני העוני הכלליים, אנחנו יודעים ש-22% 23% מהאזרחים חיים מתחת לקו העוני במדינת ישראל, אבל 52% 53% בקרב הציבור הערבי חיים מתחת לקו העוני, 63% מהילדים הערבים חיים מתחת לקו העוני. אם חוזרים לתשלומי העברה, ביטוח לאומי, קצבאות ילדים וכן הלאה וכן הלאה, שיעור העוני בקרב היהודים הוא 28% ואחרי תשלומי העברה הם יורדים ל-15%,

קרוב ל-13% מהאזרחים היהודים ניצלים או עולים מעל לקו העוני, יש גם שאלה אחרת, יכול להיות ששואלים בכמה שקלים. אולי בשקלים ספורים, שזה לא משנה את מהות חייהם באופן משמעותי, אבל כשמדובר על האזרחים הערבים, ש-57.1% מהם חיים מתחת לקו העוני, אחרי תשלומי העברה זה הופך ל-50%. רק 7%. 48%. 49.4%. 49.4%. רק 7.5% עולים מעל קו העוני אחרי תשלומי ההעברה. משמעות הדבר היא, אדוני השר, לא צריך הרבה פרשנות, שהעוני הוא לא רק מספר רוחבי של כמה אנשים שחיים מתחתיו, אלא הוא גם מספר אנכי, כמה עמוק חיים מתחתיו, כמה עמוק. וגם אחרי תשלומי ההעברה זה לא מיטיב,

זה לא מעלה את האנשים מעל קו העוני. אם ניקח את האנשים שחיים סמוך לקו העוני,

ב-100 שקל מעל לקו העוני, אנחנו מגיעים לנתונים מדהימים, הסטטיסטיקה לפעמים משקרת, ואנחנו יודעים איך הסטטיסטיקה משקרת בעניין האבטלה על-ידי פליטת אנשים מרשימת המובטלים, ואז כאילו שיעור האבטלה יורד מתחת ל-10%, שזה השיעור שבו נחשב יישוב

עד לפני שנה הממשלה הקודמת יכלה לעמוד בגאווה על שהורידה את האבטלה ב-2% 2.5%. הממשלה הזאת מחזירה את שיעור האבטלה בישראל לרמה שהיתה קיימת לפני שנתיים או שלוש שנים. וגם כאן, אם עושים את הדיפרנציאציה בין יהודים לערבים,

מגיעים למסקנה, על-פי דוחות של לשכת התעסוקה, ש-40% מהמובטלים בישראל הם מיישובים ערביים ומיישובי פיתוח. ואם נלך למגמה יותר פרטנית, רבותי חברי הכנסת, לפי יישובים, אומנם שיעור האבטלה במדינת ישראל הוא 8%, אבל באום-אל-פחם, על-פי נתוני לשכת התעסוקה, זה 32% אחד מכל שלושה הוא מובטל, בסח'נין, 31%; בתמרה, 29%; בעראבה, 26%; בטייבה, 25%; בשפרעם, 23%. כאילו שזה עולם אחר, כאילו שזו מדינה אחרת. אמרתי היום בכנס לפני שהגעת,

בכנס שהיה באולם "נגב", שהעוני נעשה שחור יותר. הוא נעשה שחור יותר כי יש לו צבע שחור של ערבים, של אתיופים ושל חרדים שעוטים שחור על גופם. מצעד של נאומים ושל הטפות לא יעזור. גלגול עיניים לשמים לא יעזור. מה שיעזור זה סדר עדיפות אחר. אני יכול להאמין בכנות כוונותיו של שר הרווחה, אבל יכול להיות ששר הרווחה הוא האיש הנכון במקום הלא-נכון. בסופו של דבר הממשלה נמדדת על-פי מדיניותה כולה, ולא על-פי כוונות שר הרווחה, והמדיניות של הממשלה היא מדיניות של קפיטליזם חזירי, אטום לב לסבלם של האנשים העניים והמובטלים, ואתה יושב שם.

תודה לחבר הכנסת ברכה. אני מזמין את חבר הכנסת ציון פיניאן. אחריו יהיה חבר הכנסת דניאל בן-סימון, ואחרון הדוברים בהצעה הזאת, חבר הכנסת חיים אורון.

אני מדבר קודם על הדוברים. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, חברי חברי הכנסת, אנו מציינים היום את יום המאבק הבין-לאומי בעוני. ש"י עגנון בסיפורו "תהילה" כתב: "שלוש צרות ירדו על העולם וחסרון כיס גרוע מכולן". העוני והאי-שוויון בישראל הם מהגבוהים בקרב המדינות המפותחות. העוני הוא תופעה רב-ממדית, הפוגעת הן באיכות החיים של האדם ומשפחתו, הן בנגישותו לשירותים ציבוריים כמו חינוך,

וכן בכלכלת המדינה. זה עשור ולמעלה מזה הפכנו למדינת חגים ועמותות. בראש השנה ובחג הפסח עטים כל כלי התקשורת על העמותות המחלקות מצרכים לחגים למשפחות העניות, וכל המהדורות פותחות את החדשות בסקירת צילומים מהשטח על קרנבל חלוקת המצרכים בעמותות. מדי שנה מספר העמותות הולך וצומח ומספר העניים הולך ומתרבה. כן, למי שרוצה ולא רוצה לדעת: אנחנו מדינת עמותות. מנתוני דוח העוני לשנת 2008 שמפרסם המוסד לביטוח לאומי עולים הממדים המפלצתיים של מספר העניים במדינה. לפי הנתונים האלה, בשנת 2008 היו בישראל 420,100 משפחות עניות, שבהן חיו מיליון ו-651,300 נפשות, ומהן 783,600 ילדים עניים. זה אומר ש-23% מהמדינה עניים. על כל ארבע נפשות יש אחד עני.

לפני הישיבה צלצלתי לטבריה לראות מה קורה בטבריה, העיר שלי, ונאמר לי שם ש-30% מתושבי טבריה רשומים במחלקה לשירותים חברתיים.

מצבם של הקשישים נותר יציב, עניים כמו תמיד. מצבן של החד-הוריות הולך ומידרדר מתחת לקו העוני, וחובה עלינו לתת את הדעת בנושא. הדוח מספק לנו את תמונת מצב הפערים החברתיים התהומיים בישראל, פערים שקשה מאוד להשלים עמם, תמונה היוצרת שתי מדינות במדינה אחת. כל ממשלות ישראל לדורותיהן ניסו להילחם בתופעת העוני, ולצערי ללא הצלחה יתירה. בשל חוסר טיפול של המשרדים הממשלתיים האמונים על הנושא, העוני משתרש ונמשך לדור שני ואף לדור שלישי. כמו כן, הצעדים שננקטו בשנים האחרונות בתחום החברתי היו לעתים מנוגדים זה לזה. הגידול בעוני ובפער החברתי בישראל בדור האחרון ניכר בכל תחומי חיינו. מבקר המדינה קובע בדוח על השלטון המקומי: מאחר שהתשלומים הנגבים מההורים בבתי-הספר אינם אחידים, יש הבדלים משמעותיים ברמת סל השירותים הניתן לתלמידים בכל אחד מהם, ועקב כך גדל האי-שוויון בין בתי-הספר, דבר שאינו מתיישב עם רוח החוק. אי-קיום ההגבלות על סכומי התשלומים הנגבים מההורים בבתי-הספר מאפשר לחלק מבתי-הספר לספק שירותים ברמה גבוהה, תופעה המגדילה עוד יותר את הפערים החברתיים ומקפחת את התלמידים ממעמד חברתי-כלכלי נמוך. כל המחקרים מצביעים על כך כי בישראל הרמה החברתית-כלכלית היא הגורם המשפיע ביותר על הישגי התלמיד. עלייה של בתי-ספר ברמה חברתית-כלכלית מביאה לשיפור משמעותי בהישגי התלמיד. יחד עם זאת, באחרונה התגבשה אסטרטגיה עקבית לטיפול בפערים, וזאת באמצעות הגדרת יעדים לצמצום העוני ולהגברת התעסוקה בשכר הוגן, בפרט במגזרים בעלי שיעור תעסוקה והשכלה נמוכים. כמו כן, ננקטים צעדים לחזק את אכיפת חוקי העבודה לא רק לגבי ישראלים אלא גם לגבי העובדים הזרים. מדוח המוסד לביטוח לאומי עולה, כי הקיצוצים של השנים האחרונות בקצבאות הביטוח הלאומי פגעו ביכולתו של המוסד לצמצם את האי-שוויון והעוני. אין זו הארץ המובטחת שלה ציפינו אלפי שנים בהיותנו בגולה. אין זו ארץ זבת חלב ודבש, כפי שהבטיחו לנו, וודאי לא הארץ שבה היינו אמורים לשבת בה איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו.

זו הארץ שלנו כי אין לנו ארץ אחרת, עם הרבה תקוות וציפייה לעתיד ורוד יותר.

על הממשלה לעשות הכול לביטול אחת ולתמיד של הפער בין שתי המדינות, צפון-דרום מול מרכז הארץ. זו אחת הבעיות, ואולי הבעיה, שמביאה לפערים עצומים בשכר, בתעסוקה, בהשכלה וברמת החיים. על הממשלה לקבוע יעדים מוגדרים ולהתמיד בהם ובהפעלת הכלים הדרושים למלחמה בעוני, ולא להתפתות ולדחותם שנה אחר שנה. יחד עם זאת, אני מברך את שר העבודה והרווחה, חבר הכנסת יצחק הרצוג, שעושה הכול לביעור הנגע בכלים העומדים לרשותו. על ממשלת ישראל להכריז על המאבק בעוני כיעד לאומי ראשון במעלה, ולהקצות לכך משאבים לא מבוטלים, כי נגע העוני יכה בנו קשות ויפגע בכל אושיות קיומנו בכל התחומים בחיי היום-יום. ישראל עמדה בעשורים האחרונים בפני בעיות כלכליות קשות, והציבה לעצמה יעדים תוך מעקב צמוד אחריהם, כך בתחום האינפלציה וכך בתחום הגירעון בתקציב. כעת הגיע הזמן לעשות, ללא דחיות והשהיות, גם בתחום החברתי, ויפה שעה אחת קודם. תודה לחבר הכנסת ציון פיניאן. אני מזמין את חבר הכנסת דניאל בן-סימון. כמובן, אחרון הדוברים הוא חבר הכנסת חיים אורון, ואחר כך ישיב השר על ההצעות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, יש פה מסגרת אינטימית, וזה נראה אווירה של מועדון. נשארנו מעט אנשים, ואפשר לדבר חופשי. אני רוצה לומר משהו לרגל יום העוני הבין-לאומי. אין עדיין בישראל עוני אבסולוטי. לא מתים מרעב במדינה הזאת, עוד לא. יש פערים יוצאי דופן בין אנשים שיש להם לבין אנשים שאין להם, וזאת בצורה בלתי נסבלת. אנחנו במדינת ישראל לא יכולים להרשות לעצמנו להיות מדינה, חברה, עם פערים כאלה, כי אנחנו צפופים מדי, גרים אחד ליד השני, משרתים אחד עם השני ומתחתנים אחד עם השני. במצב הזה, אם נהיה כמו הודו, הודו ענקית, רוסיה ענקית וארצות-הברית ענקית, והיא יכולה להרשות לעצמה לפתח מדינה בתוך מדינה. אנחנו כל כך קטנים שהיכן שאתה זורק אבן היא נופלת על איזה עיר פיתוח,

מושב או קיבוץ. הכול צפוף.

המצב שאליו הגענו הוא מצב חמור ביותר. אני אומר את זה כי קיוויתי, לפי הנתונים, שלא נעבור את אמריקה ומדינות אחרות. אני רוצה לציין אירוע אחד שהיה בארצות-הברית, שהטביע אותה, הטביע את הקפיטליזם הפראי שלה,

היה הבסיס לתפיסה שקיימת היום ושגם עזרה לנשיא אובמה לעלות, וזה היה בקיץ 2005 יחד עם הסופה "קתרינה" שפשטה על ניו-אורליאנס. היא הטביעה את ניו-אורלינס והציפה את העניים במשך שלושה ימים על פני המים, ואמריקה הענקית והגדולה דמתה לרגע למדינת עולם שלישי, והיא שינתה את סדר-היום בארצות-הברית. זה אירוע יוצא דופן בעוצמה שלו. מי יכול לשכוח את תמונות הגופות שצפות, אנשים שלא היה להם כלום. נדמה לי שבאותו רגע יכולנו לראות את הרוע, את הקושי ואת הכיעור שיש בפערים האלה בין אלה שחיים וכמעט נוגעים בשמים לבין אלה שאין להם אפילו יכולת להיחלץ מסופה שמתקרבת אליהם. אצלנו דווקא, בשנים האחרונות, ככל שהקפיטליזם דעך בעולם, אצלנו הוא קיבל העצמה. אצלנו הוא נראה כמו איזו קטטה באיזה בר, כשבעצם כל אחד לוקח, אני קורא את העיתונים הכלכליים, ואין יום בלי סיפור הצלחה נוסף, אין יום בלי ספקולנט שהרוויח עוד מיליונים, ואין יום בלי מיליארדר שעשה איזה אקזיט.

כל אקזיט הוא טוב למדינה? מוציאים מפעלים מפה, זה טוב למדינה? אבל, הקנאה הזאת, התשוקה הזאת, למי שעשה עוד מיליון, עוד 10 מיליון, וכל הארץ רואה את זה, גם בני העניים, גם אלה שאין להם מה לאכול וגם אלה שיודעים שהם לא יגיעו למצב הזה. בעיני הדבר הכי חמור: כמו שהכסף עובר בירושה, גם העוני עובר כאן בירושה. יש דור שלישי שצוין כאן, וכל הדוברים ציינו אותו. על זה אין מחילה.

הדור הראשון יכול לומר: לא ידעתי את שפת המקום. נפלתי קורבן לזה שאני לא מכיר את כללי המשחק. הדור השני איכשהו הגיע. אבל, אם הדור השלישי מגיע למסקנה, אם העוני מתמסד והופך להיות, בעצם, בטון מזוין בלתי עביר, אנחנו בצרות. כי הילד הזה, שגדל בלי כלום, הנער הזה שגדל ביישוב ערבי או ביישוב דרוזי והוא רואה לידו את ההתפתחות הזאת, אני אומר לכם: אנחנו רק בני 62 63, ולא נוכל להרשות לעצמנו לסחוב אתנו את המטענים האלה של השנאה והקנאה: למה לו יש? למה לי אין? יש מדינות שהם משלימים עם זה. לדעתי, אצלנו אנשים לא ישלימו. לכן, הם נפגשים בצבא. אני לא יודע, יש השר לעניינים אסטרטגיים בארץ, וזה רק עניינים צבאיים, אבל זה עניין אסטרטגי, אדוני המשנה לראש הממשלה. העוני הוא עניין אסטרטגי. התחושה הפנימית של אדם שרוצה לתרום למדינה לעומת אדם שלא רוצה לתרום, 50% שמתגייסים בלבד הם עניין אסטרטגי. אבל השר לעניינים אסטרטגיים עוסק גם בענייני ביטחון, ואני חושב באופן אישי, אף ששר הביטחון הוא מהמפלגה שלי, שהרבה כסף הולך לביטחון. פחות מדי הולך לביטחון חברתי. יש לי בעיה קשה ביותר עם מה שאתם שופכים על ההתנחלויות ועל המאחזים. זה בא על חשבון אותם אנשים שנאנקים, ואני אומר לכם, זו תפיסה פוליטית. בסופו של דבר אני מקווה שנגיע למצב שבו העם יכריע איזו תפיסה תנצח פה, המדינה הגדולה או מדינה קטנה אבל שלמה עם עצמה.

הרבה מאוד משאבים הולכים על ביצור ביטחוני יוצא דופן. אני אומר לך, אין דיון על זה. אני שמח שבוגי יעלון יושב פה כדי לדעת שזה עניין אסטרטגי. אני אומר לך בכנות, זה עניין אסטרטגי. התחושה של עשרות אלפים, מאות אלפי צעירים שנמצאים מתחת לקו העוני, זה פוגע ברקמה החברתית של המדינה. לכן, אני אומר, אין פה תוכנית למיגור העוני. יש פה תוכנית לפתור את הבעיות עם אירן, יש תוכנית ל"חיזבאללה" לכל גוף יש פה תוכנית, חוץ מאשר למלחמה בעוני. יש לנו ממשלה קפיטליסטית. גם קודמתה היתה קפיטליסטית, וגם מפלגתי היא יחסית מפלגה קפיטליסטית.

אין פה סדר-יום חברתי, אין פה סדר-יום סוציאל דמוקרטי,

הולך מהשפה אל החוץ. אני מקווה מאוד שיום העוני הבין-לאומי יהפוך לתוכנית אסטרטגית. תוטל משימה על השר לעניינים אסטרטגיים לבוא עם תוכנית להיאבק בעוני. אפשר לפתוח יחידות יוצאות דופן שיש בצבא כדי לפתור חלק מהבעיות האלה. שמעתי ששר החינוך שולח קצינים ללמד. אני מציע לשלוח קצינים מיחידות מובחרות, אדוני המשנה לראש הממשלה, למקומות קשים, כדי להעצים אותם, כדי לתת להם תחושה שהם שייכים. הרבה מאוד אנשים מרגישים פה שהם לא שייכים, בכל האורגיה של העושר ושל ההתעשרות ושל הבזבוז הבלתי-פוסק הזה, שיוצר תחושה לא טובה למי שאין להם. הם עלולים לעשות מעשים לא טובים. חלק מהפשיעה,

חלק מהירידה לשוליים, נובעים מהתחושה שלאנשים אין מה להפסיד, וכשאין מה להפסיד קורים דברים לא טובים.

אם הוא יתמסד ונעשה חשבון נפש איך הגענו למצב הזה, איך החברה הישראלית התפתחה למה שהיא התפתחה היום, בזה דיינו. זו הסיבה שחברי ואני יזמנו את הדיון הזה, בעזרת היושב-ראש, כדי לנסות ולתקן את מה שדרוש תיקון. תודה רבה לכם. תודה לחבר הכנסת דניאל בן-סימון. אני מזמין את חבר הכנסת חיים אורון. אחריו ישיב השר. אני מזכיר לחברי הכנסת שהשאלות לשר העבודה והרווחה יהיו בסיום הדיון, שעת שאלות. אלה שרוצים לשאול, שיכינו את עצמם. בבקשה, אדוני.

היושב-ראש, אדוני השר, אדוני המשנה לראש הממשלה, שלושה דברים לא חסרים לנו: לא חסר לנו יום השנה לעוני יארצייט שאנחנו נעשה לעוני, לא חסרות לנו תוכניות ולא חסרים לנו הסברים ותיאורים למה שקורה. מי שעיניו בראשו ומי שרוצה לדעת, יודע מה קורה. השר הממונה על הנושא במדינת ישראל פתח את נאומו ואמר: יש עוני בישראל. אגב, זו אמירה, השר הרצוג, שבעבר היה סביבה מחלוקת. אתה אמרת, ואני מקבל את אמירתך: יש עוני בישראל. איזו שאלה. אוהה, איזו שאלה, אתה שותף לכמה אנשים מהממשלה שסביב השאלה הזאת יעלו פה ויכוחים מאוד גדולים,

לחזור לוויכוחים ההיסטוריים. שר האוצר, השתתפתי אתו הבוקר בפאנל בכנס שדרות. אגב, זה מסוג הפאנלים שהשר מדבר והולך. אחר כך אתה מדבר לפאנל. אגב, מזכיר ההסתדרות למד,

גם הוא מדבר והולך. בסדר, הבנתי שיש חשובים ויש חשובים פחות, ואנחנו נדבר אל הקהל. הנושא היה צמיחה ופערים חברתיים, ושר האוצר מיקד את דבריו בשני נושאים: איך מגדילים את ההשתתפות בשוק העבודה,

והעובדים הזרים כאויב של העניים, אגב, אני מסכים. אחד האויבים, נושא רביעי, חמישי, שישי בחשיבותו. ובכל זאת, אנחנו מסכמים כמה וכמה שנים של צמיחה ממוצעת, ואנחנו מצליחים לשמור על ההישג הגדול ביותר,

ברכה: אנחנו שומרים על המקום של שיא עולמי ברמת העוני. זאת אומרת, נשארים שם, כמו הלוליין על הטרפז שנשאר תקוע למעלה, הוא לא יכול לרדת. יש פה נתונים, הבוקר קיבלנו אותם ממחלקת המידע של הכנסת, יש דוח העוני, הביטוח הלאומי, מרכז טאוב, ספריות שלמות. אין ויכוח על הנתונים האלה.

כאשר מגיעים לשאלה מה עושים, אז או שיש תוכניות מאוד ארוכות טווח, או שאומרים: תשמעו, הערבים לא רוצים לעבוד. אגב, צריך להגיד כאן באופן ברור מאוד: הגברים הערבים עובדים כמו הממוצע בארץ. תרדו מהסיפור הזה. יש השתתפות נמוכה יותר בקרב הנשים הערביות, סתם אני אומר את זה כאינפורמציה, וזה קשור בכל מיני דברים, כולל בשאלה אם ניתן או לא ניתן לנסוע ממקום למקום ולאן לנסוע וכו' וכו'. כולל בבית. כולל בבית. אבל יש נתון אחד שמכיל את כל הדברים האלה יחד, חברי השרים. הנתון הזה מטעה. נשים יהודיות ונשים ערביות לא יעבדו במרחק של 50 ק"מ. זמינות מקום העבודה וזמינות התחבורה הציבורית הן הגורם המכריע, ושני הדברים האלה חסרים ביישובים הערביים. תפסיקו עם המשפטים שנודף מהם ריח של פטרנליזם. מסכים לגמרי. חברי שר העבודה והרווחה, יש נתון אחד שהוא נתון כוללני לענייננו: בקרב הארצות המפותחות, כלל המערכת הלאומית של תשלומי העברה, מסים וכלים אחרים, מעבירה 60% מהעניים מעל קו העוני. במדינת ישראל חצי, ולשם דיוק, 33%. זה כל הסיפור, השאר זה כבר פרטים. וזה גם הכללה של שנים, יש פה גרפים שמראים שנים. זה לא איזה אירוע של שנה משברית השנה. אני אסביר. אחד המבחנים, אנחנו מדברים, אם ייתנו לי שנייה, על פער כלכלי ועל פער נטו. הפער הכלכלי זה הפער שהשוק מוציא מתוך המערכת. פה אנחנו בשיא עולמי, השוק שלנו מוציא מתוך המערכת פערים חברתיים גדולים מאוד. הם מתוקנים, כי אם היינו נמצאים שם, היינו ב-50%. הם מתוקנים באופן משמעותי על-ידי תשלומי העברה, על-ידי מערכת המסים שמעבירה ומוציאה ועל-ידי שירותים חברתיים.

מכלול הכלים הללו נותנים אפקט של 60%. אצלנו, חצי, וזה כבר מכיל בתוכו את החינוך ואת הבריאות, חצי אצל יהודים. בממוצע. אני מקבל את התיקון. הממוצע הכללי הוא 33%. בואו ניקח שלוש דוגמאות קטנות,

מס הכנסה שלילי ותשלומים עבור שירותים חברתיים בעין, באה הממשלה ואמרה: מתחילים עם מס הכנסה שלילי. איזה מתחילים, איך מושכים אותו,

מי שלא יודע, מס הכנסה שלילי הוא לאנשים עובדים. אין פה ויכוח, לא הולכים לעבוד, מי שלא הולך לעבוד, המכשיר הוא לא זה, הוא מכשיר אחר. אני ראיתי טבלאות שמראות, זה נראה כמו מטריצה, כמו טרפז, איך זה עובד בארצות-הברית, ארצות-הברית הקפיטליסטית של בוש, עוד לא של אובמה, איך העקומה הולכת בארצות-הברית, הקו הישר שבו אין הבדל, אם אתה עובד או לא עובד, אתה ממשיך לקבל את הכסף כדי שתרצה להמשיך לעבוד. אחר כך יש ירידה. אצלנו שלושת הקווים האלו הם כאלה קטנים, אני לא יכול עכשיו לתת את המספרים, כי לא מתכוונים ברצינות, זה לסתום את הפה למישהו. פה כבר מדובר על אוכלוסייה עובדת. או שתי דוגמאות אחרות, ואני בכוונה בחרתי להתמקד בנושאים הללו, אדוני השר. אנחנו בשיא עולמי בעולם המערבי בתשלומים של האזרחים עבור בריאות. תשלומים של האזרחים עבור בריאות הם מרכיב בקו העוני. אם אנחנו נמצאים היום בתשלום עבור תרופות, תשלום עבור ביקור אצל רופא, אותו הדבר בחינוך. בחינוך, מה שנקרא חינוך חינם הוא לא חינם, ואז מתחילה הדיפרנציאציה שבאה מפה. אני רוצה לסכם, כי היושב-ראש התנהג אתי בנדיבות ולא גירש אותי. אני רוצה להגיד שלושה פתרונות, שכולם במחלוקת. אני רוצה לטעון שיש יותר כסף ממה שיש, לא מספיק: ישנם אותם 40 מיליארד ש"ח שהורדנו מסים באופן מטורף וחסר אחריות, עד כדי כך שה-OECD, נכון, שר העבודה והרווחה אמר: תעצרו את זה, תעצרו את זה, אבל ביבי או מישהו אחר אמר: אנחנו נמשיך להוריד מסים. למי הורדנו 40 מיליארד? אני לא רוצה לנצל את זה. הורדנו 40 מיליארד בשנים האחרונות, וזה ממשיך קדימה גם השנה. ב-1 בינואר, אדוני השר,

אתה ואני נקבל תוספת משכורת בגלל הורדת מס הכנסה, של 300, 400, 500 ש"ח.

הם חסרים במקומות אחרים. לא תוספת משכורת, תוספת נטו. תוספת נטו, בנטו זה נשאר לנו בכיס. הנושא השני, ולפחות השר בוגי יעלון בטח יחלוק עלי, אני חושב, הביטחון גדול עלינו. התשובה שלי לזה היא כפולה, אני לא רוצה להכחיש: גם סוף-סוף לכל השדים והרוחות תלכו למסלול של שלום, וגם אי-אפשר תקציב ביטחון בשיעורים הללו. מה שקרה לפני שבוע, 1.5 מיליארד ש"ח שלקחו ממנו והעבירו לברק, זו שערורייה. הדבר השלישי,

תגדילו את גג ההוצאה. תגדילו את גג ההוצאה. גם על-ידי שני המהלכים האלה וגם על-ידי מיסוי. במסים ישירים אנחנו הכי נמוכים בכל ארצות העולם, בואו נתיישר אתן. עד כדי כך שאולי נשקול גם, נניח, אדוני השר לעניינים חברתיים, מס עיזבון. כי התהליך של ריכוז ההון שמתרחש במדינה הזו הוא אפילו יותר חמור. כל הנתונים הללו הם נתונים בלי ההון, הם רק על שכר. ריכוז ההון ייצור פערים עוד הרבה יותר גדולים. האמריקנים עושים מס עיזבון כזה או אחר, האירופים עושים מס עיזבון. אצלנו, כשמישהו אומר "מס עיזבון", במקרה הטוב אומרים שהוא סוציאליסט מטורף. במקרה הרע שולחים אותו לאשפוז. אל תשלחו אותי לאשפוז, אני גאה בהיותי סוציאליסט. אם לא נעשה את שלושת המהלכים הללו ונוספים להם, שלא דיברתי עליהם פה, נקיים בעוד שנה יארצייט לעוני ובעוד שנה יארצייט לעוני, והסוף יהיה שכל העקומות הללו ילכו לאותו כיוון. תודה לחבר הכנסת חיים אורון על הדברים המנומקים והמלומדים, נתתי לך שתי דקות יותר. אני מזמין את השר יצחק הרצוג להשיב לכל המציעים. לאחר מכן יהיו לנו שאלות לשר, לאלו שרוצים להירשם. אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, את דברי בנושא פירטתי בהרחבה בפתיחת הדיון של היום החשוב הזה, ולכן אין טעם שאשוב על הכול. אני רק אתייחס בקצרה לדברים שנאמרו כאן. ראשית כול, אני חושב שדי מוסכם על כולנו, על כך אין מחלוקת, שאיפה שניתן לעודד את התעסוקה ותנאי השכר ההולמים כמפתח להתמודדות ם הסוגיה, יש לתת לכך עדיפות. היום בפירוש ישנם תקציבים משמעותיים מאוד, במיוחד במשרד התמ"ת, למטרה הזו, ואני חושב שהמיקוד שלהם והוצאתם מהכוח אל הפועל הם הדבר הכי חשוב בכל מה שקשור למכלול של עידוד התעסוקה. כמו גם, לדעתי, הרחבת תוכנית "אורות לתעסוקה" והרחבת מס הכנסה שלילי על פני כל הארץ. דהיינו החיבור בין התעסוקה לבין הגדלת ההכנסה ויצירת הכנסה. דבר שני, אני חושב שחשוב לומר שדבריו של חבר הכנסת אורון לגבי משקלם של תשלומי ההעברה בהוצאת משפחות ויחידים ממעגל העוני,

לפי הנתונים שבידי מדובר ב-50% פחות ממה שמקובל במדינות ה-OECD,

הפער הוא ברור: תשלומי ההעברה ורשת הביטחון הסוציאלית במדינות ה-OECD בממוצע מוציאים לפחות 50% יותר אזרחים ממעגל העוני מאשר בארץ. כאן עולה גם שאלה של התמקדות בתשלומי ההעברה, המיקוד שלהם והאפקטיביות שלהם, וזה נושא לדיון ענק, שאנחנו מקיימים כרגע בביטוח הלאומי, בקשר לאזרחים הערבים, זה 80%. רשמתי את ההערה. אני לא יודע אם זה נכון, אבל אני מוכן לסמוך על דבריך. אלה נתונים של לשכת התעסוקה. אני לא מכיר. הצגתי את דוח העוני של הביטוח הלאומי ולא מוכר לי הנתון הזה, אבל ודאי שאני מתייחס אליו בכבוד, הוא גם עושה שכל בהתחשב בעובדה, כמו שאמרת, שפערי העוני במגזר הערבי הם הרבה יותר גדולים, אין ספק. כבר דיברנו על שתי קבוצות האוכלוסייה שמחייבות תשומת לב יתירה ומיוחדת בכל מה שקשור בעידוד והשתלבות. לומר לך את האמת, בדיון ב-OECD שבו השתתפנו זה היה הנושא המרכזי. זה אתגר לאומי ממדרגה ראשונה, זו גם המהפכה הכי גדולה מבחינה חברתית. זה לפתוח את ערוצי התעסוקה לשתי הקבוצות הללו, ולעודד אותן ולתמרץ אותן בכל דרך, גם מעסיקים וגם עובדים. לכן ההערה של חבר הכנסת אורון היא נכונה מאוד. היא מתקשרת להערתי בפתיחה: צריך לחשוב על כלי מדידה נוספים במבחן האולטימטיבי של פרמטרים כלכליים, ולא רק להתבסס על תמ"ג ותל"ג, מכיוון שכמו שקבע הדוח של שטיגליץ, סן ופיטוסי, ההתמקדות בתמ"ג ותל"ג היא לטובת מעטים על חשבון רבים, ואנחנו מדברים על הצורך לעודד ולחזק ולהעצים רבים, ולא רק את המעטים. זה בדיוק המפתח להתמודדות עם הסוגיה כולה. ההערה האחרונה נוגעת לעוני הבין-דורי. אני חושב שאנחנו נמנעים מלעסוק בכך ואנחנו נתקלים במשפחות דור שני ושלישי לעוני,

התרגלו, ב. לא רוצות או לא מסוגלות לצאת מהמעגל המכושף הזה. אני חושב שזה אתגר עצום לחשוב איך בונים את ההון. בעצם הוזכר כאן הצורך לבנות כאן הון בסיסי, לאפשר לצבור ולהעביר אותו מדור לדור, או על-ידי חיסכון ותוכניות חיסכון שקשורות לכלים שאנחנו נותנים לאזרחים, ותוכניות נוספות כדי לעודד את היכולת לחסוך במשהו ולמנוע את השקיעה של הדור הבא במעגל העוני. חינוך. שני דברים שאנחנו מתמקדים בהם במיוחד, הדבר הראשון, כפי שהזכרת, החינוך. כאן זה מתחבר לתוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, שהיא מהפכה חברתית עצומה, שבה מדובר בכסף טרי, הרבה מאוד כסף, כ-1 מיליארד ש"ח בחמש שנים, שאנחנו מוציאים יחד עם חמישה משרדי ממשלה. מאתרים כל ילד וילדה בסיכון הרלוונטיים לתוכנית ונותנים להם מסלול לאופק הרבה יותר טוב. מדובר בכסף טרי, שדרך אגב, הולך במיוחד לרשויות החלשות: 30% ומשהו הולך למגזר הערבי, 15% למגזר החרדי ועוד כ-15% לערים קולטות עלייה, יישובים קולטי עלייה. זו מהפכה עצומה, שכבר יצאה אל הפועל בספטמבר, ואני חושב שזה עוד אחד מהכלים שבהם אנחנו מתמקדים כדי לתת עתיד טוב יותר, בוודאי לילדים שסובלים כל כך הרבה מהעוני. אני מודה לכם מאוד על תשומת הלב, ואני מציע, אם תרצו, מיצינו את הדיון, ואם בכל זאת תרצו, להעביר את זה לדיון בוועדת הכספים או בוועדת העבודה והרווחה. אני משאיר את זה לשיקול דעת. אדוני השר, מכיוון שדיברנו על ציון יום המאבק בעוני וזה לא הצעות לסדר, בנושא הזה תם הדיון. חברי חברי הכנסת, הודעה למזכיר הכנסת. אחר כך שעת שאלות לשר, ויהיו בהמשך גם לשרים נוספים, זה נוהל חדש. אני אתייחס לזה אחרי הודעת המזכיר. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת,

מטעם הממשלה: הצעת חוק למניעת מפגעי אסבסט, התש"ע 2009. לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק בתי-הדין הדתיים (תיקוני חקיקה) (הרכב ועדת מינויים), התש"ע 2009, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. מסקנות ועדת הפנים והגנת הסביבה בעקבות דיון מהיר בנושא: יתושים נגועים בנגיף קדחת הנילוס המערבי ביישוב טורען, הצעתו של חבר הכנסת חנא סוייד. מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון דיון מהיר בנושא: המשבר הכספי של הרשויות המקומיות שעברו פירוק בהתאם לחוק, הצעתו של חבר הכנסת מגלי והבה.

תודה לסגן מזכיר הכנסת.

מתחילים בנוהל החדש של שעת שאלות לשרים בממשלת ישראל. ראשון המשיבים בשעת שאלות יהיה השר הרצוג. ישנם חברי כנסת שהגישו מראש שאלות לשר, ואנחנו נלך לפי הסדר הזה. אלה שנמצאים אתנו באולם ורוצים להירשם לשאלות, בבקשה. הנוהל הוא כדלקמן: לכל שואל יש דקה ממיקרופון צד ולשר יש שתי דקות להשיב. אני לא אקפיד על המילימטר, כי הכוונה היא לתת לכל אחד מהשואלים ולשר את האפשרות להשיב. חברת הכנסת יחימוביץ, את השואלת הראשונה.

כאן הרבה חברי כנסת, אני אתחשב בכך, וכל אחד יקבל את השאלה שלו ואת התשובה שלו. חברת הכנסת שלי יחימוביץ,

אדוני השר, ביום 12 במאי 2009 קיבלה הממשלה החלטה בדבר הארכת התקופה המרבית לדמי אבטלה, החלטה מס' 185. על-פי ההחלטה הזאת, על שר הרווחה והשירותים החברתיים להתקין, בהסכמת שר האוצר, תקנות לחוק הביטוח הלאומי , התשנ"ה 1995, להלן: חוק הביטוח הלאומי, ולפיהן תינתן תוספת של עד 30 ימים לתקופה המרבית לדמי אבטלה בשנים 2009 ו-2010. עד כה לא הותקנו התקנות ועשרות אלפי המובטלים כבר איבדו את זכאותם לחודש נוסף של דמי אבטלה. שאלתי היא: מדוע לא הותקנו עד כה התקנות? מתי בכוונתך להתקין אותן? האם המובטלים שהיו זכאים לדמי אבטלה אחרי קבלת החלטת הממשלה, אך איבדו את זכאותם בטרם התקנת התקנות, יקבלו את דמי האבטלה עבור חודש זה רטרואקטיבית?

אדוני השר, בבקשה.

אכן החלטת הממשלה קבעה כפי שפירטת. על-פי החלטת הממשלה, בטרם התקנת התקנות ידווחו שר האוצר ושר הרווחה והשירותים החברתיים לממשלה על המסגרת התקציבית שסוכמה ביניהם למימוש החלטה זו. לאחר שתקציב המדינה עבר ומאז שעבר קיימנו התדיינות גם עם האוצר, גם עם הביטוח הלאומי וגם עם ההסתדרות. ואכן, בשבוע שעבר, בדיון שסוכם בינינו לבין אגף תקציבים ובהשתתפות יושב-ראש ההסתדרות עופר עיני, סוכם המתווה הסופי לתקנות.

בימים הקרובים אנחנו נאשר את נוסח התקנות בוועדה הרלוונטית של מועצת הביטוח הלאומי, נביא אותן לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת לאישור ובכך נפתור את הבעיה. מה לגבי שאלתי בדבר, אני לא יודע. אני אבדוק את זה ואשיב לך. בעצם בסוף אנחנו מתייחסים לגל אבטלה, צריך לזכור שהיום הרבה מאוד מובטלים מקבלים יותר מחצי שנה או חצי שנה דמי אבטלה ולכן לא סברנו שיש בעיה מהותית בנושא הזה, אבל אני אבדוק את זה. תודה. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, יש לך שאלה נוספת?

השר, בשנת 2000 מינה שר העבודה והרווחה ועדה ציבורית בראשותו של פרופסור אור-נוי, כדי לבדוק את הקריטריונים למתן גמלת ילד נכה. הוועדה מצאה שהמתכונת החוקית הקיימת באשר למתן גמלת ילד נכה יוצרת מצב שבו אלפי ילדים עם נכויות קשות נשארים בלא גמלה, למשל פעוטות שסובלים משיתוק מלא של שתי הגפיים, ילדים עם פיגור בינוני וכן הלאה. לפני כשנתיים הטלת אתה, אדוני השר, על המוסד לביטוח לאומי לשנות את נוסח התקנות שעל-פיהן נקבעת זכאות לגמלת ילד נכה. בעקבות כך אישרה מועצת הביטוח הלאומי ב-30 באוגוסט 2007 הצעה לרפורמה בתנאי הזכאות לגמלת ילד נכה עבור ילדים בטווח הגילים 0 18. משרד הרווחה התכוון להביא את נוסח התקנות לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אבל הנושא הזה לא עלה לדיון בוועדה. שאלתי היא: מדוע לא הוגשו התקנות שנוסחו על-ידי המוסד לביטוח לאומי לדיון בוועדת העבודה? מתי שר הרווחה,

מתכוון להגיש את התקנות לדיון בוועדה? במידה שיש בעיות המונעות את הגשת התקנות לדיון בוועדה, כיצד אתה מתכוון לפעול כדי לקדם את הנושא? אני רק אציין שהשאלה שלי זהה לשאילתא שהגשנו בעניין זה, ולצערי עדיין לא קיבלנו תשובה על השאילתא. לא קיבלתי את השאילתא, אבל אני עונה לגברתי, שכרגיל שואלת שאלות מצוינות. ברוך השם, לאחר עשר שנות סבל נורא של משפחות, הצלחתי בשבוע שעבר להבקיע את החומה ולהגיע להסכמה עם האוצר על התקנת התקנות, על תקצובן. מדובר בכ-60 מיליון שקל רק בשלב ראשון, ואחרי זה זה הולך וגדל. מדובר בתקנות שיפתרו את הבעיה לאלפי ילדים, כפי שפירטת. בפעם שעברה התקנות נבלמו על-ידי שר האוצר דאז רוני בר-און, שפשוט בלם אותן בכל דרך אפשרית, כדי שלא אביא לוועדה. אני שמח שעכשיו הגענו להבנה גם עם האוצר, גם בברכתו של יושב-ראש ההסתדרות עיני, גם עם הנהלת הביטוח הלאומי, גם תקצוב של משרד הרווחה שמתקצב את הפעילות במעונות היום השיקומיים. זאת בשורה אדירה, ובעזרת השם אני מקווה להביא את התקנות בימים הקרובים בד בבד עם אותן תקנות של האבטלה, כדי לגמור את כל החבילה הזאת. מבחינתי זו בשורה אדירה, ותודה לך על שאלתך, שכן היא מתפרצת לדלת פתוחה. אומנם דיווחתי על כך לציבור, אבל כמו שאת מבינה,

בצוק העתים, סדר-היום הציבורי מתעלם מדברים שהם כל כך חשובים. אני אציין עוד ואומר רק הערה אחת: היתה עתירה לבג"ץ של משפחות של ילדים אוטיסטים, של אלו"ט. העתירה הזאת נסחבה הרבה מאוד שנים. היה צו ביניים שהורה לשלם את הקצבה בינתיים. בהנחייתי מונתה ועדה שגישרה, ועדת פרופסור שטיינברג, ואף ילדים אלה, כל הילדים האוטיסטים שנכללים בעתירה, מקבלים גם הם את הקצבה הזאת.

חברת הכנסת יחימוביץ תמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה. אני מזמין את חבר הכנסת אברהים צרצור, בבקשה, יש לך שאלה. אחריו, חבר הכנסת ברכה. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, שיטת חלוקת תקציבי משרד הרווחה, המותנים בהשתתפות הרשויות בשיעור אחיד, שנקראת "מצ'ינג", בהתעלם מהרמה הסוציו-אקונומית, יוצרת משום היטל רגרסיבי המגדיל פערים. שאלתי היא: האם כבוד השר מתכוון לבטל את שיטת ה"מצ'ינג" כדי להבטיח הענקת שירותים באופן תדיר, היות ששיטת ה"מצ'ינג" היא אחד החסמים שמונעים מרשות מקומית להגיש את מעט השירותים החברתיים הנדרשים לאוכלוסייה שמוגדרת כאוכלוסייה חלשה.

ראשית כול, אני מודע מאוד לבעיות שבשיטת ה"מצ'ינג", אבל אני אומר שאני לא רוצה להבטיח הבטחות סרק. אנחנו בוחנים בכל מה שקשור לרשויות 1 4 שינוי של שיטת ה"מצ'ינג",

גם המרכז לשלטון מקומי וגם האוצר.

בגלל המדיניות שלי, שרוצה לסגור פערים, הרי אני אומר שבכל מה שקשור בנושאים שהם לא בתחום הליבה של השירותים או בנושאים חדשים, עשינו את זה בפועל. לדוגמה, בתקצוב של ועדות החלטה, לדוגמה, בתקצוב של מיגון, לדוגמה, בתקצוב של מחשוב רשויות, והעיקר, בתוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, שכמו שאמרתי היא מהפכה חברתית אדירה, אנחנו נותנים את התקצוב ללא "מצ'ינג", וכבר אמרתי שעיקר התקצוב הולך לרשויות עניות. המגזר הערבי מקבל 32% או 33% מהתקצוב של התוכנית הלאומית ללא "מצ'ינג". מהבחינה הזאת עשינו מהלכים מאוד יפים, כל מה שלא נוגע לליבה עצמה של ה-25%. אני גם חושב שפילוסופית, רשויות צריכות לממן 25%, לפחות,

הן צריכות לתת שירותים לקהילה בתחום הרווחה. זה המינימום המתבקש,

אני מודע למצבן של הרשויות ואני מדבר עם חשבים מלווים. אני גם אומר משהו על תעדוף רשויות ערביות, שזה בכל זאת בשורה, וחשוב לי שהמליאה תדע. משרדי, וזאת מדיניותי, צמצם השנה משמעותית את הפער בין המגזרים על-ידי תוספת תקנים למגזר הערבי. הוספנו 108 תקנים, ומחצית מתוספת התקנים שניתנה, כולה 108 תקנים, למגזר הערבי. סגרנו את כל הפערים של כוח-האדם מול המגזר היהודי בלשכות הרווחה. ולכן, אני רק אומר שיש עדיין רשויות שיש להן יותר ומממנות יותר, אבל במימון הבסיסי, בוודאי בסוגיית כוח-האדם, סגרנו את הפער. אנחנו נמשיך בכל דרך לסגור פערים עם המגזר הערבי, כל עוד אני יכול לתת ולשנות ולתקן, בכל הסעיפים הרלוונטיים. תודה רבה. שאלה נוספת, חבר הכנסת צרצור, בבקשה. חבר הכנסת עזרא, אני יודע שאתה רוצה לשאול שאלה, לא, אין לו שאלה נוספת.

אם זה באחד מהעניינים האלה, תצביע, אני אתן לך לשאול במסגרת, כדי שלא לעכב את השר אחרי זה יתר על המידה.

שאלות נוספות, אבל אם באותו עניין אתה רוצה לשאול, אז תגיד לי מתי,

לגבי שאלתי השנייה, הקשורה בנושא התקנים, כבוד השר, עניתי,

עניתי, השבתי. גם בקטע הזה אני מוותר. תודה רבה לך. אכן, עניתי והשבתי. אני רק נתתי לך את האפשרות. אני עכשיו לומד את הפרוצדורה החדשה, אני רוצה לראות איך אנחנו יכולים לשפר אותה. אנחנו עוברים לשאלה שהגיש חבר הכנסת מוחמד ברכה.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, הנושא של בניין חדש למוסד הביטוח הלאומי בעיר שפרעם עדיין לא נפתר, ואנחנו כבר שלוש שנים, אם לא יותר, עוקבים אחרי העניין אתך. מאז פורסמו, נדמה לי, שלושה או ארבעה מכרזים. פעם זה נפל בטעות, פעם בגלל חוסר דיוק, ועכשיו אומרים שהמחירים אינם מתאימים, והסבל של האנשים נמשך. זה מצב שאי-אפשר להרשות אותו.

אתה בסופו של דבר השר הממונה על ביצוע הדברים והוצאתם לפועל. אתה לא יכול בכל חודשיים-שלושה, בכל שישה חודשים, לבוא עם סיבה אחרת. כביכול, יש החלטה להעתיק את המוסד לביטוח לאומי למקום אחר, אבל שום דבר לא קורה, והשאלה היא אם השר יש לו בשורה היום ואם יש פתרון לבעיה. הסוגיה השנייה שלחנו דוח מפורט לכבודו לפני כמה חודשים על התנהלותו של מנהל סניף הביטוח הלאומי בנצרת, ואני באמת לא רוצה כאן לפרט, כי יש הרבה דברים שהם זה גם לא ראוי לפרט במליאה.

אדוני תמיד יכול לשאול שאלה ולקבל תשובה בכתב. לא, שלחנו מכתב כבר לפני כמה חודשים.

האם נעשה משהו בנדון?

יש שם מצב נפיץ והוא בלתי מתקבל על הדעת. השר הבין את השאלה היטב, חבר הכנסת ברכה. אתה תוכל להוסיף אחרי זה.

המוסד לביטוח לאומי מודע היטב לבעייתיות הכרוכה במבנה הנוכחי המשמש את סניף-המשנה בשפרעם. אני עדכנתי את חבר הכנסת ברכה ועמיתיו לא פעם. המוסד פרסם כמה מכרזים במטרה לאתר מבנה מתאים וראוי. למרבה הצער, מכרזים אלו לא הניבו תוצאות חיוביות. באחרון שבהם, המחיר שהציעו כל מיני גורמים בשפרעם, מחיר הקרקע, עלה מעל ומעבר למחיר בלב תל-אביב. זה הראה לנו שמישהו חושב לעשות סיבוב על הגב של כספי ציבור. לאחרונה פרסם המוסד מכרז חדש לשכירות מבנה בשפרעם, והוכנסו בו שינויים מהותיים על מנת להרחיב את רשת מגישי ההצעות ואת פוטנציאל מגישי ההצעות. למכרז אכן הוגשו סוף-סוף כמה הצעות המצויות בימים אלה בתהליך בדיקה ובחינה, ואני תקווה וכולנו תקווה שהפעם יעלה בידי המוסד לשכור מבנה ראוי לטובת אוכלוסיית המבוטחים באזור. הערתך לגבי סניף נצרת, הנושא מוכר ומטופל על-ידי מנכ"לית המוסד לביטוח לאומי והנהלת המוסד לביטוח הלאומי,

שלא נכון שאני אפרט יותר.

חבר הכנסת ברכה. ימצאו שם מבנים מתאימים בשפרעם? יש הצעות, ועכשיו בודקים את זה. זה עניין של נדל"ן. זה נמשך שנים,

אין מחלוקת,

אז אני אציע לך הצעה אופרטיבית.

אזרחים טובים, פרנסי העיר, שהציעו הצעות, היו צריכים להציע במחיר נורמלי, ולא במחיר,

אני לא רוצה, יש לאדוני הצעה. נדמה לי שהשאלה הזאת עלתה כבר בכנסת השש-עשרה. אף-על-פי שהמכרז כבר מתנהל, אז חבל שננהל אותו כרגע. לא רוצה להתנגח.

שלא יצא מצב, זה המכרז,

הפעם יש להם יותר יכולת משפטית, בגלל שנפלו הקודמות.

אני מציע עוד הצעה כדי לקדם את העניין. תייפה את כוחו של מישהו, או שהמוסד לביטוח לאומי ייפה את כוחו של מישהו, אחד האחראים, שיבוא לשפרעם, ונשב עם ראש העיר, אני והנציג של הביטוח הלאומי וראש העיר, ואנחנו נמצא דרך לקדם את המכרז וגם לעזור במציאת מקום. לעשות את זה, זאת אומרת לא להשאיר כאילו, פעם אני מגלגל את הכדור אליך, אתה מגלגל את הכדור אלי והולך לראש העיר,

אנחנו מוכנים לשתף פעולה, והאנשים סובלים.

חבר הכנסת ברכה, כרגע אמרתי שהוגשו כמה הצעות והן נמצאות בתהליך בדיקה ובחינה, ואני חושב שלא טוב שאנחנו עכשיו נקלקל באמירות כאלה ואחרות תהליך שאולי יכול להסתיים בטוב. אם לא יסתיים בטוב, אני רשמתי את הערתך, נעקוב. ואני אבקש ממנכ"לית המוסד לביטוח לאומי לדבר אתך ולהיפגש אתך.

נעקוב, נעקוב. נעשה מעקב, יש פרוטוקול של הכנסת. השר נותן תשובה.

מה הנושא הבא?

אנחנו עוברים לשאלותיו של חבר הכנסת נפאע. בבקשה, אדוני. תודה, כבודו. כבוד השר, אני אומנם שמעתי בתשובה על השאלה השנייה של חבר הכנסת צרצור, שכביכול הפער בתקנים נסגר. אני לא יודע אם זה מייתר את השאלה, אבל על-פי הנתונים שבידי, שהם של פורום מנהלי מחלקות הרווחה, הנתונים הם אחרים. כפי שנרשם בשאלה, על-פי נתוני פורום ראשי אגפי הרווחה במועצות הערביות, עובד סוציאלי ערבי מטפל בחודש בממוצע ב-300 350 תיקים, לעומת ממוצע של 180 אצל היהודים. קיים חוסר של 200 משרות תקנים במגזר הערבי, והשאלה היא: האם נתונים אלה ידועים לכבודו, ומה בכוונתכם לעשות בנדון? אני חושב שהשאלה מקבלת משנה תוקף לנוכח עוד נתון שנמסר באותו דוח של הפורום, שתקציב הרווחה לרשויות המקומיות הערביות הוא 8% מכלל תקציב המשרד, אף-על-פי שהאחוז שלנו, זה לא נכון. פשוט לא נכון.

אני מצטט, אתה יודע, אני אמור לפגוש את הפורום. אף-על-פי שהפורום,

בתחילת, אם אדוני רוצה, אני מוכן לעשות לכל חברי הכנסת שמתעניינים, במיוחד חברי הכנסת הערבים, מצגת מיוחדת על מה שהמשרד עשה השנה במגזר הערבי. אני יודע גם איך פורום מנהלי המחלקות הערביות, כמה הם משבחים,

ואני אתן לך דוגמה הכי טובה, שבדוח של מרכז "מוסאוא" על השלטון, בפעם הראשונה לא היה על הרווחה. וכששאלתי את ג'עפר, הוא אמר: טוב, מותר גם להגיד מילת תודה. לא שהכול בסדר, אבל עשינו מהפכה אדירה, ועוד ידנו נטויה, ואני מוכן להציג לך את כל החבילה, כולל דברים שהם רק למגזר הערבי, כלים שלא היה לאף אחד עד היום. לכן, הנתון הזה בכלל לא מוכר לי, אני לא יודע אם הוא נכון. עומס יש על כולם. זה נכון שיש מצוקה במגזר הערבי, אבל שם סגרתי,

את הפערים מבחינת הנוסחה, שמחייבת את כולם, ועכשיו תפקידנו להוסיף. אימצתי עקרונות של דוח רפורמה בלשכות הרווחה ואנחנו עכשיו בתהליך, נביא לכנסת גם חוק שירותי רווחה שיתמודד גם עם הסוגיה הזאת וייצור שוויוניות בין כולם. אילו כבודו לא היה קוטע אותי, אני בדיוק עמדתי להגיד.

לא, לא, זה בסדר גמור. עמדתי להגיד שהפורום כתב כך בתחילת הדוח הזה: ללא כל ספק בשנתיים האחרונות משרד הרווחה ניסה להתייחס לבעיות של החברה הערבית בצורה חיובית, והיתה היענות לחלק מהבעיות שלנו, והבנה למצוקות של החברה.

אגב, משבחים את המשרד על פועלו, תודה רבה. אבל בכל אופן, אני אשמח מאוד, אני פוגש את הפורום באמצע דצמבר באירוע שלהם בנצרת, ואנחנו נלבן גם את הנתונים האלה. אני הייתי שמח,

אם באמת תזמין אותנו, בתור חברי ועדת הרווחה של הכנסת. אני מציע שאדוני, פשוט בשביל לתזכר אותי, ישלח לי פקס באיזה פורום אתה רוצה, אני בא עם המנכ"ל שלי ונשב עם כולכם, נציג לכם את הכול, באיזו ועדה שאתה רוצה,

תודה, כבודו.

שאלתו של חבר הכנסת בן-ארי, אתה רוצה לשאול? חבר הכנסת בן-ארי אומנם שאל בנושא הבצורת, לא, בעניין הנחה בארנונה. נכון, גם הנחה בארנונה. בבקשה, חבר הכנסת בן-ארי, זכותך, זכות השאלה.

חלק אחד מהשאלה התייתר כי הממשלה חזרה בה, ואתייחס רק לחלק הראשון של השאלה, שזה בקשר להנחה למוסדות סיעודיים בארנונה. זו השאלה שנשאל השר ואשמח לשמוע את טענתו. התשובה היא מאוד פשוטה, שהמוסדות הסיעודיים שלגביהם שאלת נמצאים ברישוי ובפיקוח של משרד הבריאות, ולכן השאלה צריכה להיות מופנית אליו. יש מעונות לזקנים, תשושים ועצמאים שהם באחריותנו, ומתן הטבות והנחות מוסדר בחקיקה, וזה בסמכות משרד הפנים. כבר שנה יושבת על המדוכה ועדה בראשותו,

ודאי. כל נושא מוסדות ציבור ופטור שלהם מארנונה. תגיש הצעת חוק.

אבל אני אומר שוועדה בראשותו של עורך-דין רואה-חשבון אהוד ברזילי יושבת על המדוכה כבר שנה, שנה ורבע, כדי להציע מבנה חדש לכל סוגיית הארנונה והיחס לפטור מוסדות ציבור. אני חושב שעדיף שתקיים דיון בוועדת הפנים של הכנסת, לקבל סטטוס לגבי עבודת הוועדה הזאת, כי בממשלה, בוועדת שרים לחקיקה, מחכים להמלצות הוועדה הזאת. חבר הכנסת בן-ארי, יש לאדוני שאלה נוספת?

חבר הכנסת מולה, באותו עניין,

כל מי מהחברים שלא שאל בשאלות הראשיות אבל יש לו שאלה שנלווית לשאלה העיקרית, אני נותן לו לדבר. אדוני השר, אדוני היושב-ראש, השאלה קשורה לשאלה ראשית. לפני שבוע התקיים דיון בוועדת פניות הציבור. כזכור, לפני שנתיים הממשלה החליטה לסייע למשפחות מעל גיל 80, לקשישים שרכשו דירות, בבעיית המשכנתאות. בסופו של דבר, הבעיה לא נפתרה מאחר שהביטוח הלאומי סירב להעביר את הנתונים האישיים של אנשים במשך תקופה ארוכה, אני מצטער, אני לא יודע על מה מדובר, אני לא מכיר דבר כזה בכלל. אני לא מכיר מצב שבו מעל גיל 80 אפשר לקבל דירה בהנחה. אם אני אשלים את השאלה, אולי אדוני השר יוכל, השאלה שלי כזאת: האם הביטוח הלאומי, כגוף, הוא סוברני לסרב לתת נתונים למשרד ממשלתי אחר? אדוני היקר, אין לי מושג על מה אתה מדבר. זו הפעם הראשונה שאני שומע שיש בעיה מהסוג הזה בכלל. היתה נציגה של הביטוח הלאומי בוועדה, כי עלו שם נושאים מנושאים שונים, כולל המוקד הטלפוני ודברים אחרים. אני לא יודע על איזושהי בעיה ואני לא יודע אם שאלתם שם את נציגת הביטוח הלאומי. אנחנו שאלנו ולא קיבלנו תשובה ברורה. כי אני לא יודע אם יש דבר כזה. מי אמר לכם שביטוח לאומי לא נתן נתון ועל מה, משרד השיכון, הבנקים? התשובה היא משרד השיכון. אז יפה. אם אני יכול לקבל פנייה מסודרת, אבדוק את זה. תפנה אל השר ותקבל תשובה מסודרת. אני ואתה ישבנו בוועדת הכספים שבה דיבר מס הכנסה על איחוד הגבייה. איחוד הגבייה לא מתבצע במדינת ישראל, משום שיש עדיין מחלוקת, יש עצמאות לביטוח הלאומי, אנחנו רוצים לשמור על עצמאותו. זאת שאלה עקרונית, אבל בהחלט השאלה שלך היא מערכתית. בוודאי, אם אפשר לעזור לקשישים לרכוש דירות, אני הראשון שאעשה זאת בשמחה. הוא אמר שבגלל זה המוסד לביטוח לאומי צריך לספק נתונים והוא לא סיפק. אני לא יודע על זה כלום, נשמח לבדוק. אנחנו ממשיכים. אנחנו סיימנו עם חבר הכנסת בן-ארי, ואנחנו עוברים לחבר הכנסת אליעזר מוזס,

גם אתה יכול לשאול את השר בעניין המוסדות הציבוריים, אבל יש לך השאילתא שלך. אני קודם אולי אתחבר, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, לתשובה שהשר אמר בעניין ועדת-ברזילי. אני רוצה להסביר עד כמה האבסורד גדול. בבית-אבות של ארבע קומות, שתי קומות שייכות למשרד הבריאות כי הם חוסים סיעודיים, אדוני השר, ומכיוון שזה מעמד של בית-חולים אז יש פטור מארנונה, על שתי הקומות הנוספות, ששייכות לחוסים של משרד הרווחה, חייבים לשלם. תשאל אותי למה, זה אותו בניין, אותו מבנה. אז על שתי קומות של חולים סיעודיים משלמים ארנונה ועל שתי קומות לא משלמים. בני בגין ואני גרים באותו בית, אבל יש משפחת בגין ויש משפחת ריבלין. חבר הכנסת מוזס, בוא נגיע לשאלה. אני רק רציתי להעלות את האבסורד. השאלה שלי היא: מה הם התבחינים והקריטריונים לתקצוב תלמידים בפנימיות, חוסים בפנימיות, ומה הוא גובה ההשתתפות של משרד הרווחה בפנימיות של המגזר הכללי מול הפנימיות של המגזר החרדי, והאם יש הבדל בהשתתפות הזאת? ההחלטה על השמות חוץ-ביתיות של ילדים מתקבלת במסגרת ועדת תכנון וטיפול במחלקה לשירותים חברתיים. לכל מחלקה יש מכסות סידור חוץ-ביתי שנקבעות בהתאם לאחוז הילדים ברשות והשתייכותה לאשכול סוציו-אקונומי, בהתאם לקביעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. התשלום לפנימייה נעשה על-ידי המשרד פר ילד, על בסיס תעריף מאושר לפנימייה, באמצעות ועדת התעריפים של המשרד. התעריפים הם אחידים לפי מקבצים של מוסדות. המשרד איננו מסווג את תעריפי הפנימיות לפי סקטורים אלא לפי מאפייני הפנימייה, אופי האוכלוסייה המיועדת וסל השירותים שנקבע לה. לשירות לילד ולנוער פנימיות חינוכיות, שיקומיות, טיפוליות ופוסט-אשפוזיות בכל הסקטורים: המגזר החרדי, הממלכתי-דתי, הערבי, הכללי, והתקצוב,

משתנה בהתאם לאופי המסגרת ולא להשתייכותה המגזרית. כל מסגרת חינוכית יכולה להגיש בקשה לתמיכה בוועדת התמיכות של המשרד. בפועל, 90% מהמסגרות הפונות לתמיכה הן מהמגזר החרדי. 90%. פרסמנו רק לפני חודש מודעת קריטריונים, מקצתן ישיבות תיכוניות ואולפנות. תעריף התמיכות הניתן במסלול זה הינו נמוך משמעותית מהתקצוב המקובל לילדים בפנימיות באמצעות הוועדה למשל. בשנה הנוכחית עמד סך כל התקציב לתמיכות למוסדות ציבור על כ-55 מיליון שקל, והוא מתחלק בין המוסדות לפי התבחינים. אז תעשה חישוב כמה זה 90% מ-55 מיליון שקל.

חבר הכנסת מוזס, שאלה נוספת. שאלתי כמה זה פר יחיד. אני לא יודע כמה זה פר יחיד, אבל תכתוב לי שאלה, אני אענה לך מה התעריף. זה עניין של חשבון. אנחנו, בירושלים, חשבון לא למדנו, תורה למדנו, וזאת קצת בעיה. בשאלה שהעברת לנו זה לא היה כתוב. חבר הכנסת פלסנר, שאלתך. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. אני מברך אותך על היוזמה הזאת. זו שאלה שהעברתי על בסיס פניות ציבור שקיבלתי, ולכן אני מבקש מהשר להשיב לגבי אמיתות הנתונים. בחודש דצמבר 2007 ניסו שלוש נערות ממוסד "מסילה", הסמוך לירושלים, לשרוף את המקום שלוש פעמים בשבוע, על-פי הטענה, על רקע יחס מחפיר והתעללות ותנאים קשים שלהם זכו. לצערי,

כמעט שנתיים לאחר מכן, הגיעו לידי תלונות דומות על הנעשה במוסד "מסילה". מעדויות שנמסרו לי, וזה נמסר לי מאמא של אחת הנערות, אשה נורמטיבית, היתה בתפקידים בכירים בשירות הציבורי, שבאמת כואבת את המקרה. הנערות המתאכסנות ב"מסילה" כיום סובלות משגרת חיים המוגדרת כסיוט מתמשך, ובבסיסה יחס משפיל ומבזה. מה ידוע לך, אדוני השר, על התלונות העדכניות על הנעשה במוסד "מסילה"? מה אופי הפיקוח של משרד הרווחה והשירותים החברתיים על המוסד הנדון? מה ניתן לעשות? אני מודה לך, אני גם מודה ליושב-ראש. אני גאה מאוד להיות הפותח במושב הזה.

גם בתקופת הביניים, טרם כינון הממשלה וכשאך נבחרה הכנסת, כשהיה יושב-ראש זמני, גם עשיתי שעת שאלות, ואני נהנה מאוד להופיע כאן. אני חושב שהשאלות משקפות, אולי תשכנע את ראש הממשלה שיאמץ את השיטה הקנדית, שבה אחת לחודש, ובלונדון אחת לשבוע, מופיע ראש הממשלה לשעת שאלות, והוא מחליט מי מהשרים עונה או עונה בעצמו

טוב, זה רעיון. אני מציע שבדיאלוג בין הממשלה, הגיע הזמן להמשך הדיאלוג בין הממשלה לבין הכנסת.

חבר הכנסת פלסנר, למה אני אומר את זה לשר הרצוג? אני מדבר על פוטנציאלי.

לא היה יושב-ראש אופוזיציה אחד שלא אמר לי: רעיון גאוני, ומה קרה כשהוא הגיע להיות ראש ממשלה?

אמר לי: אתה רוצה זו ההצגה הכי גדולה בעיר,

קודם כול, זה חובה, ודבר נכון. אני רק אומר שהיה דיאלוג בממשלה הקודמת בין הממשלה לכנסת שהיה מאוד פורה, בין מזכיר הכנסת למזכיר הממשלה. אני הצעתי שיחודש הדיאלוג הזה. יש לנו גם הערות לגבי זמן המענה הניתן לדברים ולפניות, ואני חושב שבמסגרת המכלול ניתן להגיע להבנות. לשאלתך, מוסד "מסילה" בוודאי מוכר וידוע לי היטב. זה מעון מקיף לנערות ברשות חסות הנוער. רשות חסות הנוער פועלת מתוקף חוק והיא כפופה לשר. לאחרונה, אחרי המון בעיות ניהוליות שהיו לנו בגוף הזה, נבחרה מנהלת מתוך המשרד, אשה דינמית מאוד, ואני מקווה שהיא תביא שינוי כללי בכל תרבות הניהול וההתנהלות במעונות ובפיקוח עליהם. במסגרת המעון פועלים שלושה מרחבים:

שזה מרחב נעול, וזה המרחב הרגיש ביותר, מרחב הקידום, שזה מרחב פנימייתי, מרחב השילוב, שזה מסגרת בקהילה. הנערות במעון הן בנות 13 18. אני ביקרתי בו. הן שוהות בו מתוקף צו בית-משפט השלום לנוער, לאחר שכל ניסיונות הטיפול והשיקום במסגרות פתוחות יותר כשלו, והנערה נמצאת במצבי סכנה מתמשכים, לעצמה ולסביבתה. הנערות השוהות במעון עברו אירועי חיים קשים ביותר, ובהם הזנחה, התעללות פיזית,

בתוך המשפחה ומחוצה לה. חלק מהנערות שהו תקופה מסוימת ברחוב, ושם הן נחשפו לשימוש בסמים ואלכוהול, לפגיעה מינית, לפגיעה פיזית, לניצול מיני, למעורבות בפלילים. נוכח פגיעות רגשיות וקשות, המבוגרים נתפסים בעיניהן כפוגעים, כמנצלים, ככאלה שלא ניתן לתת בהם אמון. ההתנהגות של הנערות מתאפיינת בנשירה מבתי-הספר, ממסגרות, בבריחה מהבית, בתוקפנות מילולית,

כלפי המטפלים בהם וכלפי עצמן ובנטיות לאובדנות. אני ישבתי עם הנערות בחדר האוכל לשיחה. זה תהליך של בניית אמון. אתה בא, זה הרבה, ואני לא מטפל, אני בכלל שר. זה נורא מסובך. זה תהליך נורא נורא רגיש ועדין. האירועים המתוארים בחודש דצמבר 2007 נבעו מכך שמשרד האוצר לא אפשר לקלוט עובדים במעון באופן שגרם לפגיעה קשה ביכולת הטיפולית בנערות ובתחושת היציבות והביטחון במקום. תופעות של ונדליזם, פגיעה עצמית ואלימות הגיעו לשיאן בשני אירועי הצתה.

אני יכול לומר שחל שינוי, העדר תקציב לא, רגע. כיום אני יכול לומר שבקיץ, באוגוסט 2008, גובשה בהסכמה עם כל הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים תפיסת עבודה שמאפשרת פעילות של כל הקבוצות במקום באיוש מרבי, במיוחד בתפקידי הדרכה. כמו כן עובו שעות ההוראה וגויס צוות מורים חדש. מנכ"ל משרדי ביקר בשבוע שעבר במעון, נפגש עם אנשי הצוות ושוחח עם הנערות השוהות בו. מן השיחות עם הנערות ומדיווח גורמי הפיקוח לא עלו תלונות קשות כבעבר על יחס משפיל ומבזה.

מנכ"ל משרדי, נחום איצקוביץ, המוכר להרבה מכם, הנחה את הנהלת חסות הנוער להדק את הפיקוח וההנחיה במעון ולהמשיך לקיים שיחות חתך תכופות עם אנשי הצוות ועם הנערות השוהות במקום.

חבר הכנסת פלסנר, אדוני מסתפק בתשובתו, הסייג היחיד שלי הוא, שלבוא עם הערות שקשורות בהעדר תקצוב, זה לא מסביר התעללות מצד הצוות. לא, בסדר, אז הסברנו. היתה בעיה אמיתית בהיקף כוח-האדם, וזה דבר שהביא לאובדן שליטה במקום. חברת הכנסת אורית זוארץ, בבקשה, מהטעם שחברת הכנסת רוחמה אברהם לא נמצאת כאן. כבוד היושב-ראש, אני מברכת על היוזמה. היא מאוד חשובה לנו בקשר עם השרים. כבוד השר, יש לי ארבע שאלות באותו נושא. להקריא ברצף ותענה, או שאלה שאלה? תשאלי את הכול, ואני עונה ברצף. ב-25 בנובמבר יצוין יום המאבק הבין-לאומי באלימות כלפי נשים. ברצוני לשאול: 1. מה היא מדיניות המשרד בטיפול בגברים מכים ואלימים? האם המשרד מעניק לגברים מכים ואלימים טיפול שיקומי-פסיכולוגי? 2. האם פרט להוסטל היחיד הקיים בארץ לגברים מפעיל המשרד מסגרות טיפוליות נוספות בקהילה? 3. האם הגברים השוהים בבתי-מעצר ובכלא המואשמים באלימות מקבלים הדרכה או טיפול כלשהו ממשרד הרווחה? 4. האם קיימת הקצאת תקציב לטיפול בגברים האלימים? מה הוא גובה התקציב? לפעולות, לא רק לשכר. קודם כול, תודה. העלית נושא מאוד חשוב ומאוד רגיש,

אנחנו ערים גם ליום המאבק הבין-לאומי באלימות נגד נשים, וגם כמובן למשימה הקדושה של מניעת אלימות נגד נשים. לצערי, אנחנו רואים בכל חתכי הרוחב של החברה הישראלית אלימות נגד נשים. מכל מקום, לשאלותייך: על-פי שירות המבחן למבוגרים אצלנו, מדי שנה מופנים כ-3,600 גברים שהיו אלימים כלפי בנות-זוגם לתסקירים לעונש ותסקירי מעצר. 3,600. נוסף על כך מופנים לשירות כ-850 מקרים של אלימות במשפחה כלפי ילדים או כלפי בן משפחה אחר. בסך הכול מופנים לשירות כ-4,500 אנשים בגין אלימות במשפחה. אתם יודעים שהמערכת מאוד רגישה, גם המערכת המשטרתית, וגם מערכת האכיפה, ויש עבודה מאוד אינטנסיבית בנושאים הללו. במהלך כתיבת התסקיר נערך אבחון פסיכו-סוציאלי ומתבצעת הערכה בדבר היכולת של הגבר לבצע שינוי בהתנהגותו באמצעות התערבות טיפולית-שיקומית. במסגרת ההתערבות לשיקום מוטלים מדי שנה כ-2,250 צווי מבחן בעבירות אלימות במשפחה, הכוללים טיפול פרטני ו/או קבוצתי, וכן צווי שירות לתועלת הציבור, שיש להם אפקט שיקומי ייחודי. אשר למסגרות הרלוונטיות, אנחנו מפעילים הוסטל לטיפול בגברים אלימים, שנקרא "בית נועם". צריך להבחין בין "בית נועם" הזה לבין "בית נועם" שעוסק באנשים עם פיגור בקריית-אונו, הם באים ברצון או, אני הייתי שם. זה מקום מדהים, נפלא, שבאים אליו הרבה פעמים מרצון ואומרים: אנחנו רוצים לבוא. זה הוסטל לטיפול בגברים אלימים במסגרת הקהילה. ההוסטל מתוקצב, מלווה מקצועית ומפוקח על-ידי המשרד. בהוסטל מטופלים 39 גברים אלימים בכל שנה, 13 גברים בשלושה מחזורים בשנה. עד עתה לא הוקם הוסטל נוסף בשל מחסור

גברים השוהים בבתי-מעצר ובכלא, גברים הנמצאים בשלב המעצר עד תום ההליכים, מופנים על-ידי בתי-המשפט לתסקירי מעצר על מנת להעריך מסוכנות ולשקול שחרור לחלופת מעצר. קציני המבחן פוגשים אותם, ועל-פי הערכת המסוכנות ממליצים על שחרורם בתנאים. התנאים יכולים להיות טיפול בבעיות האלימות במשפחה במסגרת פיקוח מעצר. לגבי גברים אסירים, בכלא יש טיפול על-ידי השב"ס, ולקראת גמר ריצוי המאסר גם הרשות לשיקום האסיר מעורבת בצורה מאוד אינטנסיבית. לגבי תקצוב התוכניות לגברים אלימים, תקציב הפעלת "בית נועם" הוא מיליון שקל בשנה. נוסף על כך, 25% 30% מקציני המבחן עורכי תסקירים ומבצעי צווי הפיקוח והטיפול בתחום אלימות במשפחה, מופנים למטרה הזאת. אני גם אומר שאנחנו מקדישים תקציבים ניכרים לכל מה שקשור בטיפול ובמאבק באלימות נגד נשים, בהיקפים מאוד מאוד גדולים, כולל תוכנית לאומית והפעלת מרכזים למניעת אלימות כלפי נשים ולהגנה על נשים, וזה משתלב במכלול של הטיפול באלימות של גברים. אגב, אני אציין, רק למען הסטטיסטיקה, ולהבדיל, שיש גם תופעות של אלימות של נשים כלפי גברים בהיקף של 10% מהאלימות במשפחה. האם יש לגברתי שאלה נוספת? באותו הקשר?

בבקשה, את לא צמודה.

האם בתוכנית העבודה שלכם יש כוונה להקים בתים נוספים או הוסטלים נוספים בצפון, ואולי בדרום? הבנתי שיש בעיה תקציבית. השאלה היא אם יש תוכנית אסטרטגית. אנחנו בונים את זה, ובפירוש זה עולה לדיון במסגרת תוכנית העבודה ל-2010 ול-2011.

חבר הכנסת גדעון עזרא ביקש לשאול את השר, בבקשה, בשאלה שהשר לא התכונן אליה, אבל בתחום אותם דברים. אין בעיה. יש לי שתי שאלות. השאלה הראשונה,

אתה כבר הרבה זמן עומד על הרגליים, שייכת לנושא האמהות, בחור צעיר, בחור צעיר. משפחות חד-הוריות. לפי הידוע לי, 123,000 משפחות כאלו קיימות במדינת ישראל. לפי מיטב ידיעתי, ואני אומר, אין במשרדך מישהו שאחראי על הנושא הזה, וזה בלבד. אני מוכרח להגיד שבכנסת הקודמת אישרו להן ללמוד, לנשים החד-הוריות, וזה טוב. יש עדיין בעיה עם רכב, שתינתן להן אפשרות, הבנתי שזה הסתדר. אני לא יודע שהסתדר, אני יודע שיש הצעות חוק כאלו ואחרות. והדבר הנוסף, תדע לך שיש הרבה מאוד נשים חד-הוריות שעובדות ב"שחור", על מנת לא להפסיד את הביטוח הלאומי שהן מקבלות עבור ילדיהן. הנושא השני, שהוא לא שייך לך, אבל שייך לך ושייך ליום העוני,

תן לו לענות לך, ותשאל בנושא השני. אם אדוני היה פה בזמן שנאמתי, אז התייחסתי במפורש לסוגיית החד-הוריות, סוגיה שמחייבת התמודדות מקיפה בגלל העובדה ששם אני מאתר כיס עוני מובהק ואיזושהי תקרת זכוכית שנובעת מכללי הבטחת ההכנסה. כי מהרגע שהיא חד-הורית, היא בתהליכי גירושין או פרידה ובן-זוגה לשעבר לא משלם לה את המזונות, היא יכולה לקבל רק 2,500 שקל, וגם זה מתחת לסף הכנסה מסוים. וזו מלכודת מכושפת.

אני חייב לומר שחלק מהנושא הוא לא אצלי, הוא גם בתמ"ת, מכיוון ששם ניתנים מעונות היום והפתרונות אחר-הצהריים, שיעודדו את האשה לצאת לתעסוקה. אני רואה את הנושא הזה כמרכזי, ואמרתי את זה כאן במליאה, אני חושב שהיא יכולה לקבל 4,000. והוא נושא חשוב מאוד, שאני עם הביטוח הלאומי, אני רק אומר ששם התקצוב הוא רק של האוצר, הוא לא מכספי הביטוח הלאומי, וזאת הבעיה האמיתית. כבוד השר, אבל מה שאומר גדעון עזרא, וכבר נתקלנו בזה בכנסת הקודמת,

או לפני כן, בוועדת הכספים: הרי אשה יכולה לקבל 4,000 שקל בחודש, אבל ה-2,500 יימנעו ממנה אם היא תקבל 4,000. אמרתי את זה.

אדוני היושב-ראש, הבעיה היא כזאת, אני אמרתי, אדוני יש לו השפעה. עכשיו נכנס לתוקף חוק לרון. חוק לרון הוא שינוי בקונספציה של המדינה, כי לראשונה הוא מאפשר לאדם נכה לצאת לתעסוקה מבלי שנשללת הקצבה שלו, לא משנה כמה הוא ירוויח,

השכר הממוצע במשק. בדקנו, בדקנו, אותו דבר אני רוצה לגבי החד-הוריות.

צריך לומר ששם התקצוב הוא של האוצר ולא של ביטוח לאומי.

יש לזה השלכה מול האוצר. היה פה החוק של דוד טל, לא הצלחנו להעביר אותו. ניסינו, אגב. ניסינו להעתיק את חוק לרון בדיוק לחד-הוריות, שמתי את זה בסדר-היום לתוכנית העבודה שלי ל-2010. כל יום אני מפצח משהו. לפני שבוע זה היה ביטחון תזונתי, בעזרת השם השבוע נפגעי עבירה, ואני מקווה לדון גם בנושא הזה בקרוב. הנושא השני: שמעתי את דבריך בנושא המס על המים, ודיברת על 46 שקלים. ישנה בעיה רצינית מאוד, שהיא לא קשורה רק למשרדך, אלא אולי לא למשרדך, וזה בנושא: אם אדם צריך לעקור שן או יש לו כאבי שיניים, אין למדינת ישראל שום פתרון. לנושא הזה לאדם מבוגר, לא מדבר כרגע על נער, שיש מרפאות כאלו ואחרות, אין שום פתרון לנושא הזה. אני מנסה לקדם הצעה בנושא הזה, אבל רצוי מאוד שנרשום את הדברים הללו. יש יותר מדי אנשים באוכלוסייה שלנו שאין להם פתרון, ולא מדובר ב-46 שקל אלא במאות ומאות שקלים. טוב, אז יש לי תשובה. קודם כול, תבורך על יוזמתך.

עמיתי וידידי הרב ליצמן, סגן שר הבריאות, דוחף את זה כנושא בעדיפות במעלה,

זה רק לילדים. את הכללת טיפולי השיניים בסל הבריאות. רק לילדים.

לגבי מבוגרים אני אומר לך שאנחנו מפעילים תוכנית, דווקא לגבי קשישים אנחנו מפעילים תוכנית בכסף שיש לנו, יחד עם ה"ג'וינט", כבר הרבה שנים, ואנחנו מקצים אותו לגורמים רלוונטיים לטיפולי שיניים לאנשים נזקקים,

ויש פניות. זה עניין של מיצוי זכויות.

זה יכול להיות בהפניה של לשכת הרווחה או דרך מרכז יום מקומי לקשיש, או בית-אבות מקומי. כולם יודעים על זה, וניתן לנצל את התקציבים הללו. אני מוכרח להגיד לך: יש מפעל מבורך לילדים של אילן בן-דב. אילן בן-דב. אבל זה, בקרוב אני מקווה שכבר לא יהיה צורך בו.

זה רק לילדים ורק בחלק מהמקומות. אבל אני הבנתי מליצמן שכל נושא טיפולי השיניים אמור להיכנס לסל התרופות. בוודאי ילדים, אבל לגבי מבוגרים אמרתי את אשר הסברתי קודם. לא, אין פתרון לזה.

זה משרד הבריאות, דרך אגב. נדמה לי שהשר ליצמן מבקש למצוא פתרון. במקרה אתמול, בפגישה עם האוצר שהיתה אצלי בחדר, דובר על עניין זה. אני לא הבנתי את הפתרון, אני מוכרח לומר לך, אבל נדמה לי שיש איזושהי,

איזושהי תוכנית לבוא ולמצוא. זה מתקדם. כי אנחנו חששנו שמורידים 65 מיליון, ומתברר שהולכים להוסיף 135 מיליון לכל הנושא הזה. אבל, חבר הכנסת עזרא, צריך לשים לב לעניין זה. תמו השאלות. האם חבר הכנסת אלדד רצה לשאול איזו שאלה? תודה רבה. תמו השאלות, ואנחנו מודים לשר, אבל הוא ממשיך,

אבל הוא ממשיך לעמוד כאן על הדוכן, רק כדי להכניס לפרוטוקול את כל השאלות מהבחינה הפרוצדורלית. אנחנו עוברים לתשובות לשאילתות של שר העבודה והרווחה. שר הרווחה והשירותים החברתיים. שר הרווחה והשירותים החברתיים ישיב על שאילתא מס' 33, של חבר הכנסת דוד אזולאי, בעניין מות חסרי בית, אינו נוכח,

הואיל וכולן הולכות לפרוטוקול, אין בעיה. הכול הולך לפרוטוקול? כן, כי החברים התנצלו. אוקיי. ביום י"ד בניסן התשס"ט (8 באפריל 2009): פורסם כי מתו חסרי בית בנתניה וביפו. רצוני לשאול: 1. כמה מקרים של מות חסרי בית אירעו בחמש השנים האחרונות? 2. מה נעשה כדי לסייע לחסרי הבית? תשובת שר הרווחה והשירותים החברתיים יצחק הרצוג: (לא נקראה,

הילדים שהוצאו מהבית בשנים 2002 2008, אינה נוכחת,

ביום ט"ו באב התשס"ט (5 באוגוסט 2009): ב-2002 2008 חלה עלייה ניכרת במספר הילדים שהוצאו מהבית בצו בית-המשפט שניתן על-פי בקשת שירותי הרווחה. רצוני

רואה שיש עוד הרבה. הצעת חוק הביטוח הלאומי, ואנחנו מצביעים על זה היום? מי משיב? חברי הכנסת, בבקשה. אנחנו יכולים לעשות זאת מהר. חבר הכנסת דב חנין, אינו נוכח. אני אתן לו, כי הוא כל הזמן פה. הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4), של חבר הכנסת ישראל חסון.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת נומקה בפירוט רב בעבר. היא עברה דיון מקיף, ארוך ומעמיק בוועדת הכלכלה, אושרה, ואני מבקש להביא אותה להצבעה. רק תאמר בכמה מלים על מה הצעת החוק, כדי שאני אוכל להצביע. זאת אומרת, אני רואה את, על מה מדברת הצעת החוק? הצעת החוק אומרת בעצם לעשות דבר מאוד פשוט, להפוך את הפרויקט שנוהל על-ידי הממשלה, שתוכנן על-ידי הממשלה, לפרויקט חוקי. מצאנו ניסוח שעונה על כל הפרמטרים האלה ויאפשר את המשך קיומן של חוות הבודדים באורח חוקי, ויעזור להן למנוע את הפגיעה הרבה שהם נפגעות היום על-ידי רוב רשויות השלטון. הממשלה תומכת.

אני מאוד מודה לך. נרשם לדיון חבר הכנסת גדעון עזרא. אדוני, מוותר?

אדוני מוותר.

רבותי חברי הכנסת, באין משתתפים בדיון זה, ובהסכמת כולם, גם הממשלה, אנחנו נעבור להצבעה על הצעת החוק בקריאה ראשונה. אני מעלה להצבעה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (מיזם חקלאי-תיירותי משולב). מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע.

להעביר את הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (מיזם חקלאי-תיירותי משולב), התש"ע 2009, לוועדת הכלכלה נתקבלה. לאות חברות אני לא אצביע. לא, החוק הוא לא, שבעה בעד, אחד נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת הכלכלה על מנת להכינה לקריאה שנייה ושלישית.

חבר הכנסת דב חנין, אדוני, הואיל ואתה מנאמני הבית,

אני מתכבד להביא בפני הכנסת הצעת חוק שהיא הצעת חוק נכונה וערכית, ואני שמח שהצעת החוק הזאת נתמכת גם על-ידי הממשלה, ולכן אני מניח ומקווה שהיא תעבור בהסכמה כללית בבית הזה. עניינה של הצעת החוק הזאת הוא הארכת מועדים בבתי-דין לעבודה. לפי החוק הקיים היום, תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי או עררים נגד ועדות ערר של המוסד לביטוח לאומי צריך להגיש בתוך מסגרת זמן קבועה. לגבי תביעות אנחנו מדברים על פרק זמן של חצי שנה, ולגבי עררים, פרק זמן של חודש. המסגרת הזאת היא מסגרת נוקשה. אם אותו אדם, שהוא בדרך כלל נזקק או מישהו שצריך איזו זכות, מחמיץ את המועדים האלה אפילו ביום אחד, הוא לא יכול לקבל סעד משפטי. המצב הזה הוא מצב מאוד חריג, הוא מצב מאוד יוצא דופן. הרי כל דיני ישראל, ובכלל כל הדינים, בכל מקום בעולם, מלאים בלוחות זמנים ולוחות של מועדים, אבל בדרך כלל גם אצלנו וגם בכל מערכת משפטית אחרת יש סעיף שמאפשר לבית-המשפט במקרים מיוחדים להאריך את המועדים מטעמים מיוחדים שצריכים להירשם. זו בהחלט פרוצדורה שיורדת למהות. בוודאי. וכאשר כמו שכרגע קיים אצלנו בדין אין לבית-הדין סמכות כזאת, אנחנו מוצאים בפסקי-דין פעם אחרי פעם שבית-הדין לעבודה אומר: אני חושב שהתובע צודק, לבי עם התובע, אבל קצרה ידי מלהושיע, כי לא עמדו במועדים, ולא עמדו במועדים, ולכן אין מנוס אלא לדחות את התביעה. בתי-הדין לעבודה בעצם פנו אלינו, אל המחוקקים, ואמרו: אנחנו, קצרה ידנו מלהושיע, אבל אולי המחוקק יעשה מעשה וייתן לבתי-הדין לעבודה את אותה סמכות שיש לכל בית-משפט אחר בישראל. נדמה לי שהמחוקק ערוך ומוכן לאשר את הצעת החוק. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני לא אאריך. זו הצעת חוק מאוד חשובה. היא מאוד ערכית. היא נותנת לבית-הדין לעבודה את השסתום הזה. אם הוא משתמש בו, הוא כמובן צריך לנמק. זה תיקון לקונה מאוד חשוב. אני מאוד מאוד שמח שבאמת, בהידברות עם הממשלה, היתה פה הסכמה כללית שכולנו צריכים להתגייס ולתקן את העניין. אני כמובן התחייבתי, ואני חוזר על כך מעל הבמה הזאת, לעשות את התהליך הזה בתיאום עם הממשלה. אני מתכוון לעשות את זה כך, ואני מקווה שהחוק הזה באמת במהרה בימינו יגיע לקריאה שנייה ושלישית בכנסת.

אני מאוד מודה לחבר הכנסת דב חנין.

היו כמה אנשים שביקשו להשתתף בדיון בקריאה ראשונה. מי מהנוכחים כאן שביקש להשתתף ורוצה, יבוא עכשיו. אם לא, נעבור להצבעה.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 118) (הארכת מועדים), התש"ע 2009. נא להצביע.

מי נמנע? קריאה ראשונה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 118) (הארכת מועדים), התש"ע 2009, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.

אני קובע שהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 118) (הארכת מועדים), התש"ע 2009, שיזם חבר הכנסת דב חנין, עברה בקריאה ראשונה, ותועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות על מנת להכינה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת אריה אלדד להביא בפני

שזקוקים להשתלות איברים, ומדינת ישראל במחסור קשה בנושא הזה, ובין החובה המוסרית,

הרפואית, הציבורית, המשפטית, להילחם בתופעות פסולות של סחר באיברים. אנחנו לא יודעים לומר שהחוק זכה עד כה להצלחה גדולה, ועוד לא ראינו שיפור משמעותי בתרומות האיברים במדינת ישראל, לא מן החי ולא מן המת. רק בימים אלה מתקנת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות את התקנות שנדרש השר, שר הבריאות, להוציא באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות כדי שהחוק הזה יפעל.

במתח שבין הרצון לעודד תרומות איברים לרצון להילחם בסחר האיברים, אמרנו: אנחנו ניתן לתורם איבר חליפת הגנה, חליפת הגנה בריאותית. לא רצינו לתת לו סכום כסף גדול, כדי שלא נגיע לסחר באיברים. אמרנו: נכסה את הוצאותיו, את הוצאות הנסיעה, את אובדן ימי העבודה, וניתן לו איזושהי הגנה. ננסה לתת לו החזר עבור ביטוח חיים שירצה להוציא, ניתן לו החזר עבור תרופות שהוא צריך לשלם עבורן השתתפות עצמית, או ביקור אצל רופא מומחה אם הוא צריך, חליפת הגנה רפואית. אבל בחליפה הזאת נותר חור אחד. רצינו זה כמעט סוג של צוואה רוחנית של חבר הכנסת אברהם רביץ, עליו השלום, שהיה פעיל מאוד בחקיקת החוק הזה, וניסה לתת כמה שיותר למי שתורם איבר, והוא לקה בגופו והוא נזקק לתרומה כזאת מבן משפחתו.

שהמדינה תשלם את דמי ביטוח הבריאות הממלכתי עבור תורם האיבר. אמרנו שנעשה את זה בסכום קצוב. האוצר התנגד באותה העת, ובסופו של דבר עברה הסתייגות האוצר, והחלק הזה לא התקבל בחוק ונותר חור בחליפת ההגנה. ולכן באתי היום להציג בפניכם, והפעם בתמיכת הממשלה, את התוספת הזאת לחוק השתלות האיברים, ובה נאמר שתורם איבר בעודו בחיים יהיה זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות ממלכתי לתקופה שיקבע השר. לא קבענו אם זה חודש, או שנה, או שנתיים, איזו תקופה שיקבע השר בתקנות. אני סבור שאנחנו עדיין נמצאים במידתיות הראויה, ולא מדובר פה בתמיכה בסחר באיברים או באיזה פיתוי כספי למי שרוצה לתרום איבר, ואולי נצליח לעודד במידה מסוימת את הצורך הזה ואת הנכונות של אנשים לתרום בלי חשש. על כך היה אומר מנחם בגין: המובן מאליו, טוב שייכתב. אלה דברים מובנים מאליהם. אז נכתוב אותם.

חברת הכנסת שלי יחימוביץ ביקשה. חבר הכנסת גדעון עזרא,

יכול גם הוא יכול להתייחס לעניין. בבקשה, חברת הכנסת

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני כעיקרון חולקת על עמדתו של חבר הכנסת אריה אלדד בכל הקשור בהשתלות איברים מן החי. חלקתי גם על עמדתו של חבר הכנסת הרב אברהם רביץ, זכרו לברכה. אני רוצה להזכיר כאן שמי שתרם בשעתו לחבר הכנסת רביץ החולה כליה היה בנו, ויתירה מזו, בניו התווכחו בינם לבין עצמם מי יזכה בחסד לתרום איבר מגופו לאביהם החולה. מדובר כמובן בהתנהגות אלטרואיסטית וראויה לכל שבח והערצה, אבל הצעת החוק הזאת לא נועדה,

לילדים של הרב רביץ, זכרו לברכה, אלא לאנשים שתורמים איבר לזר גמור רק משום שנקלעו למצוקה כספית. אם מותר לי לשאול, כי אני מאוד מעריך את דעתך. למה אמרתי "המובן מאליו"? הרי מדובר פה על אדם שעשה את זה, זאת אומרת, אדם שבא ועשה מעשה. את אומרת שהוא עשה זאת מתוך סחר, וזה הוויכוח. הרי מה אנחנו מבקשים? אדם שבאמת היה אלטרואיסט ונתן ותרם, באים ואומרים: נפטור אותו. אדוני היושב-ראש, אולי תסבירי לי איפה אני טועה. אני מבינה את דבריך. בראשית החקיקה הזאת היו בה דברים שלא יעלו על הדעת: תמריץ כספי גדול במיוחד, חליפת הגנה שהיא לא חליפת הגנה אלא חליפה משוכללת ומפוארת ורב-תכליתית של צלילה,

חליפה שעבור אדם עני יש בה פיתוי גדול מאוד לתת איבר מגופו החי בתמורה לביטחון כלכלי. ואותו ניסיון למסד בחקיקה "תרומת" איברים מהחי בתמורה לחליפת הגנה משוכללת, היה בו יותר מאשר בבחינת פיתוי כספי לאדם במצב כלכלי קשה ביותר לתרום איבר מגופו. זה דבר שמבחינה מוסרית אני לא יכולה להסכים אתו בשום פנים ואופן.

הייתי שותפה לדיונים, העברנו יחד שעות ארוכות מאוד, חבר הכנסת אריה אלדד ואני, בוועדת המשנה שעסקה בנושא הזה. לשמחתי החוק עבר לא כפי שהתכוונו המחוקקים שהוא יעבור, הוא מוזער בהרבה, למגינת לבו של חבר הכנסת אלדד, שמן הסתם רצה אותו נרחב יותר. אבל גם כאן אני אומרת: אני בעד תרומת איברים ממניעים אלטרואיסטיים. אלא

כשתרומת איברים נעשית מאדם זר לאדם שהוא אינו מכיר, היא לא נעשית מטעמים אלטרואיסטיים. נכון, יש מקרים כאלה, אבל הם חריגים ביותר. וכל הזמן במהלך הדיונים הזכירו לנו איזה מקרה ספציפי של תייר, תושב ארצות-הברית, שבא לתרום איבר למושיקו הישראלי, ובזה נסתתמו הדוגמאות. בדרך כלל, בכל רחבי העולם, וגם בישראל לצערי, כשיש תרומת איברים מן החי, היא נעשית בשל אינסנטיב כלכלי, וגם מועבר כסף מתחת לשולחן.

ברגע שאנחנו מייצרים חליפת הגנה חוקית, הכסף הוא מעל השולחן. לאדם שאין הפרוטה מצויה בכיסו, לקבל את התגמול הכספי, שהוא שווה לתגמול כספי של ימי מילואים,

זה מה שהותקן בתקנות, בגין ימי ההיעדרות והמחלה, פלוס ביטוח בריאות, פלוס עוד אביזרים בחליפה, גם זה למרבה הצער והזוועה עשוי להיות אינסנטיב לאדם לתרום איבר מגופו. אני מבין את ההיגיון אם היה עומד כל החוק כרגע והיית אומרת: אני לא רוצה להכשיר את החוק הזה. אבל החוק הזה עבר, ועכשיו הבן שלי רוצה לתרום לי כליה, והוא לא בן בנו של רובי ריבלין, אני מסכימה אתך,

אלא הוא בן של אבא שאין הכסף מצוי בכיסו, והוא עשה זאת מאלטרואיזם. את רוצה לומר שהואיל והוא בין אלה שיכולים להיות אנשים אשר סחרו, אני גם ממנו אמנע את הדבר הזה?

הפתרון שלי הוא כזה. אני אגיש בשלב הבא של החקיקה הסתייגות לחוק. אני אתמוך בחוק הזה, ובלבד שיחול אך ורק על בני משפחה, לאו דווקא מקרבת דם ראשונה, אלא מקרבה שנייה ושלישית וגם בקשרי נישואים. היה למשל אחד שראינו בטלוויזיה, איזה מעשה מופלא, שהוא ראה איזה ילד שצריך איזו השתלה. זה אותו מושיקו שדיברתי עליו. שוב מושיקו מופיע. את רואה שהאסוציאציה היתה,

רק דוגמה אחת שכולם חוזרים עליה, אותו אדם נפלא,

שהגיע לארץ ותרם איבר למושיקו. את אומרת: כמה מושיקו יש. התייר שתרם איבר למושיקו הפך למיתוס,

אבל אנחנו צריכים להסתכל על המציאות, והמציאות היא אפלה ורעה. אנשים תורמים איבר מגופם כדי לקבל כסף, או מעט או הרבה. וגם כאן, שווה בנפשך, אדוני היושב-ראש, אדם שהוא מאוד מאוד עני, אב להרבה ילדים, נאמר לשמונה ילדים, אין לו שום מקור השתכרות, ובתמורה לאיבר שהוא תורם מגופו, כל משפחתו באופן אוטומטי, כיוון שהילדים מבוטחים אוטומטית, מקבלת ביטוח בריאות חינם. גם זה עשוי להיות אינסנטיב לאדם עני. ולכן אני אומרת: בהסתייגות שאני אגיש, הביטוח שהוא יקבל הוא לתקופה כזאת

הוא יכול לקבוע לחודשיים, לשלושה.

את זה את אומרת אחרי שהתנגדת לאינסנטיב. הוא התקבל. התנגדת לעיקרון, והוא התקבל. את רוצה היום לא לאפשר לאנשים שבאמת נתנו, אפילו שהם נתנו את זה מתוך שלא לשמה.

אני יודעת שאתה לא מסכים אתי, וזה עשוי לקרות, אומנם לעתים נדירות,

כיוון שאני יודעת שהכוונה היא לאפשר ביטוח בריאות חינם בעצם לכל החיים, לא,

הייתי בישיבות שבהן נאמר שוב ושוב שאדם שתורם כליה מגופו נתון בסכנה בריאותית עד סוף ימי חייו, ולכן הוא צריך לקבל ביטוח בריאות עד סוף ימי חייו. זה בהחלט יכול להיות. היא צודקת מבחינה זו שהשר יכול לבוא ולקבוע אחר כך. זה לא החוק, החוק הזה משאיר זאת בידי מחוקק המשנה.

לא רק הוא מבוטח, אלא גם ילדיו ומשפחתו, ויש כאן תמריץ כספי, ועל כן אני אומרת: החוק הזה צריך להתקיים, אבל הוא צריך לחול על קרובי משפחה, ואני לא מחמירה כאן, אני לא אומרת מקרבת דם ראשונה, קרובי משפחה מדרגה שנייה ושלישית, לרבות בקשרי נישואים, כדי שנדע שהדבר באמת נעשה ממניעים אלטרואיסטיים של אהבה ותרומה ורצון כן ואמיתי, ולא מתוך מצב של מצוקה נוראה ואיומה של עוני שהביאה אדם לתת איבר מגופו בתמורה לאיזה תמריץ כספי.

אני מאוד מודה לחברת הכנסת יחימוביץ. אין עוד אנשים המבקשים לדבר. חבר הכנסת אלדד, אתה לא מבקש להשיב? ניתן לחברת הכנסת יחימוביץ את ההזדמנות לחזור למקום מושבה ולמקום שממנו היא מצביעה. אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 47) (פטור לתורם אבר), התש"ע 2009, בקריאה ראשונה. נא להצביע. מי בעד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 47) (פטור לתורם אבר), התש"ע 2009, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.

אין מתנגדים ואחד נמנע. אני קובע שהצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 47)

התש"ע 2009, שיצאה ביוזמתו ומתחת ידו של חבר הכנסת אריה אלדד,

ראשונה, ותועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות על מנת להכינה לקריאה שנייה וקריאה שלישית,